תוכן העניינים ישיבה מיוחדת לכבוד נשיא הרפובליקה הצ'כית מר מילוש זמאן 7 היו"ר יולי

אדלשטיין: 7 ראש הממשלה בנימין

אני שמח לקדם בברכה את אורחנו הנכבד מר מילוש זמאן, נשיא הרפובליקה של צ'כיה. (מחיאות כפיים) אדוני הנשיא, ברוך הבא לכנסת וברוך הבא לירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל ושל העם היהודי. את דבריי אני רוצה להתחיל דווקא במשפט שאתה אמרת. לפני כשנה, בדיון שנערך בפרלמנט האירופי, נשאלת שאלה: מה אתה יכול לעשות כדי להביא שלום למזרח התיכון? האמת, זאת שאלה לא רעה. אתה לא המנהיג הראשון ששואלים אותו את השאלה הזאת, מסיבה שלא תמיד ברורה, היא מעסיקה כמעט את כל מנהיגי העולם, ואם נחבר את כל התשובות שניסו לתת לה, נוכל ליצור מסמך שיגיע מכאן ועד פראג. אבל אתה פתחת את התשובה שלך באופן שונה מאוד מן הרגיל. התחלת ואמרת: אני חבר של ישראל, חבר קרוב של ישראל. בדממה שהשתררה אחר כך באולם הפרלמנט היה אפשר לשמוע את הקול הנעים של קונספציות מתנפצות, לא רק של הקונספציה על איפה נכון להתחיל את פתרון הסכסוך כאן, במזרח התיכון, אלא גם של הקונספציה המסבירה למה אפשר לצפות מיחסים בין האומות. כי במילון השכיח שלנו אין מקום למושג חברות, יש בריתות, בלקסיקון הנפוץ אין דבר כזה ערבות הדדית מקסימום יש הצטלבות אינטרסים. אנחנו רגילים לקרוא "ריאליסט" למי שרואה את הזירה הבין-לאומית כזירת קרב של הכול בכול, לזה שמסתכל תמיד ועל כולם בחשדנות כאילו רק הוא יודע באמת לנתח את המציאות וכל השאר נאיביים או לא מנוסים. אבל כפי שאתה אמרת, ידידי הנשיא, היחסים הקרובים בין ישראל לצ'כיה מוכיחים שאפשר גם אחרת. הם מוכיחים שצ'כיה היא חברה של ישראל, וישראל היא חברה של צ'כיה. זה לא התחיל מהיום ולא מאיתנו: ההיסטוריה המשותפת שלנו מתחילה בקהילה היהודית ששגשגה בארצך במשך מאות שנים, כפי שכבר הזכרת אצלי בלשכה, קהילה שהעניקה לעולם את פירושיו של המהר"ל מפראג ואת סיפוריו של פרנץ קפקא. ההיסטוריה הזאת נמשכת בתמיכה חסרת הפשרות שהעניק אבי הרפובליקה, כפי שכונה, תומאס מסריק, ליהודים שחיו בצ'כוסלובקיה, ובמלחמתו העיקשת נגד האנטישמיות ונגד עלילות הדם. אנחנו בישראל זוכרים לטובה את הדמות הדגולה הזו עד היום, בערים הגדולות יש רחובות על שמו, יש אפילו כפר על שמו, ורק לפני כמה חודשים הקרן הקיימת לישראל הקימה מתחם הנצחה למסריק בתוך יער שנקרא על שמו ליד קיבוץ שריד, לכבוד חגיגות ה-100 לצ'כוסלובקיה. אירוע נוסף, שהתקיים באותו יער רק בחודש שעבר, הצליח לדעתי ללכוד באופן עוד יותר מדויק את מה שמיוחד בקשר בין ישראל לצ'כיה. אל היער הגיעה משלחת של יערנים צ'כים. הם טסו לכאן במיוחד כדי לנטוע עצים, לסלול שבילים, לבנות מתקנים לביקורי משפחות ולטפח את הסביבה. למי ששאל למה באו הם אמרו בצורה הכי פשוטה: זו הדרך שלנו להפגין את אהבתנו הרבה לישראל. כששמעתי את זה חשבתי לעצמי, אדוני הנשיא, שהאנשים האלה הם בעצם הריאליסטיים האמיתיים. הם אלו שיודעים שהחיבור בין העמים שלנו הוא לא רק בין מנהיגים וראשי מדינות, הוא לא נוגע רק למוסדות רשמיים, הוא לא רק עניין לדגלים וחתימות. במילים אחרות, החיבור הזה הוא לא רק בין ישראל לצ'כיה אלא בין ישראלים לצ'כים. זה חיבור בין שני עמים שבדמם זורמת שאיפת החופש, עמים שהקריבו קורבנות עצומים כדי להשתחרר מעול שלטונות זרים ולזכות בעצמאות. בני העם היהודי, שנושאים עוד מהימים ההם את בשורת היציאה מעבדות לחירות, מזדהים באופן טבעי עם בני העם הצ'כי, שהוכיחו שלבשורה הזאת עדיין יש כוח עצום, גם בזמן הזה. זו הסיבה, אדוני הנשיא, שכולנו שמחנו אבל אף אחד לא הופתע מן ההכרזה הנחרצת שלך ביום ירושלים האחרון: להכיר בירושלים כבירת ישראל ולהעביר לכאן את השגרירות הצ'כית. מחר נחנוך כאן, בירושלים, את בית צ'כיה. הבית הזה יהיה מרכז דיפלומטי, מסחרי ותרבותי, שיסמל את מורשת העבר שנרקמה בינינו וגם את תקוות העתיד. בית צ'כיה הוא השלב הראשון בדרך למעבר מלא של השגרירות לירושלים, ואני מקווה מאוד שכבר בקרוב נזכה לארח אותך שוב בבירתנו, מחוץ לשערי השגרירות הצ'כית הבנויה. אדוני הנשיא, חבריי חברי הכנסת, ההחלטה להעביר לירושלים את השגרירות הצ'כית היא לא רק אקט נדל"ני. אני חושב שהיא התשובה הברורה והטובה ביותר לשאלה שבה פתחנו: איך נביא שלום למזרח התיכון? נוכל להביא שלום, אבל שלום אמת, רק מתוך התעקשות על האמת, האמת ההיסטורית והאמת המוסרית. נוכל להביא שלום רק אם נרקום חברויות עם עוד עמים שהם שואפי חירות, ולא עם כאלה שמנהיגיהם שואפי מוות ודנים את עמם לחיי עוני והשפלה. מדינת ישראל צועדת בדרך הזאת כבר 70 שנים. ידענו תקופות קשות, וגם היום לוחמי צה"ל נאלצים לחסום בגופם את מתקפותיהם הפראיות של אויבינו. אבל גם בזמנים הקשים ביותר, עוד לפני שקמה המדינה ועוד לפני שחרור ירושלים, ידענו שאם נסתכל לצדדים תמיד נמצא לצידנו את בני העם הצ'כי. תודה רבה לך, אדוני הנשיא, והמשך ביקור מוצלח ברחבי ירושלים וישראל. אני מתכבד להזמין את ראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו לשאת דברים.

צ'כיה מילוש זמאן, יושב-ראש הפרלמנט של צ'כיה ראדק וונדרצ'ק וכל חברי המשלחת הצ'כית הגדולה, ברוכים אתם בארצנו, שרי הממשלה, ראש האופוזיציה חברת הכנסת ציפי לבני, חברי וחברות הכנסת בעבר ובהווה, מכובדי סגל א' של המדינה, ראשי הנציגויות הזרות בישראל, ראשי העדות הדתיות בישראל, אורחים רבים מצ'כיה וגם מן הארץ,

הנשיא זמאן, חברי היקר מילוש, ברוך הבא לישראל, ברוך הבא לירושלים בירתנו הנצחית. כולנו התרגשנו כשהכרזת בנאומך לרגל יום העצמאות ה-70 שלנו: "לשנה הבאה בירושלים". אמרת זאת בטקס חגיגי בארמון הנשיאות בפראג. ובכן, ידידי, זה לקח פחות משנה, והיום אתה פה איתנו, כאורח רצוי, כידיד אהוב וכמנהיג דגול שמגן על האמת, ובשם האמת היית אחד המנהיגים הראשונים בעולם בעת הזאת שהכירו בירושלים כבירת ישראל. תמיכתך העקבית בהעברת שגרירות צ'כיה לירושלים הולכת ומתגשמת. מחר ייפתח בבירה בית צ'כיה כשלב חשוב למימוש יעד זה. ידידי, זה ביטוי נוסף, אני חייב להגיד: ביטוי נוסף מני רבים, לברית האמיצה בינינו, בין שתי מדינותינו. אנחנו פועלים יחד להבטיח עתיד של קדמה ושגשוג לאזרחינו. אנחנו עושים זאת בכלכלה, במסחר,

בטכנולוגיה,

בהגנת הסביבה, כמו בהגנת סייבר, בתחומים רבים רבים נוספים. פנינו נשואות לעתיד, ובו בזמן אנחנו יונקים רבות משורשי העבר. שני העמים העתיקים שלנו, העם היהודי והעם הצ'כי, הם בעלי מורשת מופלאה, בחלקה משותפת. על אדמת בוהמיה ומורביה פרחו קהילות יהודיות במשך 1,000 שנים. היו מכאובים, היו מצוקות, אבל בראייה כוללת משקלה של האחווה היה גדול הרבה יותר. בחבלי ארץ אלו קמו לנו רבנים, מדענים, פילוסופים, גדולי תורה, ובראשם המהר"ל מפראג. בזכות רוחב אופקיו, המהר"ל אפילו הוזמן באותם ימים לחצרות קיסרים, דבר שהיה מאוד מאוד לא שגרתי בתקופות הללו. לפני שש שנים ביקרנו, רעייתי ואני, בבית הכנסת אלטנוישול בפראג, שבו התפלל המהר"ל. זה היה ביקור מרגש מאין כמוהו. לא ראינו שם את הגולם מפראג, שיצירתו יוחסה למהר"ל, אבל ראינו את מקום מושבו של גאון התורה ששמור בקדמת בית הכנסת כבר 400 שנה. אמרתי שם קדיש על אבי, פרופ' בנציון נתניהו, זיכרונו לברכה, שנפטר כמה שבועות קודם לכן, ואז שרנו כולנו, המשלחת הישראלית, את שירת "התקווה". מכובדי הנשיא, לפני 100 שנים, עם סיומה של מלחמת העולם הראשונה, הצטרף קו מחבר נוסף להיסטוריה המשותפת של הצ'כים והיהודים: האימפריה האוסטרו-הונגרית קרסה, ועל חורבותיה התאפשרה הקמתה של צ'כוסלובקיה. במקביל, האימפריה העות'מאנית קרסה, ועל חורבותיה התאפשרה עליית הציונות, שהובילה למדינת ישראל. הצהרת בלפור מ-1917 הפיחה רוח כבירה במאמצינו לבנות את ביתנו הלאומי. נביא התקומה היהודית, הרצל, שעל קברו הנחת זר אתמול, הוריש לנו חזון מלא השראה. הרצל כאן ואנחנו כאן. וגם לכם בצ'כיה יש מנהיג נערץ כהרצל, מחולל תנועת העצמאות והנשיא הראשון שלכם, תומאס מסריק. הרצל היה עד לעלילה האנטישמית בצרפת נגד הקצין היהודי אלפרד דרייפוס, ויצא נגדה, מסריק היה עד, באותם ימים, לעלילת הדם נגד היהודי הצ'כי לאופולד הילסנר, ויצא נגדה.

הרצל ומסריק, וכמה אנשי רוח יחידי סגולה כמו אמיל זולא, יצאו מייד למערכה נגד האנטישמיות. גם אתה, ידידי הנשיא, ראוי לכל שבח על המאבק הנחוש שאתה מוביל באנטישמיות, נגד האנטישמיות הישנה ונגד האנטישמיות החדשה, שמכוונת את חיציה המורעלים אל מדינת ישראל. אנטישמיות ואנטי-ציונות חד הן. טבעי הדבר, אם כן, שהמנהיג הגדול שלכם,

הזדהה עם מטרות הציונות. הוא ראה בה תנועה מוסרית, ובלשונו: טיפה משמן הנביאים, איזו אמירה נשגבה. הביקור שערך הנשיא מסריק בארצנו ב-1927 עורר כאן התלהבות בלתי רגילה. הוא התרשם מאוד מהישגי הציונות בהפרחת הארץ. קיבוץ כפר מסריק בגליל המערבי, כיכרות ורחובות בערי ישראל מנציחים את דמותו הייחודית ואת תמיכתו הכבירה בציונות. מסריק ידע מה זה צדק, צדק לעמנו, צדק היסטורי. אבל הוא ידע עוד דבר חשוב: הוא ידע שעמים קטנים מחויבים בזהירות מתמדת כי לעיתים קרובות כוחות גדולים מאיימים על עצמאותם ועל שרידותם. בימים אלה מציינת צ'כיה 80 שנה לסיפוח חבל הסודטים האסטרטגי על ידי גרמניה הנאצית. זו הייתה דרכו של היטלר להשתלט על צ'כוסלובקיה כולה. איומי הרודן שאם לא ימסרו לו את חבל הסודטים הוא יפתח במלחמה הטילו מורא על המדינות החופשיות באירופה. כל ההבטחות שלהם לערוב לשלומה של צ'כוסלובקיה היו שוות לקליפת השום. מנהיגיהן חתמו על הסכם מינכן הנודע לשמצה.

כדי להרוויח שקט זמני, שקט שאף פעם לא הושג. כתוצאה מן הפייסנות הכוזבת, צ'כוסלובקיה, איך הם קראו לה במאמר המפורסם בטיימס הלונדוני: מדינה קטנה ולא חשובה במקום רחוק, כתוצאה מן הפייסנות הכוזבת, צ'כוסלובקיה הופקרה לגורלה, ונפילתה רק האיצה את גלגלי מכונת המלחמה הנאצית. בשם הטענה לזכות ההגדרה העצמית של תושבי הסודטים, הוורמאכט השתלט בקלות על ערי הסודטים ומשם הדרך לליבה של אירופה הייתה פרוצה. אנחנו מכירים את ההיסטוריה הזאת היטב, מילוש. אנחנו מכירים אותה גם כשהתרחשה, ואנחנו מכירים אותה גם ביחס להקבלה לגבי ישראל. הניסיון לשלול מאיתנו את קיר המגן של ערי יהודה ושומרון בלב מולדתנו ההיסטורית ישאיר את מדינתנו בלא הגנה ויאפשר לכוחות האסלאם הרדיקלי לאיים על כל המזרח התיכון. גם במקרה שלנו יש מי שרוצה לקנות שקט, שקט זמני, אם בכלל, במחיר פיוסם של משטרי עריצות תוקפניים, בראש ובראשונה המשטר הרודני באיראן. הם אולי לא הפנימו את לקחי ההיסטוריה, אבל אנחנו כן הפנמנו אותם. אנחנו הפנמנו אותם היטב, ועל כן התנגדתי בתוקף להסכם הגרעין שנחתם עם איראן, הסכם שסלל את דרכה לארסנל גרעיני והוסיף חטא על פשע בזה שנתן לה הון עתק לממן את תוקפנותה באזור. לא קיבלנו שקט, קיבלנו אימפריה שיעית רדיקלית מתפשטת שנוגעת כבר בגבולנו. התנגדתי להסכם גם כשהדבר היה כרוך בעמידה מול כל העולם. התעקשתי על החזרת הסנקציות על איראן, ולשמחתי הנשיא טראמפ אכן קיבל את ההחלטה האמיצה לחדש אותה. אני יכול להגיד לך, מילוש, שהתוצאה של המהלך הזה כבר מורגשת בשטח. ידידי הנשיא, בשואה הושמד שליש מעמנו. שישה מיליון יהודים הוכחדו באכזריות, ובתוכם רוב-רובה של יהדות צ'כוסלובקיה. האסון הנורא שפקד אותנו הוא תזכורת נוספת לחובתנו להיות רבי-עוצמה כדי להגן על עצמנו בכוחות עצמנו. תמיד נוקיר את הסיוע הצ'כי, החיוני להשגת עצמאותנו, הן במישור המדיני והן במישור הצבאי. התמיכה המדינית התבטאה בהחלטת החלוקה של האו"ם בנובמבר 1947. בהובלת המדינאים הצ'כים יאן מסריק ואדווארד בנש תמכה צ'כוסלובקיה בהקמתה של מדינת ישראל. היא נמנתה עם 36 המדינות שתמכו בהקמת מדינת היהודים. היא גם הייתה בין המדינות הראשונות שהכירו בעצמאות ישראל חצי שנה לאחר מכן. אבל בד בבד קיבלנו מכם גם תמיכה צבאית, וזאת בשעה גורלית לקיומנו. הנשק הצ'כי שרכשנו היה חיוני כאוויר לנשימה: רובים, מקלעים, כדורים, מרגמות, ואולי חברי הכנסת אינם יודעים: גם מטוסים,

צנחנים וטייסים ישראלים עברו הכשרה מקצועית בצ'כוסלובקיה. הם חזרו לארצנו עם רשמים עמוקים מהידידות ומהסולידריות שבהן נתקבלו במדינתכם. אלא שהגלגל התהפך במהירות ולאורך ארבעה עשורים, בעידן הקומוניסטי, ידענו ריחוק ומתח ביחסינו. גם על כך התגברנו. צפינו בהתרגשות עצומה במהפכת הקטיפה ב-1989. בעקבותיה באה הפשרת היחסים בינינו, שהחייתה זיכרונות ורגשות חמים, ומאז ועד היום אנחנו הולכים ומטפחים את הידידות הגדולה בינינו, כפי שכתב הסופר היהודי הצ'כי המופלא פרנץ קפקא: שבילים נעשים באמצעות הליכה. אגב, אני שמח שכתבי קפקא, אחד מגדולי הסופרים בהיסטוריה, נמצאים בספרייה הלאומית שלנו ומי שפרסם אותם הוא סופר יהודי צ'כי נוסף, סופר דגול, מקס ברוד. אדוני הנשיא, צ'כיה וישראל הן דמוקרטיות קטנות אבל דמוקרטיות גאות. במזרח התיכון הסוער והקנאי ישראל נושאת את לפיד החירות. גם אתם ביקשתם חירות. אחד מגדולי הזמרים שלנו, אריק איינשטיין, שר שיר נפלא שהפעים את ליבנו: שיר שחלמתי על פראג. לכם היה האביב של פראג, לנו יש את האביב הערבי,

בשני המקרים התקוות המיידיות לחופש וקדמה לא ממש התממשו כמצופה. אנו עומדים היום במלוא כוחנו מול האיומים של האסלאם הקיצוני. זה איננו רק מאבק מקומי שלנו ושל שכנינו. ישראל היא מוצב קדמי של העולם החופשי במערכה על הבטחת החירות והנאורות בעולם כולו. לצערי, יש עדיין מי שנוהגים למתוח ביקורת אוטומטית דווקא על ישראל כשהיא מבקשת להתגונן מפני אויבינו המשותפים. איזו צביעות, צביעות שאין כדוגמתה. האסלאם הרדיקלי מבקע מדינות, טובח מאות אלפים ומניס מיליוני פליטים מהמזרח התיכון, ובמקום לגנות את הקנאים צמאי הדם, מועצת זכויות האדם של האו"ם בוחרת פעם אחר פעם לגנות דווקא את ישראל, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אני יכול להרחיב, אבל אני חושב שאתה יכול לעשות זאת במקומי כי שמעתי אותך כשנפגשנו באיפא"ק ובמקומות אחרים. אתה יכול לעשות זאת טוב ממני. אבל, למרות הכול, מכובדי, אני מעודד. יחסינו עם מדינות העולם בפריחה חסרת תקדים. ידידים נאמנים כמוך אינם שותקים, הם מפיצים בלא חשש את בשורת האמת. צ'כיה בנשיאותך נמנית עם קבוצת וישגרד, שיחסינו עימה מתהדקים. אני גאה על כך שכראש ממשלת ישראל אני אחד המנהיגים הבודדים מחו"ל שהוזמן להשתתף בוועידת וישגרד אשתקד. בכוונתנו לארח בשנה הבאה את הוועידה בישראל. וישנו עוד מקור מבטיח של עידוד: קשרינו עם המדינות המתונות בעולם הערבי והמוסלמי הופכים קרובים יותר ויותר. והדבר נעשה לא רק בסתר אלא גם בגלוי, כפי שמעידים ביקורי האחרון בעומאן וביקורו אתמול בישראל של נשיא צ'אד. ופה לדעתי טמונה תקווה גדולה לעתיד ותקווה גדולה מאוד לשלום. במשך השנים רווחה המוסכמה שרק השלום עם הפלסטינים יאפשר התקרבות בין ישראל לעולם הערבי. המציאות מוכיחה שדווקא שיתוף הפעולה שלנו עם מדינות מובילות בעולם הערבי והמוסלמי עשוי בעת הזאת לקדם בסכסוך עם שכנינו. השלום עם הפלסטינים הוא יעד ראוי בפני עצמו, ואין ספק שההתקדמות בו תסייע ליחסינו עם מדינות ערב. אבל זו איננה ערובה להימשכותם. ועובדה היא שהיחסים עם מדינות ערביות, שנרקמו בעקבות הסכמי אוסלו, נקטעו בשל הסרבנות והטרור הפלסטיניים. ועובדה היא, גם כן, שהיחסים שלנו עם מדינות ערב ומדינות בעולם המוסלמי מתחדשים כשאין עדיין תהליך שלום עם הפלסטינים, העובדה הזאת מצביעה על כך שהיחסים עם העולם הערבי המושתתים על נכסיותה ועוצמתה של ישראל הם במידה רבה חזקים ויציבים יותר. במשך עשרות שנים לא התנינו את פיתוח המדינה בשלום עם העולם הערבי, והיום לא נתנה את פיתוח יחסינו עם העולם הערבי בשלום עם הפלסטינים. נחפש שלום עם כולם, ונתקדם עם אלה משכנינו ואלה ממדינות האזור שרוצים בשלום. ואני יכול להגיד לך, אדוני הנשיא: הרבה רוצים. מכובדי, יוצאי צ'כיה בישראל הטביעו חותם מובהק על התפתחות ארצנו. כאזרחים גאים הם שותפים בבניין הקשרים בין מדינותינו. המוני תיירים ישראלים מבקרים בצ'כיה היפה בכל שנה, היא באמת יפה, פראג יפהפייה, וגם אנשים אלה הם גשר אנושי שמצמיח את הקרבה הזאת. כשהם עוברים על גשר קארל בפראג מקצה לקצה מתחדדת משמעות החיבור בין הישן והחדש, בין העתיק והמודרני. זהו בתמצית סיפורם של קשרי ישראל וצ'כיה: עבר של קרבה, הווה של אחווה, עתיד של תקווה. אני מודה לך מעומק ליבי, מכובדי הנשיא, ידידי מילוש, על תרומתך לחיזוק הברית בינינו. אני מודה לך על היותך חבר אמיתי שלי ושל מדינת ישראל. בשם כל אזרחי ישראל, ברכת תודה חמה לך ולחברי המשלחת שאיתך. ברוך בואכם לציון, ברוך בואכם לירושלים. (מחיאות כפיים) תודה לראש ממשלת ישראל חבר הכנסת בנימין נתניהו. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חברת הכנסת ציפי לבני לשאת דברים. מכובדיי כבוד נשיא המדינה ראובן רובי ריבלין, נשיא צ'כיה הוד מעלתו מילוש זמאן, יו"ר הפרלמנט הצ'כי ראדק וונדרצ'ק, ראש הממשלה מר בנימין נתניהו ורעייתו, יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שרי הממשלה, חברי וחברות הכנסת בהווה ובעבר, מנכ"ל הכנסת, ראשי הנציגויות הזרות בישראל והעדות הדתיות בישראל, נציגי ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, אורחים יקרים, כבוד נשיא צ'כיה, טוב לראות אותך שוב, והפעם בירושלים, בירת מדינת ישראל. אני מייצגת היום על הדוכן את האופוזיציה בישראל, אבל היחסים בין צ'כיה למדינת ישראל חשובים לכל חלקי הבית הזה, ולאזרחי ישראל כולם. גם אני רוצה להודות לך על התמיכה העמוקה בישראל, בבירתנו ירושלים, בזכות של ישראל להתקיים כמדינת העם היהודי ובזכותה להגן על עצמה. האמירה שלך בוועידת איפא"ק, "אני יהודי", לא תישכח מליבנו, במיוחד כשהיא באה ממנהיג אירופי. הרי רק לפני עשרות שנים לא היה אפשר לומר על אדמת אירופה את המילים "אני יהודי" ולהישאר בחיים, גם לא ילדה קטנה שגדלה בצ'כיה, התגלגלה באירופה, ולימים עלתה לישראל וילדה כאן את ילדיה, ובהם גם בעלי. אין לי ספק שבאמירתך "אני יהודי" נתת ביטוי להבנה עמוקה של העם היהודי, על ההיסטוריה המיוחדת שלו. זאת אמירה שמרגשת אותנו מאוד, כי הרי היסטוריה היא לא רק עניין של לימוד עובדות, היא צרובה בכל אחד ואחת מאיתנו כחלק מהזהות שלנו, לעיתים גם כצלקת, ובוודאי גם ממנה אנחנו לומדים את לקחי העתיד. וכך גם אנחנו בישראל נושאים גם צלקת של עם אחר, העם הצ'כי. גם אנחנו לא שוכחים את הסכם הכניעה של המעצמות עם גרמניה הנאצית, דבר שרק הגביר את התיאבון של הרוע הנאצי המוחלט. מכובדיי, לעיתים אנחנו הפוליטיקאים בוחרים את הדוגמאות ההיסטוריות שתומכות ממילא בהשקפת העולם שלנו. יש שידברו בביקורך כאן על הסכם מינכן, ויש שיזכירו את חלוקת צ'כוסלובקיה כפתרון שאפשר את פריחת העמים שנפרדו, ובוודאי העם הצ'כי. אני חושבת שאפשר ללמוד משתי

אדוני הנשיא, הרי אתה חבר קרוב ואמיתי של מדינת ישראל ומוקיר אותה ומכיר אותה היטב: מדינה שקמה כמדינת העם היהודי, שבה הוא מממש את זכותו להגדרה עצמית, ויש בה שוויון זכויות מלא לכל אחד ואחת מאזרחיה ללא הבדלי דת, גזע ומין, כולל 20% מאוכלוסייתה הערבית. מחובתנו לשמור על זכויות המיעוט הערבי, אזרחי מדינת ישראל, גם ולמרות שעדיין לא פתרנו את הסכסוך עם הפלסטינים ועם חלק משכנותינו הערביות. הדמוקרטיה בישראל היא נשמת אפנו, וגם בעניין זה רבים מאיתנו שואבים השראה מענקי רוח ותרבות צ'כים, מסופרים ומאנשים צעירים שנלחמו למען החירות והחופש בימים קשים. וכהערה אישית, רק לפני עשרה ימים הייתי בפראג והתחברתי שם גם להיסטוריה היהודית שלנו, אבל מצאתי את עצמי בעיר המדהימה הזאת, ועל זה אני יכולה להסכים עם ראש הממשלה, ביום המאבק לחופש ולדמוקרטיה, שמציין באמת את אותה מהפכה שאפשרה את החופש הזה אצלכם בצ'כיה. אנחנו רואים את חובתנו לשמור על מדינת ישראל גם יהודית וגם דמוקרטית, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון כרגע, אני מקווה שיצטרפו אלינו עוד בעתיד, כי המזרח התיכון, אדוני הנשיא, הוא שכונה קשה, וחלק משכנינו כאן עדיין לא מכירים בזכות שלנו להתקיים. אלה שלא מכירים בזכות של מדינת ישראל להתקיים הם גורמים אסלאמיסטיים דתיים קיצוניים. הם כוללים את איראן, את חיזבאללה ואת החמאס, וכולם מייצגים סכסוך דתי, והם נגד כל הכופרים באשר הם, ולכן הם גם נגד עצם קיומנו כאן. מולם צריך להתאחד כל העולם כולו, וודאי שלא לתת למדינה שרק השבוע ראשיה כינו את ישראל "גידול סרטני" להפיץ ולממן טרור ו/או להגיע לנשק גרעיני. אבל בצד האיומים יש גם הזדמנויות. בצידם יש מדינות פרגמטיות, שרואות באיראן את האויב האמיתי וכבר לא בישראל, לשמחתנו. ומול שני החלקים האלה באזור צריך אסטרטגיה נכונה, ובפשטות לעבוד עם הטובים, מול הרעים, עם המתונים, נגד הקיצונים, עם אלה שיש לנו סכסוך לאומי איתם, זה נכון, אבל הם מכירים בקיומנו ואפילו אלה שמשתפים איתנו פעולה ביטחונית, נגד אלה שמסרבים ויסרבו בגלל אידיאולוגיה דתית קיצונית. שמעתי את דבריך הצודקים והנכונים בעניין החמאס, ארגון טרור אסלאמיסטי דתי קיצוני ששולט בעזה. אמרת שלא צריך לנהל איתם משא ומתן, ובצדק, תמכת בזכות שלנו להילחם בטרור, ואנחנו מודים לך על כך. אין איתם תקווה לשלום, אבל זה לא אומר שאנחנו מוותרים על השלום עם הפלסטינים. בצד השמירה על הקיום הפיזי של מדינת ישראל, אנחנו מבקשים לשמור גם על הקיום של מדינת ישראל כמדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית. ההיסטוריה של העם היהודי זימנה לנו אתגרים חדשים כאן, בארץ ישראל, בחלקת האדמה הקטנה הזאת שבין הים לירדן. בצד מדינת ישראל חיים היום מיליונים של פלסטינים, ובעוד כולנו כאן מאמינים בזכות של העם היהודי על הארץ כולה, אנחנו שמים בראש סדר העדיפויות שלנו את הקיום של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, ותנאי לקיומה ככזאת הוא רוב יהודי, בעוד החלת ריבונות ישראלית על הארץ כולה תספח אל קרבנו מיליונים של פלסטינים, ואני עונה בזה על שאלה ששאלת, כבוד הנשיא, והתעניינת מהו הרעיון הזה של מדינה אחת לשני לאומים. בעינינו, הפתרון הזה יוביל לסכסוך לאומי נמשך, עקוב מדם, בתוך אותה מדינה. מתן זכויות אזרח לאותם מיליונים יוביל לאובדן הרוב היהודי והמדינה היהודית, ואי-מתן שוויון הרי יוביל לאובדן המדינה הדמוקרטית, ובעינינו, גם לאובדן המדינה היהודית, כי שוויון הרי הוא קודם כול ערך יהודי, שמתחיל במקורות שלנו עם "ואהבת לרעך כמוך". הבחירה היא לעיתים בין אופציות קשות. אנחנו בחרנו ואנחנו מאמינים במדינה שהיא גם יהודית וגם דמוקרטית, ומתוך כך אנחנו שואפים להיפרד מהפלסטינים, עדיף למדינה משלהם, למרות ואולי גם בגלל הבעייתיות שלהם. לא השאיפה למדינה פלסטינית היא שמובילה אותנו, אבל בעינינו היא חלק מהפתרון, והשלום, אם יושג, יוביל מייד לשלום ולנורמליזציה עם כל מדינות האזור, וביחד איתן נעמוד נגד איראן והטרור האסלאמיסטי הקיצוני. זהו בעינינו אינטרס ישראלי מובהק, ותמיכה בו איננה נגד מדינת ישראל אלא דרך לשמור את מדינת ישראל ככזאת, גם יהודית וגם דמוקרטית. אדוני הנשיא, מכובדיי, צר לי שעדיין, אחרי 70 שנה, אנחנו עסוקים באתגרים שמדינת ישראל ניצבת מולם. לא היינו רוצים, לא הייתי רוצה שמדינת ישראל תישפט רק דרך עדשת הסכסוך, שלעיתים היא עדשה המעוותת על ידי שוחרי רעתנו. אסיים כאן את דבריי במה שישראל הפכה להיות למרות כל האיומים: ישראל באמת הפכה להיות מדינת סטרטאפ, שתורמת לעולם כולו בזכות ההון האנושי הנפלא שגדל כאן ונאלץ להתמודד ולמצוא פתרונות יצירתיים וחדשניים, לא רק בתחום הצבאי אלא בכל תחומי החיים שלנו ושל העולם כולו, החל במים לשתייה, תקשורת, ועד לכל תחומי הרפואה מצילי החיים. ברוך הבא לירושלים, ברוך הבא לישראל, העתיקה והחדשנית כאחת. (מחיאות כפיים) תודה לראש האופוזיציה חברת הכנסת ציפי לבני. ועכשיו יש לי הכבוד להזמין את האורח היקר והחשוב שלנו, נשיא צ'כיה מילוש זמאן. Mister President, the floor is yours. (נושא דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם לעברית: כבוד הנשיא, כבוד ראש הממשלה, מר יושב-ראש הכנסת, יושבת-ראש האופוזיציה, גברתי, שלום. ראש הממשלה נתניהו אמר שהרפובליקה הצ'כית היא הידידה הכי טובה של ישראל באירופה. אני תוהה מדוע, למה רק באירופה. (מחיאות כפיים) בכל מקרה, בבקשה תאמינו לי, אני החבר הכי טוב של מדינת ישראל במדינה

(מחיאות כפיים) הנאום שלי הוא מסר שמופנה לסולידריות עם מדינת ישראל וגם עם העם היהודי, מדוע? הרשו לי לתת לכם רק שלוש דוגמאות היסטוריות: ב-1936 הייתה ועידה באוויאן בנושא מחיקתם של יהודים מגרמניה הנאצית וגירושם. כל המדינות דחו את הרעיון של קבלת היהודים ולא היו מוכנות לקבל את היהודים. הדוגמה השנייה, ב-1973, במלחמת יום הכיפורים,

חרם מלא על מדינת ישראל מהצד האירופי, חוץ מצידה של פורטוגל. והדוגמה השלישית, יחסית לא מזמן, באיחוד האירופי, בפרלמנט האירופי, דיברו טרוריסטים מפלסטין. האישה שארגנה את הכינוס, אני חושב שזו בושה לשמוע דברים כאלה בפרלמנט האירופי, וזו בושה לכל האירופים. (מחיאות כפיים) אז לפעמים נחוץ

לא לדבר פוליטיקלי קורקט ולהיות לא, בצורה כזאת. לכן אני לא מדבר על הטרור העולמי. אני מדבר על הטרור האסלאמי, ואני לא מנסה להיות אדיב. אז בחוסר האדיבות שלי אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אנחנו האירופים, ועכשיו אני לא מדבר על ארצות הברית, אני מדבר על האיחוד האירופי,

לפעמים יש לנו יותר ספק, אנחנו, לפעמים,

זה מאוד לא אדיב לומר דברים כאלה, נכון? אבל אני חושש שזו אמת. זה אמיתי, ולכן חשוב ונחוץ לבטא כל הזמן את ההזדהות עם מדינת ישראל, מפני שבגידה בישראל פירושה בגידה בעצמנו. (מחיאות כפיים) ולכן אני נמצא כאן, לא רק על מנת לומר את מה שגברת ציפי לבני אמרה: אני יהודי, נכון. לא רק כדי לומר: אני יהודי. (מחיאות כפיים) אבל לפני כמה חודשים אנחנו התחלנו, איפה אנחנו פתחנו את השגרירות שלנו? בירושלים, נכון. מחר אני אפתח בית צ'כי, כמו שנאמר כאן, בית צ'כיה, כאן בירושלים, והוא מקשר את קשרי המסחר, הכלכלה והתיירות, מרכזים תיירותיים שונים של צ'כיה, עם מדינת ישראל. ובכן, חברים, אני לא דיקטטור, למרבה הצער, אבל אני מבטיח שאני אעשה את המיטב על מנת להבין שצפויים לנו צעדים נוספים אחרי פתיחת בית צ'כיה ואחרי העברת השגרירות לירושלים. אתם יכולים רק לנחש מה יהיה הצעד השלישי שלי. (מחיאות כפיים) גבירותיי ורבותיי, היה פעם משפט מאוד עצוב ומאוד נבון:

למות בעמידה מאשר לחיות על הברכיים. זהו משפט מאוד ידוע. חברים יקרים, אני מאחל לכם לחיות בעמידה. תודה רבה.)

הצעת סיעות המחנה הציוני,

בממשלה. בנושא: ממשלה

אבל

נאמנות

וכל

במעשה הזה

למדינת

ולכן

ואין חולק

ושרת

זאת מעילה בתפקיד

במקום

זאת מעילה באמון. זה

שרת המשפטים שבאה לוועדת החוקה ואומרת בעצמה: אין שום בעיה בחוק הקיים.

בכל

שידאגו לחברה הישראלית על כל גווניה,

מדיניות

איש ואשה בממשלה הזאת לא גינתה את דבריו של שר

נתניהו, שריו

להיות

אתם לא

אתם

בואו נדבר על פעולותיו האחרות

שאת

לביטחון שלה, לדמוקרטיה שלה.

וכך

תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. כישלונה

עשר דקות לרשותך.

הממשלה

לחזק

אבל

בנגב נהגו להרוס 1,000 מבנים בשנה עד לשנה שעברה. 2,200 מבנים ב-2017,

חוץ

למרות

ההורסים

זה איום

כל הזמן מקימה יחידות להריסה תחת השם של אכיפת החוק.

רוצים ריבונו של עולם, מאיתנו? לאן אתם דוחקים אותנו?

בית של אזרח, יש

הערבים. ועדות

70%

לקהילה, וכמובן כל ערבי הוא לא מתאים. האבסורד

יש

זה לא נגמר בגלל האופוזיציה, זה לא נגמר

לקום בבוקר וללכת לעבוד.

אז אני אומר לכם שזה להפך: אפשר לסמוך על בית המשפט,

עד

זאת כניעה לטרור. מה אתה מציע

ולאן

ואני

חמאס

הזרוע

ואם

"כ-10,000

כלומר,

ראינו

כלומר,

ובתוך ישראל.

ככה

ואם אני רוצה עוד פעם לצטט את הנייה, מאותו נאום שטנה בתוך אותו כינוס באיראן, הוא

עד עשר דקות לרשותך. גברתי היושבת-ראש, חברים, כלאם פאדי כלאם פאדי, ועזב את האולם והשאיר אותנו לבד. חברים, אני התלבטתי איך להציג את האי-אמון של מרצ להיום. מרוב דברים שיש לציין ולדבר, אתה מתבלבל. אתמול נאמר לנו שהולך להיות לילה לבן. מה זה לילה לבן? לילה שאנחנו אמורים להיות בו עד שעה 01:00 02:00 במליאה. אני, אישית, התכוננתי. הודעתי למשפחה: יכול להיות שאני לא חוזר היום. הגענו היום, הלילה הלבן הפך לא לבן. 15 חוקים ירדו מסדר-היום. מה קרה?

למה 15 חוקים ירדו מסדר-היום והלילה הלבן הלך, הפך להיות לעוד פארסה ועוד, 50 גוונים של אפור זה נהיה.

אז אני שואל אתכם, אנחנו מגישים אי-אמון בממשלה. בכלל יש ממשלה שצריך להגיש אי-אמון בה? אני שואל אתכם. השר לוין, אתה באמת מאמין שאתה חבר בממשלה? אתה מאמין? זה מזכיר לי משחק כדורגל. הרי משחק כדורגל, משחק קבוצתי: אתם מעבירים ארבע שנים בלכדרר בחצי שלכם. איך שהקבוצה המתגוננת מכדררת בחצי שלה ולא מנסה להבקיע שער להביא הישג, זה אתם.

זה מה שאתם עושים, מעבירים את הזמן. אני מנסה ביני לבין עצמי,

הגישה הצעת חוק על מחדלים מדיניים, חברתיים, כלכליים, אזרחיים. עשר דקות יספיקו לנו להסביר על כל המחדלים האלה? אבל אתם יודעים מה, בואו אני אתחיל בקיצור לגבי כל אחד ואחד. נתחיל עם הצד המדיני. ראש ממשלה, אני קראתי היום כותרת: בחריין בדרך לעשיית שלום.

סעודיה, עומאן, צ'אד, הכול, זה נשמע טוב. אבל כבוד השר, שלום עושים עם אויבים, עם מי שאתה נמצא במחלוקת איתו. כל עוד אתם בורחים מפתרון שתי המדינות, כל עוד אתם בורחים מהסוגיה הפלסטינית, לא בחריין ולא שם ולא שבט שם ולא בטיח. כולו כלאם פאדי. כולו כלאם פאדי. כל עוד בבית אין לך שקט, כל עוד עם השכנים אתה לא מעז לדבר ורק מנסה כל הזמן למצוא פתרונות איך להכניס טריז בתוך הגלגלים, לא יעזור לכם. ואני שואל אתכם, הרי ראש הממשלה עוזב אחרי עשר שנים, איזה חותם הוא משאיר? איזה חותם הוא משאיר? הוא משאיר חותם של מדיניות הפחדה, מדיניות, ממש הפחדה. ואני אגלה לכם משהו, אם אתה שומע את ביבי נתניהו, ראש הממשלה, מדבר ואתה לא יודע עליו כלום ועל המדיניות שלו כלום, אתה לרגע אומר: ואללה, שכנע אותי. בזה הוא טוב, בזה הוא הצליח. ואתה חוזר לנאומים ולקסם שלו בהופעות וחי על זה. הישגים, אין. הישגים, אפס. זה מה שעשיתם? כדרור במקום? ועל זה אתה בא ואומר: הבאתי שקט והבאתי הישגים? אני ממשיך איתכם, חברים. האירוע הבולט של היום היה שמשכו 15 חוקים מסדר-היום. התבשרנו על קיום מסיבת עיתונאים של השרה מירי רגב. כולם נכנסו לכוננות, לדריכות. השרה רגב אמורה לעשות מסיבת עיתונאים. מה יש לרגב להגיד? הרי הולכים לקבור לה את החוק שלה, איך אמרו, קבורת חמור. מה יש לה להגיד? אז מירי רגב עשתה מסיבת עיתונאים והתחילה לדבר על כחלון וכחלון וכחלון. מה אמרה על כחלון? הוא בחר שוב ושוב לברוח מאחריות. אגיד לך מה, מירי, הפעם את צודקת. הפיקציה ששמה כולנו בכלל לא פעלה אף פעם מתוך אחריות. גם בפעם הזו היא לא פעלה מתוך אחריות. זו דעתי, כבוד היושבת-ראש.

אני מנועה מלדבר. מנועה מלדבר. מי שיושב על השיבר וכמה שהוא פותח, אם הייתי יושבת שם, בטח הייתי עונה לך.

וכמה שהוא פותח את השיבר של האוצר, כל פתיחה, ירידה במנדטים. זה היגיון לא נתפס. אז זה משהו לא בסדר. ככה מירי אמרה, גברתי. ממשיכים. אני עכשיו שואל את עצמי לאן מתקדמים. לאן מתקדמים? הישגים כלכליים? הלכנו, בדקנו איזה הישגים כלכליים. אני באמת שאלתי את עצמי מה ההישגים הכלכליים של ממשלת ביבי-כחלון-בנט.

אני שואל: איפה ההישגים הכלכליים? דיור? תוהו ובוהו? יוקר מחיה? אתה צריך לעבוד 24 שעות כדי לגמור את החודש. איזה הישגים? אני לא רואה הישגים. אני לא רואה הישגים. אי-ודאות? אי-ודאות צועקת לשמיים שמאיימת על יציבות המשק בשנה-שנתיים הבאות, וימים יגידו. בואו נעבור לנושא האזרחי. מה עשינו בנושא האזרחי? קיבלנו שלטון מוניציפלי בדמות עפולה. תארו לעצמכם שבישיבת המועצה בעפולה, זה הנושא האזרחי, חלק ממנו, כל חבר מועצה עמד ואמר: מתחייב אני לא להכניס ערבים לפארקים של עפולה, מתחייב אני לשמור על הצביון היהודי של עפולה, מתחייב אני לא למכור דירות לערבים בעפולה. זה הנושא האזרחי שאתם מתגאים בו, הגזענות שטיפחתם אותה לאורך ארבע השנים שאתם בממשלה? לזה אתם קוראים הישג? לזה אתם קוראים הישג? עשיתם שסע כזה בין חלקי האוכלוסייה שלא היה דוגמתו. לזה אתם קוראים הישג? עוד דוגמה

במה אתם התגאיתם, השבוע הרסו בעיריית ירושלים כ-20 חנויות במחנה הפליטים שועפאט. מה עיריית ירושלים והמשטרה אמרו? הרסנו את החנויות במחנה הפליטים שועפאט, תקשיבו, חברים, הרסנו את החנויות במחנה הפליטים שועפאט לבקשת התושבים שהתלוננו על חסימת מדרכות. וואי, וואי, וואי, וואי. הלכתי למחנה הפליטים, לא ראיתי אף מדרכה. מחנה הפליטים, אין בו מדרכות. על מה התושבים התלוננו? הערבים תושבי המחנה התלוננו על החנויות, שגולשות על המדרכות, נענינו לבקשת התושבים ובאנו, הרסנו. אתם קולטים מה נאמר בהודעת עיריית ירושלים והמשטרה? מה לעשות? לצחוק? לבכות? עד כדי כך הזילות בדברים. הריסה בשועפאט, גירוש 700 משפחות בסילוואן וחיזוק התנחלויות ברמת שלמה, זאת גולת הכותרת שלכם. זאת גולת הכותרת שלכם. תבואו לכאן, תסבירו לנו על הישג. ממשלה שזמנה תם. אני רוצה להציע לכם: אתם סובלים, אתם סובלים, השר יריב. אני מציע לך: תשמור על החברים שלך, לא צריך סבל,

סבל, ולעשות עוצר טיסות. ראש הממשלה אמר שקיבל 40 פניות בחודש הקרוב וביטל אותן,

אבל טוב שיש לכם חבר כנסת כמו ידידי חיליק בר.

הוא נסע לסין, נתן לכם אוויר לנשימה לעוד, אבל חברים מהמחנה הציוני, ככה לא בונים חומה. אין קיזוזים, אין קיזוזים.

תודה רבה לחבר הכנסת עיסאווי פריג'. מה שהבנתי מהנאום שלך, שאני צריכה להזמין אותך לחוג בית של כולנו. ישיב במשולב השר המקשר חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, אדוני. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש.

חברות וחברי הכנסת, נתחיל מהקטן אל הגדול. אם חברי חבר הכנסת פריג' אומר שסיעת כולנו היא פונקציה, ולפי החשבון שלי יש לה,

סליחה, צודק.

לפי החשבון שלי, עם עשרה מנדטים, ואתם חמישה, מה זה אומר עליכם? אבל ככל שהשיבר נפתח, לא יודע. אני שאלתי. אתה יודע, לא על כל שאלה יש תשובה בעולם הזה, אבל באי-אמון בשבוע הבא, מרצ, קח שבוע להתכונן עם התשובה.

רוב הזמן באופוזיציה, ועדיין חיה ובועטת. כולנו,

בהקשר הזה נשאלת שאלה מאוד מעניינת. אחרי שהסברת שעבר זמננו, איך יכול להיות,

שמרצ קיימת 30 שנה ויש לה חמישה מנדטים, והליכוד קיים,

החל מראשית ימיה של תנועת חרות, יצאת מזה יפה שאתה לא יודע כמה שנים,

70 שנה, ויש לו 30 מנדטים. אז מה זה אומר על מרצ,

ועל מי שעבר זמנו, וכן הלאה? עוד שאלה,

אני רוצה גם לברך את חברת הכנסת לאה פדידה שכבר אי-אפשר למחוק לה את החיוך מהפנים. טוב שיש את מרצ. מה הייתם עושים בלי מרצ?

ספסלי המחנה הציוני ריקים מתמיד, הם עסוקים בלהתחבק ובלחגוג ובלשמוח על המתנה הלא-תיאמן שהם קיבלו, שאנחנו נשארים בכנסת הזו ולא הולכים לבחירות. אז כל אחד והשמחות שלו, וכל אחד וזמנו שעובר או לא עובר. השר יריב,

חברת הכנסת פדידה, זה חשוב, החיוך הזה הוא חשוב, ובאמת אני מברך אותך. נכנסת באמצע הקדנציה, וזה באמת יהיה לא פייר שזה יתקצר כל כך מהר. אז איך אומרים, זה ממש סידור מדהים: מצביעים בעד האי-אמון אבל מסתכלים לבדוק טוב-טוב שחס וחלילה לא יהיו 61, עוד 60 אחרים שיעשו אותו דבר. נכון, הבנתי את הפטנט. אני בכלל רוצה להגיד לגברתי היושבת-ראש שאחת הבעיות שאנחנו מתמודדים איתן עכשיו זה באמת שברוב כזה דחוק אתה חייב להימצא פה כל הזמן ולא להיעדר. אבל אני חשבתי על פתרון הרבה יותר טוב. אתה שומע, השר בנט? אנחנו צריכים לקחת שלושה,

חמישה מחברי הכנסת שלנו ולהודיע מראש שהם יצביעו בעד האי-אמון. אני מבטיח לך, תאמין לי, יהיו פתאום קיזוזים, ירצו לנסוע מהאופוזיציה, יחפשו לסדר לנו אירועים, אם האי-אמון

העיקר שלא יהיו פה 61 שיצביעו בעד הפיזור.

אם האי-אמון עובר, יש ממשלה אחרת. אני חושש, חבר הכנסת מוסי רז, אני רק מתאר את העובדות. אתה יודע,

לא שמעת אותו פעם ראשונה, אתה הרי שומע אותו בכל השיחות פה מאחור. אז אני אומר באמת לציבור שצופה בנו ככה: תתרשמו מהנאומים אבל לא יותר מדי, כי מאחוריהם מתחבא בדרך כלל חשש גדול, גם מזה שנלך ונתפזר וגם מזה שכשתגענה הבחירות, מה התוצאות שלהן. עכשיו אני רוצה לומר משהו לסיעת ישראל ביתנו.

חושב שהדברים שנאמרו כאן מפי השר ליברמן הם ראויים לתגובה נוקבת וחריפה, אבל אני לא נוהג להגיב למי שלא נמצא כאן. השר לוין, לתקן אותך. אנחנו מתים לדעת מה התגובה, הליכוד קם ב-1973,

הליכוד קם, אמרתי: מראשית הימים עם חרות ומפלגת, מה שנקרא הציונים הכלליים, ואחר כך הם התאחדו ונתאר את כל הסיפור עם גח"ל, לא צריך, אנחנו לא בשיעור היסטוריה. אבל אני יכול להגיד לך, אנחנו רוצים לדעת מה, חברת הכנסת פדידה, אני יכול להגיד לך שבדקתי, בדקתי ואליהו לנקין, מפקד אלטלנה, שהיה גם דוד של אימי, כיהן בכנסת הראשונה מטעם חרות, אז אנחנו מאז ועד היום,

נמצאים פה, מה לעשות. אבל אני מוכרח לומר, גברתי היושבת-ראש, אני חושב שזו חוצפה ממדרגה ראשונה להגיש הצעת אי-אמון וסיעה שלמה שנכחה כאן יוצאת מהאולם ואפילו לא נשארת להקשיב לתשובה.

אולי דוגמה נוספת כמה לא רציני המהלך שעשתה ישראל ביתנו, כמה לא אחראי, כמה לא מכובד, וכמה הם חוששים מהתשובה שהם יודעים שהיו מקבלים לו היו נשארים באולם. שלוש שנים היה לנו שר ביטחון לא רציני, אבל אני אחכה בסבלנות עד הרגע שבו הם יבינו שכאשר מגישים אי-אמון, אם לא מכבדים את המשיב לפחות צריך לכבד את הכנסת, ושמי שנימק את הצעת אי-האמון יישאר כאן לשמוע אותה. ומתברר שיכולותיהם באופוזיציה לא ממש מזהירות, בשים לב לכיסאות הריקים כאן. אחר כך, נדמה לי, מבחינת הסדר, נמצאת סיעת יש עתיד. גם חבר הכנסת לפיד, שניים, שלושה, הפעם אני מברך שנשארו כמה, לא, לא. נציגים נשארו, רק מי שנימק את האי-אמון איננו. מי שנימק את האי-אמון איננו, אבל זה בסדר.

פה, מקשיבים לך קשב רב.

חבר הכנסת לפיד הוא באמת מאוד מאוד עסוק. אני ממש התפעלתי מהיכולת שלו לצאת מנקודת הנחה שאנחנו כבר סיימנו את תפקידנו,

הוא בכלל לא נמצא פה.

תם תפקידנו בנושא המדיני. מה שלא עשינו, כבר לא נעשה.

היה כאן נשיא צ'אד השבוע, אבל זה ממש שולי. תם תפקידנו בחיזוק מעמדה של ירושלים. נכון, היה פה, רק עכשיו, התגעגעת אלינו? עמד מעל הדוכן הזה נשיא צ'כיה, נשא נאום,

שלא היה מזיק שכמה מחבריי באופוזיציה פשוט יקראו אותו ויעמדו על הדוכן ויאמרו את אותן מילים. לא צריך להתאמץ, תעתיקו ממנו, יהיה מצוין, יותר מזה אנחנו לא רוצים. העתקנו את הנאום של ביבי מלפני 12 שנה. נדמה, איך אומרים, שממש תפקידנו מסתיים, הכול נגמר, אנחנו ממש לא עושים כלום, כמו שאפשר לראות.

אנחנו מטפלים, ומקדמים את כלכלת ישראל בצמיחה ללא תקדים. אגב, אני יכול לבשר לכם, חברי הכנסת, שרק לפני שבוע הגיע לישראל התייר ה-3,612,000, כלומר עברנו את השיא של השנה שעברה ונשאר לנו עוד כמעט חודש וחצי,

אבל צמיחה ללא תקדים זה לא נכון.

יריב, ההישגים שלך הם מצוינים.

זמננו עבר ואנחנו כאילו לא עושים כלום. אז שתי חדשות יש לי. אדוני השר, ההישגים שלך הם מצוינים. תגיד, מה הייתה הצמיחה? שתי חדשות יש לי. תוכל להגיע לארבעה מיליון, ראש הממשלה, אין שום בעיה. הראשונה, זמננו לא עבר. והשנייה,

ואין לי ספק שגם בקדנציה הבאה. אני רוצה גם לומר לרשימה המשותפת דבר אחד. שמעתי את דבריו של חבר הכנסת זחאלקה. מעבר לשפה הבוטה ולביטויים הלא-ראויים כלפי חברי כנסת, אבל ככל שזה קשור לדברים שהוא מטיח בי, אני כבר רגיל, אני רוצה לומר לך, חבר הכנסת זחאלקה: אני לא שמח שהורסים אף בית, אבל אני עוד יותר לא שמח כשבונים בנייה בלתי חוקית ומשתלטים על אדמות ששייכות לכלל הציבור. וכשזה קורה צריך להרוס. ואם סוף-סוף התחילו להרוס והדברים השתפרו, אני חושב שזה בהחלט סימן חיובי,

הוכחה שזמננו לא עבר ואנחנו דווקא עושים, ואפילו עושים יותר ככל שהזמן עובר. ואני אגיד לך עוד דבר אחד: אני חושב שמי שבאמת רוצה ואכפת לו, וחושב שצריך לחזק את מדינת ישראל, נמצא כאן כדי לכבד נשיא ממדינה ידידותית ואדם שהוא ידיד אמת של ישראל. והעובדה שאתם בחרתם, כאיש אחד, להחרים את הדיון הזה, מה שאתם לא עושים כשמדובר בכל מיני מה שאתם קוראים שהידים שמתפוצצים ורוצחים, שאותם אתם דווקא יודעים לכבד לא פעם, נדמה לי שזה מעיד יותר מכול עליכם. אני מציע לחבריי באופוזיציה, כולל חברי חבר הכנסת אילטוב, שמכבד אותנו, גם אם באיחור, סוף-סוף בנוכחותו, לשקול טוב לאיזה צד כדאי להשתייך, אם לצד של זחאלקה או לצד אחר. וחבר הכנסת אילטוב, כפי שאמרתי, כשמי שמעלה אי-אמון,

חבר הכנסת ליברמן, יואיל גם להישאר כדי לשמוע את התשובה, אני אענה לו,

תודה רבה לשר יריב לוין. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 11, הוראת שעה), התשע"ט 2018, רבותיי. שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט 2018, הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף), התשע"ט 2018, הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 14 והוראת שעה), התשע"ט 2018. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק השמות (תיקון מס' 8) (הגבלת שינוי שם של עבריין מין), התשע"ט 2019, של חברי הכנסת אורלי לוי אבקסיס, מרדכי יוגב ומיכל רוזין, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 127) (שומה מתוקנת מוסכמת), התשע"ט 2018, של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר. לדיון מוקדם, החל בהצעת חוק שמספרה פ/5867/20 וכלה בהצעת חוק שמספרה פ/5888/20: הצעת חוק דמי מחלה (תיקון, חישוב היעדרות לחולים במחלה קשה), התשע"ט 2018, מאת חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, הצעת חוק יום ציון לאומי לתרומתה ולפועלה של העדה הדרוזית (תיקון, עיגון מעמדה של העדה הדרוזית כשוות זכויות במדינת ישראל),

מאת חברי הכנסת חמד עמאר,

הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון,

התשע"ט 2018, מאת חברת הכנסת מרב מיכאלי, הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים (הוראות תכנון ובנייה), התשע"ט 2018, מאת חברי הכנסת דב חנין,

חבר הכנסת משה מזרחי, בבקשה, אדוני, מטעם המחנה הציוני. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. אחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

השר בנט נמצא בפינה, שם. בבקשה, אדוני. עד שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. איפה השר לוין? אתה גם?

חבר הכנסת אילטוב פה. הוא ממשיך בדרך של יריב לוין. בבקשה, אדוני. אני מאפסת לך את השעון.

לא חשוב, שלא יהיה פה. אני רק הקשבתי לו ולא ידעתי אם זה הוא או שזה הכפיל שלו מארץ נהדרת. פיליטוניסט מהשורה הראשונה. אבל האמת, הוא צודק. באמת היה פה נשיא צ'כיה שבאמת חימם את לב כולנו, צריך להגיד את זה,

בנאום מאוד מרגש ועם הידידות המאוד-גדולה. גם נשיא צ'אד בא לטייל וכו', אופוריה נורא גדולה. ואני לא מתפלא שיריב לוין לועג לאופוזיציה, במירכאות, טוב יעשה אם יקצר את ייסוריה של הממשלה הזאת,

אני יכול להגיד לו ישמח מאוד,

על מה הוא מדבר, כשהממשלה הזו היא על כרעי תרנגולת, וכל מה שהיא עושה, היא כרגע מקרקרת בסוג הקרקורים שקרקר פה השר לוין, ממשלה שמנשימים אותה בכוח רק כי לאיש אחד, לראש הממשלה, אין חשק ללכת למבחן הבוחר. מסביב הכול מתמוטט לו, הוא וכל הסביבה הקרובה לו תחת המלצות,

מנדלבליט הודיע שגם 4000 כבר לקראת סיום, וחלקה תחת חקירות, וכל הממשלה הזאת יד שר ברעהו, וכאילו העם נמצא בהמתנה בזמן שהממשלה הזו מתקוטטת עם עצמה. אז על מה הוא מדבר פה, השר לוין, כשהוא לועג לאופוזיציה? אני רוצה להגיד לכם: אני שמאלני עוכר ישראל, לא פטריוט, אז אני רוצה לצטט לכם את מה שהקולגות שלו, לא אנחנו, אנחנו לא אומרים כלום, אנחנו רוצים שהממשלה הטובה הזאת תמשיך לשרוד עוד עשור מופלא,

עם ביבי נתניהו. זה מה שהשרים שלכם, הפטריוטים הלאומנים זקופי הגו אומרים זה על זה, לא אנחנו. הדרום אומנם רגיל לתופעת הסד"ח, סחיטת דמי חסות, רק לא ידענו שגם הממשלה הפכה להיות לאחד מהקורבנות שם,

אז השר המתפטר שלנו,

שר הביטחון המתפטר, שגילה את האור כאילו לא היה שר הביטחון עד שלשום, אני מצטט אותו: ישראל נכנעה לטרור, אין לזה שום הגדרה אחרת. אנו קונים שקט לטווח הקצר במחיר פגיעה הקשה בביטחון הלאומי לטווח הארוך, שר הביטחון עד שלשום, הממשלה שלנו, גילינו רפיסות, מעמד הקבינט נשחק. הוא מדבר על ארבעה חוקים על סדר-היום: חוק התרבות בנאמנות, חוק היועצים וחוק גדעון סער, והוא שם ליד זה גם חוק רביעי, את חוק עונש המוות למחבלים, וההתניה היא שהם יתמכו בחוק גדעון סער, ואז הוא אומר: איזה מין חוק זה, הוא לא קשור לשום אידיאולוגיה, זו כיסאולוגיה.

צריך לסיים. איך אני אסיים?

אתה רואה, אני נתתי לך.

זו כיסאולוגיה נטו. חוק פרסונלי. חוק שהוא כיסא נטו זה חוק גדעון סער. ומירי רגב, היום, נכנסת עכשיו בליברמן. תודה, אדוני. מילה זו מילה, נאמנות. אז מה בעצם הוכיח ליברמן?

שנאמנות זה לא רק לוגו שלו, אין נאמנות לדרך אלא רק לכיסא. ועל כחלון היא אומרת,

אתה פשוט מבוהל משניים וחצי אומנים שאמרו עליך דבר רע.

אני לא רוצה להוריד, זה לא נעים לי. אני פעם ראשונה מנהלת מליאה כשמשה מזרחי מדבר, אבל אולי אני צריכה להזכיר לך שכשאומרים שלוש דקות זה מקסימום עוד עשר שניות, 20 שניות, אבל לא,

אני לא התכוונתי,

אמרו לי שזה חלק אינטגרלי, תני לי רק להקריא דבר אחד לסיום למירי רגב, מתחנן. ממש משפט. לא, זה לא משפט. לא, אז לא.

לא, לא. אני רוצה לצטט לה משהו שאמר בן-גוריון. אדוני, אני לא יכולה. אני מבקשת לסיים. דקה, דקה, דקה, דקה. לשרה רגב, בסיום האקורד, והטעות היא במקור, של המנדט הבריטי,

אני לא יכולה ככה. איש אחד ששמו דוד בן-גוריון החליט על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל,

וכ-6,300, אני מבקשת מהסדרנים לעזור לי, אדוני לא רוצה לסיים בדרך הטובה והמכבדת. אני רוצה להקריא מה שבן-גוריון אמר. אין דבר כזה, אדוני. היו לך שלוש דקות, נתתי לך ארבע. אני לא אתן לך לדבר. אני מבקשת לבקש מחבר הכנסת משה מזרחי, "במדינת ישראל תהיה חירות גמורה לאנשי" לסיים את דבריו. ותודה רבה. "ואיש לא יכבוש ולא" תודה רבה. תודה רבה, אדוני.

יופי. בחיים לא חשבתי שאצטרך לעשות דבר כזה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. בבקשה, גברתי. לרשותך עד שלוש דקות. כבוד היושבת-ראש, יכול להיות שלא חשבת שזה יקרה, אבל ליבי עם חבר הכנסת מזרחי, כי האמת, לא עשר דקות ולא שעה יספיקו לנו לפרוס את כל הסיבות שקיימות ומאפשרות אי-אמון בממשלה הזאת.

שלוש דקות יספיקו להגיד את הכול על כל העוולות, ועל כל המדיניות המקולקלת שמובילה הממשלה הזו? ויש רק דבר אחד מנחם, חבר הכנסת מזרחי. אפילו אם לא נספיק להגיד את כל הסיבות, אפשר לשכנע במהירות, כי אפשר לראות את התוצאות כבר בעיניים. הממשלה הזו כבר מוכנה לחצות כל גבול וכל קו כדי להמשיך לשלוט, כדי להמשיך לשבת על הכיסאות האלה ולהוביל את המדיניות שהיא רוצה להוביל. ישבתי בלשכה שלי וצפיתי בראש הממשלה ובשרים שלו כל כך שמחים על הבעת האמון שהביע נשיא צ'כיה לפני פחות משעתיים, באולם הזה, בממשלה הזו ובמדיניות שלה. ואני שואלת את עצמי: האם הם לא עוצרים לרגע אחד לשאול את עצמם איך יכול להיות שאין לשר יריב לוין אפילו תשובה אחת רצינית על כל הטענות שהועלו מעל הדוכן הזה? יכול להיות שאני לא מסכימה עם כולן, אבל לעמוד פה ולהתבדח ולהרגיש שהוא לא חייב אפילו לתת תשובה, על דבר כזה נופלות ממשלות, על הזלזול המוחלט באזרחים ובנבחרי ציבור שיושבים ומקשיבים. על זה ועל היוהרה הזו נופלות ממשלות. אבל לא רק בשביל זה. השאלה המהותית, נאמר: כישלונה של הממשלה,

בתהליך המדיני. אי-אפשר להגיד "כישלונה", כי היא לא מנסה. אי-אפשר להגיד שהממשלה הזאת נכשלה בקו של השגת סיום לכיבוש, באמת, והשגת הסכם מדיני, כי הממשלה הזו לא רוצה לעשות את זה. היא רוצה לנתק את עזה ולהרחיק אותה מהשטחים, להמשיך לשלוט בשטחים, בדיוק כמו שנאמר בחוק הלאום, ובכל זאת לחשוב שככה מתנהגים, נא לסיים. בדמוקרטיה. אני רוצה להגיד רק דבר אחד: ראש ממשלה שהוכיח אתמול שהוא פתאום הבין שיש אלימות נגד נשים, שנזכר שיש, תודה. נשים שסובלות, והוא לא ידע שיש ועדה בממשלה שלו שאמורה לבצע תוכנית הגנה על נשים, על דבר כזה, במדינה דמוקרטית, תודה רבה, גברתי. במדינה שמכבדת את עצמה, ראש הממשלה היה הולך הביתה. תודה רבה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת יואל רזבוזוב, בבקשה. עד שלוש דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, לא רק חוק הגיוס עומד על הפרק, אלא עתידה של מדינת ישראל. עתידה של מדינת ישראל תלוי בחוק הגיוס, כי כשכולם יתגייסו לצבא או לשירות האזרחי, יותר אזרחים ישתלבו בשוק העבודה,

יש סטטיסטיקה ברורה, שאומרת ש-88% מהחרדים שמתגייסים משתלבים לאחר מכן בשוק העבודה ולמעשה מקבלים את הזכות ואת היכולת לפרנס את עצמם ואת משפחתם בכבוד. האם זה ייתכן שאימא אחת לא תישן במשך שלוש שנים, ואימא אחרת תישן בשקט כי יש לילד שלה מפלגה שדואגת? אם נתניהו באמת היה מר ביטחון, הוא לא היה מעז להפוך חוק שצה"ל והרמטכ"ל חתומים עליו לקומבינה פוליטית עם החרדים רק בשביל לשמור על הכיסא שלו. אני קורא לראש הממשלה נתניהו לא להיכנע שוב לחרדים ולהגיד בבירור שאין עוד קומבינות ואין העברת כספים בתמורה לחוק הזה. מפלגת יש עתיד תמשיך להילחם לשוויון בנטל ולא תיכנע לסחטנות החרדית. זו הסיבה שתם עידן נתניהו, וזו הסיבה שיאיר לפיד צריך להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. כבוד היושבת-ראש, ממש משפט אחד לדוברי הרוסית שיושבים כאן: (אומר דברים בשפה הרוסית.) ממתי מותר לדבר ברוסית?

אתה התכוונת אליי בדוברי הרוסית? תגיד לי, מותר לדבר בשפה, משפט אחד. אולי אני אדבר במרוקאית. רגע, רגע, לא, אתה יודע, היום יש פייסבוק. ויש עוד דרך להגיד. תודה רבה. אפשר לדבר במרוקאית. כעיקרון, אף פעם לא מנענו מאנשים שנמצאים פה, גם אם זה ערבית, גם אם זה מרוקאית, הפעם זה רוסית, להגיד כמה מילים בשפה שהם חושבים שהיא חשובה להם. תודה רבה לחבר הכנסת יואל רזבוזוב. חברת הכנסת מירב בן ארי, אינה נוכחת, חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת יעקב מרגי אינו נוכח. חבר הכנסת רוברט אילטוב, בבקשה, אדוני. סליחה שלא הבאתי אותך בחשבון, גם אתה מבין רוסית. אמרתי כאילו רק בשבילי, רגע, אתם רוצים תרגום? מילולי. עד שלוש דקות, אדוני, לרשותך. כבוד היושבת-ראש, אני מקבל גם את הזמן של הקודמים שלא הגיעו? ממש לא. כבוד היושבת-ראש, איפה השר? עוד הפעם בפינה?

נפתלי בנט נמצא איתנו.

כבוד היושבת-ראש, כבוד השר, הרטוריקה של השרים לא תעזור, לא ליציבות הקואליציה ולא להעברת החוקים. והחוקים שהם מעבירים, אם הם לא יעברו, אז גם לא יעזרו להם.

אנחנו מדברים לא רק על רטוריקה, אנחנו רוצים לדבר על המעשים. זה מה שנדרשת לעשות הממשלה הלאומית. אני בדבריי הייתי רוצה לגעת בשני נושאים אקטואליים: האחד הוא ההשתלחות של שרת התרבות מירי רגב היום, שזה מאוד קשור לאי-יציבות הקואליציונית ולהשתוללות שלה בתקשורת, ולכניעה שלה לטרור. השרה רגב במקום לתקוף את הקואליציה, שבעצם פגעה בקידום החקיקה שלה, החליטה לתקוף את ישראל ביתנו בצורה שהיא חריגה מאוד למפלגה שהיא בקואליציה, שלא מחויבת לקואליציה. קח את זה כברכה, תודה רבה. ולא בצדק. היא תקפה אותנו שלא בצדק, מכיוון שאנחנו אמרנו שבמידה שהקואליציה תרצה לקדם את החוקים שחשובים למדינת ישראל ולציבור הרחב, שאנחנו מקדמים אותם, אנחנו נשמח ברמה העניינית לתמוך בחוקים שקשורים לחוקים לאומיים, חוקים של נאמנות. אנחנו נשמח מאוד לחזק את הממשלה בכל צעד כזה, אבל זה מהלך דו-סטרי. גם לנו יש חוקים שקשורים לנאמנות, חוקים שקשורים להרתעה, חוקים שחשובים ללחימה בטרור, ואנחנו רואים, ואני חושב שבצדק, שהקואליציה, במידה שהיא רוצה את התמיכה שלנו, צריכה לתמוך גם בחוקים שהם באג'נדה של הממשלה. אבל מה הסתבר בסופו של דבר? שכל הסיפור שלה היה מסך עשן שבעצם הגן על כך שהם רצו לפלח את החוק של גדעון סער. דווקא אתם עומדים בקואליציה כנגד החוק הזה, ואני מברך את מפלגת כולנו, שגם בחוק הקודם החליטה את ההחלטות שלה ברמה העניינית. אני חושב שהגיע הזמן שגם תחליטו ללכת למערכת הבחירות.

בכמה שניות שנשארו לי הייתי רוצה לגעת גם בסוגיה שראש הממשלה אמר פה. הוא תקף היום, בצדק, את מעצמות העולם באירופה שבזמנן קנו שקט ומכרו את צ'כוסלובקיה. אבל אותו ראש ממשלה שלנו קונה שקט ב-15 מיליון דולר: השקט מחמאס, שברור גם מההצהרות שלהם לאחר מכן, הם אומרים בצורה הכי מפורשת מה הם מתכוונים לעשות למדינת ישראל ותושביה.

אני חושב שהשקט הזה, שנקנה ב-15 מיליון דולר ועוד שבוע-שבועיים צריכים להביא עוד 15, וככה עד 90 מיליון דולר, אני חושב שהשקט הזה הוא שקט שמשקר ואני קורא לממשלה תודה.

ללכת לבחירות ולקבל את הצעת האי-אמון שלנו.

תודה רבה לחבר הכנסת רוברט אילטוב. חבר הכנסת יעקב אשר, אינו נוכח, חברת הכנסת תמר זנדברג, אינה נוכחת, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כעת נצביע על כל הצעת אי-אמון בנפרד. איזה הצבעה? הצבעה על האי-אמון, כן. מה מפתיע?

כרגע אנחנו מצביעים על הצעת האי-אמון,

הציוני: ממשלה שלא ראויה לאמון הציבור. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת

המחנה הציוני להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 19 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. האי-אמון לא התקבל. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של הרשימה המשותפת: כישלונה של הממשלה בתחום החברתי, כלכלי ומדיני. מי בעד?

נא להצביע. הצעת סיעת הרשימה המשותפת להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 22 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי האי-אמון לא התקבל. כעת נצביע על הצעת האי-אמון של יש עתיד: כישלון הממשלה בטיפול ביוקר המחיה, בשחיקת השכר במשק ובבלימת העלייה המתמדת של מדד המחירים לצרכן. מי בעד?

נא להצביע. הצעת סיעת יש עתיד להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. 27 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים,

אני קובעת כי האי-אמון לא התקבל. כעת נצביע על הצעת האי-אמון של ישראל ביתנו: פגיעה קשה בביטחונם של אזרחי ישראל בשל מדיניות כושלת של הממשלה והיעדר ההרתעה בדרום. מי בעד?

נא להצביע. הצעת סיעת ישראל ביתנו להביע אי-אמון בממשלה לא

בעד 22 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי האי-אמון לא התקבל. כעת נצביע על הצעת האי-אמון של סיעת מרצ: כישלונה של הממשלה בתחום המדיני, הכלכלי, החברתי והאזרחי. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת סיעת מרצ להביע אי-אמון בממשלה

בעד, 29 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. האי-אמון לא התקבל. חבר הכנסת אביגדור ליברמן. הוא התקבל. האי-האמון לא התקבל, כי אין לנו 61 קולות כדי שהאי-אמון יתקבל. אדוני, אתה ביקשת להירשם? לא.

הודעה לסגן מזכירת הכנסת. רגע, ההגדרה, ההצבעה, שנייה, אדוני. אני לא שומעת מה שאת אומרת, גברתי.

בבקשה, תשאלי את סגן מזכיר הכנסת. בהצבעה היה רוב בעד האי-אמון. על פי חוק, נדרש משהו לאירוע של הפלת ממשלה, אבל האי-אמון התקבל. רגע, אדוני. גברתי, לא, לא. זה לא על חשבון זמן המליאה, את רשאית להביע,

אבל את אמרת לא נכון. אני אמרתי את מה שכתוב בתקנון, קונסטרוקטיבית היא לא עברה. רבותיי, ברגע ש-61 חברים לא משתתפים בהצבעה, האי-אמון לא התקבל.

בשביל מה יש מזכיר, היא לא עברה קונסטרוקטיבית, סליחה. הודעה לסגן מזכירת הכנסת. רבותיי, יש מזכירות הכנסת, תפנו לשם. בבקשה, אדוני. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הינני מתכבד להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת דין וחשבון מס' 24, חלק ב', על חריגות שכר לכאורה בגופים הציבוריים בשנת 2016 ופעילות יחידת

הוא בניין משונה ממש, למה? אני צריך להגיש הצעת חוק, שכמובן עברה בוועדה פה אחד, האופוזיציה ניהלה מאבק שהיה צריך לשנות את החוק, אני תכף אפרט, מכפי שהממשלה הגישה אותו. ואנחנו, הוועדה כולה מביאה עכשיו הצעת חוק, והצעת החוק הזאת היא הצעת חוק מצוינת. היא נעשתה על ידי חברי הוועדה, אופוזיציה וקואליציה, ועכשיו צריך לגייס רוב כדי להעביר את זה. אבל יש לזה גם היגיון, לא כל כך מובן, אבל בסדר. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 7), התשע"ט 2018. הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית, יש רעש כזה. אתה צודק, אדוני. חברות וחברי הכנסת, אנחנו מבקשים שקט באולם. אני מבינה שאנחנו מתקרבים להצבעות על החוקים, ובכל זאת. חברי הכנסת של סיעת המחנה הציוני, יוסי יונה והחבורה של הנשים היקרות, אנחנו מבקשים שקט. תודה רבה. בעקבות המשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008 התברר שכדי להבטיח יציבות פיננסית מערכתית לא די בהבטחת יציבותו של מוסד פיננסי מסוים בפני עצמו. הובן שנדרשת ראייה כוללת ומשולבת של כלל המערכת הפיננסית. כדי לזהות סיכונים המתפתחים במערכת הפיננסית על פני זמן והשלכות רוחביות, וכדי להגיב עליהם מבעוד מועד, החל משנת 2012 ממליצה קרן המטבע הבין-לאומית לישראל ליצור תיאום, חילופי מידע ושיתוף פעולה בין רשויות הפיקוח הפיננסיות ובינן לבין בנק ישראל ומשרד האוצר. בהצעה המונחת בפניכם מוצע להקים את הוועדה ליציבות פיננסית, שמטרתה לתמוך ביציבות המערכת הפיננסית ובפעילות הסדירה באמצעות תיאום בין רשויות הפיקוח הפיננסיות. חברי הוועדה ליציבות פיננסית יהיו הרגולטורים ברשויות הפיקוח הפיננסיות. יחד עם זאת, ועדת הכספים החליטה שכיוון שיש זהות בין הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון לבין המפקח על נותני שירותים פיננסיים, יקטן מספר חברי הוועדה בשניים, ראינו במהלך הדיון בוועדה: המפקח על נותני השירותים הפיננסיים ועובד בנק ישראל, כאשר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ישקול ויציג בוועדה גם את עמדתו בתפקידו כמפקח על נותני שירותים פיננסיים. ולכן הקטנו את מספר החברים בשניים, מכיוון שיש אחד שכאילו נושא בתפקיד כפול.

יהיו חברים בוועדה המשנה לנגיד בנק ישראל, מנכ"ל משרד האוצר והחשב הכללי במשרד האוצר, וכן נגיד בנק ישראל, שיעמוד בראש הוועדה. תפקידי הוועדה לפי הצעת החוק גם לקדם תיאום ושיתוף פעולה בין רשויות הפיקוח הפיננסיות ובינן לבין בנק ישראל ומשרד האוצר, להתריע על סיכון מערכתי ממשי ולהמליץ על נקיטת אמצעים למניעה או להפחתת אותו סיכון, וכן לעקוב אחר הפעולות שננקטו ביישום ההמלצות כאמור. לוועדה ליציבות פיננסית אין יכולת כפייה על רשות פיקוח פיננסית אולם היא יכולה להמליץ לרשות פיקוח, שלה נשלחת התראה, על האמצעים הדרושים למניעה או להפחתה של הסיכון. ואם ההמלצה היא קידום חקיקה, תופנה ההמלצה גם לשר שהחיקוק הוא בתחום אחריותו. הוועדה, ברוב של 80% מהמשתתפים בה, רשאית להחליט לפרסם לציבור התרעה או המלצה שניתנה לרשות פיקוח פיננסית, וכן את עמדת רשות הפיקוח הפיננסית להחלטה זו, ובלבד שלא ייכלל בפרסום לציבור מידע פרטני שיש בו כדי לזהות את פעילותו של גוף פיננסי או לקוח שאינם תאגיד.

הוועדה ליציבות פיננסית מוסמכת לדווח לראש הממשלה ולשר האוצר על סיכון מערכתי ממשי שהטיפול בו כרוך בשימוש בכספי הציבור. בנושא זה ביקשה הוועדה, ביוזמתו של חבר הכנסת מיקי לוי, ליידע אותה, כיוון שמדובר במצב חריג ביותר שהוועדה תידרש לו בהמשך, וראוי שתדע על מצב פיננסי כה קשה וחריג מבעוד מועד. גם לכך התנגדו נציגי הממשלה בוועדה, וחבר הכנסת מיקי לוי הסכים להתפשר שאם סבר שר האוצר שהדבר נחוץ בנסיבות העניין, רשאי הוא לעדכן את יושב-ראש ועדת הכספים בפרטי הדיווח וכן להודיע ליושב-ראש הוועדה ליציבות פיננסית כי מסר עדכון כאמור. כיוון שהמידע שנמסר במסגרת הוועדה הוא מידע בעל אופי רגיש, נקבע סעיף חובת סודיות והגבלת שימוש במידע.

הוועדה ליציבות פיננסית רשאית להחליט לפרסם לציבור סיכום של דיון מסוים, כולו או חלקו, ובלבד שמצאה שאין בפרסום כדי לפגוע ביכולתה או ביכולת של רשות פיקוח פיננסית לבצע את תפקידה. להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות, היא אושרה בוועדה פה אחד.

מבקש, לא הבנתי, למה מדברים? מישהו צריך להגיד שם משהו. פרלמנט. זה הפרלמנט, כן.

נכון, נכון. נו, מה המצב? אני לא מבין. למה מדברים? מבקשים שתנמק. אני רוצה להגיד לכם לגבי החוק. החוק הזה התנהל חודשים ארוכים, והיה כל הזמן ויכוח בין נגידת בנק ישראל לבין מנכ"ל משרד האוצר לבין משרד המשפטים, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. האמת היא שאנחנו, חברי הוועדה, לא צחקנו בקול משום נימוס אבל צחקנו בתוכנו על מה התנהל ויכוח חודשים ארוכים. החוק הוא חוק מצוין, הוא חוק שמתאים לעידן שאנחנו מצויים בו, כאשר מדובר על יציבות פיננסית. היה ויכוח: כאשר יש מצב שהולכים להשתמש בכספי הציבור בגלל המשבר הפיננסי צריך ליידע גם את ראש הממשלה, גם את שר האוצר, ואם שר האוצר סבור שצריך ליידע את יושב-ראש ועדת הכספים, גם את זה צריך לעשות, וזה תלוי בו. לכאורה לא הייתה צריכה להיות שום בעיה. הגיע המשנה ליועץ המשפטי לממשלה והתחיל להתווכח, ומתנגדים. אנחנו צחקנו בשקט. למה לא בקול? משום נימוס. האמת היא, דודי. תמשיך. יישארו עד הבוקר.

תמשיך לדבר עד שכולם יגיעו לכאן. והנושא הזה הוא היה נושא שהוויכוח בו היה מיותר לחלוטין. אין צורך להצביע בחוק הזה נגד, אבל מכיוון שזו המציאות שאנחנו חיים בה היום,

אז צריך לחכות עד שיהיה רוב להעביר את החוק הזה, שהוא חוק מאוד חשוב. בינתיים תספר לנו, לפחות נקשיב למשהו. אז אני, חברי הכנסת, אז אני אגיד, היות שמתקרב חנוכה, פרשת השבוע. כן, בסדר. אתה תהיה בשקט, עד שיהיה שקט פה. עד שלא יהיה שקט, אתה לא יכול להתרכז בדיבור.

הרב גפני, הייתה פרשת וישלח. כן. שלח את דבריך. בשבוע הבא וישב. אפשר דבר תורה.

גברתי היושבת-ראש, היות שבשבוע הבא חנוכה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה הזאת. בסדר, אז אני רוצה להגיד לחברי הכנסת שאנחנו בחנוכה מתפללים על הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אני יכול לדעת מה המצב שם עם הניסים

ניצחו,

גדול. אבל אני שואל אתכם שאלה:

הנס בחנוכה שמסרת טמאים ביד טהורים? מה הנס בזה? הם המעטים.

אותו צבא,

את דבר התורה נמשיך באחד הנאומים הבאים. תזכרו שנשארתי עם שאלה. גברתי היושבת-ראש, אדוני ראש הממשלה, על החוק של הוועדה ליציבות פיננסית, אני מבקש מכל חברי הכנסת: זה חוק כלכלי מהמדרגה הראשונה. הוא קיים במדינות רבות בעולם, אני מפסיק, ואני מבקש לתמוך בהצעת החוק הזאת. תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מבקש את התמיכה של המליאה. תודה רבה לחבר הכנסת גפני. רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה. כאמור, לא הוגשו הסתייגויות ואין בקשות דיבור. אני מבקשת לשבת. אדוני ראש הממשלה, חבר הכנסת בני בגין, תודה. כעת, אנחנו נצביע על הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 7), התשע"ט 2018, בקריאה שנייה. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. סעיפים 1 13 נתקבלו. 112 חברי כנסת בעד, שלושה מתנגדים, אין נמנעים. הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 7), התשע"ט 2018, עברה בקריאה השנייה. כעת נצביע על אותה הצעת חוק בקריאה השלישית. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק בנק ישראל (תיקון מס' 7), התשע"ט 2018, נתקבל. בעד, 111 חברי כנסת, שני מתנגדים, אין נמנעים. אני קובעת כי הצעת חוק בנק ישראל (תיקון מס' 7), התשע"ט 2018, עברה בקריאה שנייה ובקריאה שלישית ונכנסת לספר החוקים של מדינת ישראל.

אני מתכבדת להזמין את סגן שר הביטחון חבר הכנסת אלי בן-דהן להצהרת אמונים. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת אלי בן-דהן. מזל טוב, אלי, מזל טוב. לדעתי שברת שיא במספר ההשבעות בקדנציה אחת.

תודה, אדוני. אני מבקשת לקרוא את הנוסח, ואחר כך לחתום, כמובן. רבותיי, קצת כבוד לסגן שר הביטחון.

אליהו מיכאל בן-דהן, בן שלמה ורוזין זכרם לברכה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. בהצלחה, כמובן. תודה. תודה רבה לסגן שר הביטחון אלי בן-דהן. רבותיי, הודעה ליושב-ראש ועדת הכנסת, ללא הצבעה אני מבינה, נכון? ללא הצבעה. בבקשה, אדוני, ומייד לאחר מכן אנחנו נמשיך בחקיקה בקריאה שנייה ושלישית. חבריי חברי הכנסת, גברתי היושבת בראש, אני מתכבד להודיע בזאת על חילופי אישים בוועדות הבאות: בוועדת החוקה, חוק ומשפט, במקום חבר הכנסת פורר תכהן חברת הכנסת אוסנת מארק, בוועדת הכלכלה, במקום חבר הכנסת דוד ביטן תכהן חברת הכנסת אוסנת מארק, בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לפי סעיפים 10(א) ו-67ו(א) לחוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות) מטעם ועדת החוץ והביטחון במקום חבר הכנסת רוברט אילטוב יכהן חבר הכנסת אביגדור ליברמן, נראה לי שהקראתי את זה, אבל אני אקריא את זה עוד פעם: בוועדה המשותפת של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות וועדת החוץ והביטחון לפי חוק שירות-לאומי אזרחי, התשע"ד 2014, מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, במקום חברת הכנסת לשעבר מלינובסקי תכהן חברת הכנסת לנדבר. ועדת הכנסת קבעה כי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תדון בהצעת חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מדיניות חיסונים לאומית ומתן תמריצים להתחסנות),

של חברי הכנסת יואל חסון ושולי מועלם-רפאלי, לשם הכנתה לקריאה ראשונה. הכנסת החליטה, בישיבתה ביום ו' בכסלו התשע"ט, 14 בנובמבר 2018, להעביר את ההצעה לסדר-היום של חבר הכנסת דן סידה בנושא פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. ועדת הכנסת המליצה לשנות את החלטתה של הכנסת ולהעביר את ההצעה לסדר-היום מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת הכלכלה. על העניין הזה נדרשת הצבעה של המליאה. אוקיי, אז זו כן הצבעה. רבותיי,

אנחנו נצביע על החלטת ועדת הכנסת. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הצעת ועדת הכנסת להעביר את חוק לתיקון פקודת בריאות

התשע"ט 2018, מוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לוועדת הכלכלה נתקבלה. 98 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. ההחלטה של ועדת הכנסת אושרה.

אנחנו עוברים להצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת (תיקון מס' 3), התשע"ט 2018, בקריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת

בחופי הכינרת בידי איגוד ערים כינרת שהוקם מכוח החוק. על מנת להבטיח אחידות בין שיעורי הקנסות שיחולו בשל עבירות על חוקי עזר שיתקין האיגוד לבין הקנסות המוטלים בשל עבירות על חוקי עזר של עיריות ומועצות מקומיות, מוצע בהצעת חוק זו, שיזמה הממשלה, כי העובר על הוראות חוק עזר, דינו קנס בשיעור הקבוע בסעיף 254 לפקודת העיריות, ובעבירה נמשכת, קנס נוסף בשיעור הקבוע באותו סעיף. במהלך הדיונים גם הוספנו שאיגוד ערים כינרת יוכל להתקין חוקי עזר שעניינם מניעת מפגעים, בעיקר מניעת רעש, בתחום האיגוד. להצעת חוק זו לא הוגשו הסתייגויות, ולכן אבקש כי הכנסת תאשר את הצעת החוק בקריאה שנייה ושלישית. דודי, אני יכול לרדת?

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הסדרת הטיפול בחופי הכינרת (תיקון מס' 3), התשע"ט 2018. נא להצביע, חברי הכנסת. סעיפים 1

נתקבלו. בעד, 107, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. נא להצביע.

הטיפול בחופי הכינרת (תיקון מס' 3),

בעד, 106, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק הבוררות (תיקון מס' 4), התשע"ט 2018, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת ניסן סלומינסקי.

אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, השרים, חבריי חברי הכנסת, דקה וחצי ואחר כך נצביע. הצעת חוק פרטית של חבר הכנסת טלב אבו עראר ועוד חברי כנסת עם הצעת חוק ממשלתית, שאומרת: כיום בהליך בוררות, אם זה ביוזמת הצדדים, הסמכות לדון היא בבית המשפט המחוזי, ואם הבוררות היא ביוזמת בית המשפט, זה הולך לפי בית המשפט שהעביר את העניין לבוררות. זה יוצר מערכת מאוד משונה, וגם בוררות ששייכת, גם מבחינת העלויות וגם מבחינת העניין, לבית משפט שלום יכולה לעבור לבית משפט מחוזי, אם זה ביוזמת הצדדים. הצעת החוק הזו באה ואומרת: לעשות סדר. כל מה ששייך, מבחינת העניין והסכום, לבית משפט שלום, הבוררות תחזור לבית משפט שלום, מה ששייך לבית משפט מחוזי ילך לבית משפט מחוזי. אין הסתייגויות,

אני מבקש מחבריי להצביע בעד. תודה רבה. אחכה עד שתגיע. חברי הכנסת, נא לשבת במקומותיכם. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. נא להצביע. סעיפים 1 3 נתקבלו. בעד, 106. אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים לקריאה שלישית. נא להצביע. חוק הבוררות

4),

בעד, 98, אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אתה רוצה לברך?

ניתן לו לברך. תודה, מכובדי היושב-ראש. מכובדי ראש הממשלה, מכובדיי השרים והשרות, חברי הכנסת, אני מודה לכל אחד ואחד על תמיכתכם בחוק טוב זה, הן ליהודים והן לערבים. אצלי אין איפה ואיפה, ואני אשמח מאוד, מכובדי ראש הממשלה, להתנדב, החוק הזה הוא חוק הבוררות, אני מוכן להתנדב להיות בורר לממשלה.

אנחנו עוברים להצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 62), התשע"ט 2018, בקריאה שנייה ובקריאה שלישית. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי בשם יושב-ראש הוועדה.

(גמלאות) (תיקון מס' 62) זכאות לתגמולים ולקצבה. הצעה זו היא הצעת חוק פרטית שיזמתי יחד עם חברי הכנסת ניסן סלומינסקי, אמיר אוחנה, נורית קורן, מירב בן ארי, מרדכי יוגב ויהודה גליק, ואני מבקשת להודות מקרב לב ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אלי אלאלוף על הטיפול האינטנסיבי בהצעת החוק הזאת עד לסיום. הכול התחיל לפני שלוש שנים, ביום חמישי בערב, ח' בכסלו, ב-19 בנובמבר 2015. בפיגוע בצומת גוש עציון נרצח יעקב דון, מחנך דגול, איש משפחה אהוב ובעל חסד גדול. יעקב היה בדרכו ללמוד תורה יחד עם בניו אביעד ומאור בישיבת ההסדר במעלה אדומים,

יעקב היה מחנך שנים רבות, והפנסיה שהייתה אמורה להיות לו בשעה שיפרוש משירות המדינה כמורה וכמחנך הייתה פנסיה תקציבית. להפתעתנו ראינו שיש פער ואפליה, בקרב נרצחים בפיגועי טרור שהם עובדי מדינה, בין מי שזכאים לפנסיה תקציבית ולפנסיה צוברת. כאשר עובד מדינה שנמצא במסלול של פנסיה תקציבית נפטר, נהרג בפיגוע איבה, משפחתו זכאית לפנסיה התקציבית ולתגמולי איבה מכוח חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אך בהתאם למצב ששורר כיום, המשפחה נאלצה לבחור בין הזכאויות השונות. אם בני המשפחה בוחרים לקבל פנסיה תקציבית, הם יהיו רשאים לקבל, נוסף על הפנסיה התקציבית, רק רבע מתגמולי האיבה, ואת כל ההטבות הנלוות לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה. אם בני המשפחה יבחרו לקבל תגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, הם לא יהיו זכאים כלל לפנסיה התקציבית של הנרצח. בהצעת החוק שאנו מביאים כאן לקריאה שנייה ושלישית מוצע לקבוע שלגבי עובד שנפטר בזמן שירותו ששאיריו זכאים, מחמת פטירתו, רציחתו, לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה וגם לקצבה לפי חוק שירות המדינה, פנסיה תקציבית, השאירים יהיו זכאים למלוא תגמולי האיבה וההטבות, כמו כן, הם יהיו זכאים לפנסיה התקציבית, שממנה תנוכה מחצית מסכום התגמולים או מחצית מסכום הקצבה, לפי הנמוך מבין שניהם.

ככל שסך כל הקצבאות המגיעות לבן הזוג וליתומים בצירוף התגמולים המגיעים להם לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה יעלה על המשכורת הקובעת המשוקללת של העובד שנפטר, שנרצח, ינוכה הסכום העודף מקצבה שתשולם להם לפי החוק. כלומר בכל מקרה השאירים יהיו זכאים למלוא התגמולים וההטבות לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, והניכוי ייעשה מהקצבה לפי החוק בלבד, עד גובה המשכורת. ההסדר המוצע דומה להסדר הקבוע לגבי אלמנות צה"ל ובני משפחות חללי צה"ל, הזכאים הן לתגמולים לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה והן לפנסיה תקציבית לפי חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל. מדינת ישראל קיבלה החלטה, חברים וחברות, שמי שמוסר את נפשו על קיומה או תקומתה של מדינת ישראל, אנחנו לא יוצרים אפליה: חללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה זכאים לאותם תגמולים ולאותן זכאויות. הסדר דומה אנו מציעים להחיל לעניין עובדים בשירותי הביטחון, שוטרים וסוהרים, וכן לעניין חיילים בשירות קבע שנהרגים בפיגועי איבה. מוצע לקבוע כי התיקון המוצע יחול גם לגבי שאירים של חייל או של עובד שנפטר לפני יום תחילתו של החוק. אנו מתקנים פה עוול ומחזירים את הזכויות לכל המשפחות של אנשים ששירתו בשירות המדינה וזכאים לפנסיה תקציבית. הוראות תיקון חוק זה לא יחולו עליהם אלא אם כן הם בוחרים בכך. אולם הזכאות לתשלומים בחוק זה תהיה בעד התקופה שתתחיל מעכשיו וקדימה. לצערי הרב, לא הצלחנו לתקן את העוול רטרואקטיבית ולהחזיר למשפחות נפגעי פעולות האיבה את מה שהגיע להן קודם, ולא הצלחנו לבטל את המחסום, לצערי, שוב אני אומרת, של המשכורת הקובעת. להצעת החוק הזו לא הוגשו הסתייגויות, ואני מבקשת מכולכם לתמוך בה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. אני שוב רוצה להודות לחברי יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אלי אלאלוף, לשר הרווחה, שתחת כנפיו חוסות משפחות נפגעי האיבה, לשר האוצר, לשר הביטחון, ולקוות, בעזרת השם, שלא יהיו יותר לא חללי צה"ל ולא חללי פעולות איבה, בעזרת השם, ישרור שלום במדינת ישראל. תודה רבה לכולכם. תודה רבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 62), התשע"ט 2018, הצבעה בקריאה שנייה. נא להצביע, חברי הכנסת. סעיפים 1 5 נתקבלו.

אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. נא להצביע, קריאה שלישית.

המדינה (גמלאות) (תיקון מס' 62), התשע"ט 2018, נתקבל. בעד, 97. אין נמנעים, אין מתנגדים. הצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 209) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי, ביטול התנאי לעניין מגורים עם בן משפחה מטפל), התשע"ט 2018, בקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים חבר הכנסת חיים כץ,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כיום בישראל כ-167,000 איש ואישה זכאים לגמלת סיעוד. במרבית המקרים הגמלה ניתנת על ידי שירותים בעין, הכוללים טיפול סיעודי בבית, טיפול במרכזי יום, אספקת מוצרי ספיגה ועוד. עיקר ההוצאה, כ-94% מסך ההוצאה, מופנה לשעות הטיפול הסיעודי בבית הזכאי. סעיף 225 לחוק קובע את הכלל שלפיו גמלת הסיעוד תשולם לידי מי שנותן את שירותי הסיעוד כפי שקבעה ועדה מקומית מקצועית, ולא לידי הזכאי.

החוק הכיר בכך כי ייתכנו מצבים שאינם תלויים בהתנהלותו של המבוטח ושבהם לא ניתן יהיה לספק לזכאי שירותי סיעוד באמצעות טיפול סיעודי בביתו, בעיקר בשל מחסור במטפלות באזור מגוריו. במקרים אלה נקבע כי גמלת הסיעוד תשולם ישירות לזכאי, ובתנאי שהוועדה המקומית המקצועית קבעה שהוא גר עם בן משפחה המטפל בו ושאין שירותי סיעוד זמינים שניתן לספק לו או שלא סופקו לו שירותי סיעוד תוך 60 ימים מהיום שבו נוצרה זכאות לגמלת הסיעוד. הניסיון שצבר המוסד לביטוח לאומי ביישום הוראות הסעיף מלמד כי התנאי הנוגע למגורים עם קרוב משפחה אשר מטפל במבוטח, תנאי אשר פעמים רבות איננו תלוי במבוטח, עלול להוביל למצבים שבהם נשללת זכאותו של המבוטח לתשלום הגמלה אף שהוא זקוק לסיוע בפעולות היום-יום.

מוצע לבטל תנאי זה ולאפשר תשלום גמלת סיעוד ישירות לזכאי אם אין שירותי סיעוד זמינים שניתן לספק לו או שלא סופקו לו שירותי סיעוד בתקופה שנקבעה, באופן בלתי תלוי בקיומו של בן משפחה אשר מתגורר עם המבוטח ומטפל בו.

מוצע לקצר את התקופה הקבועה בסעיף, כך שהמבוטח יהיה זכאי לתשלום גמלת סיעוד ישירות אליו אם לא סופקו לו שירותי סיעוד במשך 30 ימים מיום שנוצרה הזכאות לגמלה, ולא תוך 60 ימים, כקבוע כיום, המטרה שלי היא להקל על הזכאים לגמלה. זהו צעד נוסף להקל במימוש זכויות בביטוח הלאומי. התיקון יעזור רבות לתושבי הפריפריה, אזור שבו קשה לאייש משרות בסיעוד. אשר על כן, מוצע לתמוך בהצעת החוק ולהעבירה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לקידומה, אם זה יעבור, לקריאה השנייה והשלישית.

אנחנו עוברים לרשימת הדוברים. חברת הכנסת תמר זנדברג, מוותרת, חברת הכנסת מירב בן ארי, מוותרת. חבר הכנסת איציק שמולי.

אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, חבריי וחברותיי חברי הכנסת, אני חושב שהתיקון המוצע כאן על ידי הממשלה הוא תיקון טוב, הוא תיקון שבהחלט יש לברך עליו, אבל בהסתייגות קלה. יש בשנים האחרונות מגמה הולכת וגוברת להגדיל את יכולת הבחירה של המבוטחים ולאפשר להם לקחת את השירות, את הזכאות, גם בגמלה, גם בכסף, ולא רק בשירותים. אני חושב שזכות הבחירה היא חשובה, רק שהממשלה,

גם זו שתבוא אחריה, חייבות לתת את דעתן למידת הפיקוח שאנחנו מחילים במסגרת החקיקה בהקשר של אנשים שלוקחים את הגמלה בכסף. העובדה שמדינת ישראל מאפשרת היום קבלה של כסף בכל רמות הסיעוד, זה תיקון שעשינו בהליך החקיקה האחרון בוועדת העבודה והרווחה בראשותו של יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אלי אלאלוף, אני חושב שככל שהכנסת מרחיבה את האפשרות ואת הזמינות לקבלת הגמלה בכסף, כך היא חייבת לתת את דעתה למידת הפיקוח שאנחנו כמדינה מחילים בכל הקשור לגמלאים, לאנשים סיעודיים, שמקבלים את הגמלה בכסף: אנחנו חייבים לדעת שבסוף הם גם מקבלים את הטיפול הרפואי ואת הטיפול הסיעודי. לפחות מדיווחים שאנחנו מקבלים בשבועות האחרונים, יש גם מקרים, אני מודה שהם לא רבים, לשמחתי, שבכל מיני אזורים בארץ יש מצב שבו בני המשפחה עושים שימוש לא נכון ושימוש לא אתי בגמלת הסיעוד שאמורה לשמש לשם טיפול במבוטח, במטופל הסיעודי, וזה הולך לצרכים אחרים של המשפחה. זה דבר חמור מאוד, שכמובן אסור לאפשר לו לקרות. וגם כאשר אנחנו עומדים כאן ומברכים על התיקון המינורי הזה, בסוף צריך לזכור שהסיעוד היה הבטחת הדגל של הממשלה הזאת, של משרד הבריאות, וביחס לזה מה שנעשה כמובן לא מספק. צריך לברך את הממשלה על תוספת שעות הסיעוד ברמות העליונות,

אבל המצב היה ונותר כזה שהיום בן אדם סיעודי שאין מאחוריו משפחה עם כיסים עמוקים לא יכול להשאיר את הראש מעל המים ולהישאר בביתו ובקהילתו. הבעיה הזו הייתה ונותרה, וגם הבעיה של מחסור חמור מאוד בכוח אדם סיעודי, כוח אדם מיומן, שיכול לטפל בקשישים הסיעודיים גם בביתם וגם במוסדות האשפוז הסיעודי.

תודה רבה. חבר הכנסת סאלח סעד, איננו נוכח, חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, חברת הכנסת עליזה לביא, איננה, חבר הכנסת אלעזר שטרן איננו. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שאני עליתי כדי לגנות ולהוקיע ולהביע את הזעזוע העמוק מהפשע הנורא שהתרחש בכפר אל-ג'יש בצפון. הקורבן היא בחורה, ילדה, תלמידה תמימה בשם יארא איוב, בת 16. התלמידה יצאה מביתה כדי להשתתף ביום הולדת לאחת מחברותיה ולא חזרה. מאז שלושה ימים הם מחפשים אותה. לצערנו הרב, המשטרה מצאה אותה היום, גופה, היא נרצחה. את הפשע המזעזע, המפחיד הזה, אחד מהתושבים שם ביצע. החדשות משם מזעזעות, מה הוא עשה. ופה אני רוצה לחדש את דרישתנו למגר את הפשע בחברה הערבית ולהעניש את הפושעים שמבצעים פשעים נוראיים ומזעזעים כמו הרצח של יארא איוב, זיכרונה לברכה. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל רוזין, מוותרת. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. כבוד היושב-ראש, מיום רביעי שעבר, כאשר הכנסת הזו הצביעה על הצעות שהיו להקמת ועדת חקירה בעניין רצח נשים וכשלים בטיפול בנושא, וכל הקואליציה התגייסה כדי להוריד את ההצעה הזאת, לצערי הרב התבשרנו בשורות מרות על עוד שתי רציחות של שתי נשים מאז. שתי נשים נרצחו, האישה מנאל אל-פזראת בנגב וגם המקרה של היום, הצעירה שנרצחה. כואב לי הלב, כואב לי הלב. אני יודעת שוועדת חקירה לא הייתה עוצרת את הרצח הזה,

לפחות הכנסת הזאת הייתה יכולה לשדר מסר מאוד ברור לנשים במדינת ישראל שכן אכפת לנו, כולנו, מביטחונן האישי. הכנסת הייתה יכולה להיות יותר אנושית לפחות בעניין הזה, ולדלג על החלוקה של אופוזיציה קואליציה. אבל השערורייתי בעיניי זה שראש הממשלה רק אתמול גילה גם את הייסורים של הנשים שעוברות את האלימות. כנראה שהוא לא ידע שקיימות זוועות כאלה בעולמנו, וגם לא ידע שהממשלה שלו עצמו הקימה ועדה שאנחנו כבר צועקות מעל לשנתיים ומבקשות שיתקצבו את תוכנית הפעולה שלה. אז אני לא יודעת איך להגיב לכל זה. אני מקווה שמאחר שעכשיו ראש הממשלה יודע שיש אלימות וידוע שנשים סובלות ויודע שיש ועדה אצלו בממשלה, הוא ייתן הוראה מאוד פשוטה: להעביר את התקציב של 50 מיליון שקל עבור כל שנה ליישום התוכניות ולזירוז חקיקה. במקום לזרז חקיקה גזענית, לזרז חקיקה שתגן על הנשים. זה צו השעה. אם ראש הממשלה, באמת ההצהרות שלו היו כנות אתמול, אז שיתקן את המעוות ויכפר על הפשע שנעשה ביום רביעי שעבר. תודה רבה. חברת הכנסת מיכל בירן, איננה. חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, סוף-סוף הגיע החוק הזה, לתקן עוול ארוך שנים, כי מבחינתי, קצבה לנזקקים מכל סוג, במיוחד בעלי צרכים מיוחדים, היא התחייבות מוסרית של המדינה כלפי אותו אזרח. המצב שהיה, שצריך להתנות מגורים ולא מגורים, איפה הוא גר, כדי לקבל, ברור שזה היה עוול, ואנשים סבלו מעבר לסבל היומיומי שלהם. לכן החוק הזה הוא בכיוון הנכון ואנחנו נתמוך בו.

בואו נכין תוכנית כוללת, אפילו רבת-שנים, איך לטפל במצב של אנשים נזקקים, אנשים בעלי צרכים מיוחדים, כדי להגיע למצב שהם יוכלו לחיות בכבוד, יקבלו את הנדרש להם, יקבלו את מה שמגיע להם, אפילו תוכנית רבת-שנים, כך שהיא תוכל להיות מתוקצבת, ואפילו תוכנית חומש, אבל להגיע למצב שהקצבה של הנכים תגיע לשכר מינימום והצרכים נתקבלו. אנשים מוכשרים יוכלו לטפל בהם ולשמור על הכבוד שלהם בתוך המשפחה ומחוצה לה. מבחינתי חשוב שגם האזרחים ששומעים אותנו יבינו שאלה ההורים שלהם,

שכשהיינו קטנים, התעוררו בלילה, כשהיינו חולים הם אלה שטיפלו בנו. אבל כשהם טיפלו בנו הם טיפלו עם תקווה שנחיה, המצב היום הוא שהבן, אם הוא מטפל באבא או באימא שלו, שהם חולים וכבר מבוגרים, הוא מטפל בהם, מי שעושה את זה, יש חלק שלא עושים, עם תקווה שימותו, ויש הבדל עצום. לכן אנחנו צריכים לתת לאנשים נזקקים להמשיך את החיים שלהם בכבוד, לשמור על הכבוד שלהם. הם לא צריכים לקבל מכות ממטפלים שאף אחד לא יודע מאיפה הם הגיעו. הגיע הזמן שגם אנשים אזרחי המדינה יתוגמלו בכסף מתאים, כך שגם הם יוכלו לתת את הטיפול הזה ולא נצטרך לייבא אנשים שאין להם שום קשר, לא רגשי,

אני לא רוצה להגזים ולהגיד: לא אנושי, אבל ראינו חלק מהם שמכים את המבוגרים האלה, את הזקנים האלה, בתוך המיטות שלהם. הנושא הזה של לתת את הקצבה, לתת את הכסף, צריך להיות מלווה בתוכנית כוללת. התוכנית הכוללת הזאת צריכה להתייחס לבני אדם ולא לכסף ולא לעלויות. לכן אני אומר: תכינו את התוכנית אפילו לכמה שנים קדימה, כך שלא נגיד פתאום: אנחנו מנחיתים עלויות כספיות שהן מעבר ליכולת. לכן אני פונה לממשלה שתקים ועדה, תקים צוות שיכין את התוכנית הרב-שנתית הזאת.

תודה רבה. חברת הכנסת רויטל סויד. אדוני היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת, אנחנו כמעט ארבע שנים לממשלת הימין הקיצוני הזאת, הממשלה ה-34 של מדינת ישראל, וזאת הממשלה שהצליחה לפלג באופן כל כך עקבי ועמוק את החברה הישראלית. היא הצליחה לסמן את היהודים הטובים ואת היהודים הרעים ואת הערבים. היא הצליחה לקטלג, ומי שלא מתיישר על פיהם, מי שמעז לבקר אותם, מי שמעז להגיד משהו, מייד מסומן כיהודי רע.

אמרה שרת התרבות בנאום שלה שהשר כחלון וחבר הכנסת ליברמן הם העובדים החדשים של הקרן החדשה. הקרן החדשה כבר מזמן מסומנת: בוגדים, והינה הצטרפו אליה שחקנים חדשים. רגב אומרת: מי שלא איתנו, נגדנו, זה בכלל לא משנה מאיזה צד של המפה הפוליטית, עצם העובדה שאתם לא מתיישרים איתנו, זה לא שאתם כבר יריבים, אתם אויבים, אתם בוגדים. שרדנו אלפיים שנות גלות כשאנחנו מאוחדים. הגענו לארץ, עמדנו לפני אתגרים, והינה באה הממשלה הזאת ואומרת לאוכלוסייה פה בישראל, זו שמזדהה עם הציונות הדמוקרטית והקלאסית: אתם רוצים לחיות במדינה שהרצל חזה, של בן-גוריון?

אתם לא תחיו במדינה חופשית, אתם לא תחיו במדינה של שלטון חוק, אתם לא תחיו במדינה שיש בה שומרי סף שעומדים ומגבילים מפני מעבר על החוק. אתם תחיו במדינה שבה השר כחלון והשר ליברמן הם חברים בקרן החדשה.

זה מה שאמרה השרה מירי רגב היום על החברים שלך בממשלה,

חס וחלילה, משתייכים לשמאל. חס וחלילה. אז המפלגה שלכם, הליכוד, שפעם הייתה מפלגה ליברלית, חברתם לקבוצת ימין קיצון, מפלגת הבית היהודי, וביחד אתם משרתים מטרה אחת. אתם מוכנים להקריב את כל הערכים הליברליים, הציוניים והדמוקרטיים, את ישראל הפלורליסטית, את זו שמורכבת מחילונים, מדתיים, מחרדים, מערבים, מהקהילה הגאה, מעולים חדשים, ותיקים, מזרחים, ואתם אומרים: לא, אלה הרעים. אז ממשלת הימין הזאת חטפה, היא חטפה את מדינת ישראל, את ערכי החירות, את החופש, את הטוב, את שמירת הזכויות, את השוויון. הגיע הזמן שתבינו שאזרחי מדינת ישראל רוצים דבר אחד: הם רוצים מדינה שבה אפשר לבקר, להשמיע עמדה אחרת, להשמיע עמדה שונה, מדינה שמי שלא חושב כמוך הוא לא בוגד והוא לא אויב.

הוא פשוט לא חושב כמוך.

חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה,

אדוני היושב-ראש, השרים, חבריי חברי הכנסת, נכון, יש מתיחות גדולה מאוד בין האופוזיציה לקואליציה, אבל צריך לומר גם את הצד החיובי. זו שעתה הגדולה של הכנסת: הכנסת עמוסה בחברי כנסת, הכנסת נהנית מנוכחותו של ראש הממשלה, כולל במזנון, הקואליציה סוף-סוף מתיישבת בספסליה, היא באה להילחם על החוקים שהיא מקדמת, היא מצביעה: כל חוק פה עובר ברוב של 100 ומשהו חברי כנסת.

מופע מדהים של הקואליציה, מופע מדהים של האופוזיציה, מופע מדהים של הדמוקרטיה. צריך לומר את זה. ואני חושב שבדברים האלה ובימים האלה, צריך לא רק להסתכל על המתיחויות הטבעיות שיש בינינו לבין הקואליציה. יש בינינו באמת פערים עמוקים, ויש בנו באמת רצון עז שהממשלה הזאת תחדל מלהתקיים, אבל מצד שני יש כאן גם הזדמנות,

לחזק את מעמדה של הכנסת. טוב שיש נוכחות מלאה של חברי הכנסת, טוב שכולם נמצאים כאן, ומי יודע, אולי גם בין לבין,

אני נותן כאן, מה שנקרא, את ידִי לקואליציה, שאפשר אולי, על חוקים חשובים, שעד היום לא היה ניתן לקדם, לנסות להגיע להסכמה בין הקואליציה לאופוזיציה, ולחוקק חוקים טובים. אבל שלא תטעה: כשיהיו כאן החוקים הלא-טובים, כשיהיו החוקים או הניסיונות, כמו שהצלחנו למנוע בשבועות האחרונים, לדוגמה, את החוק שנקרא "נאמנות בתרבות", חוק הפריימריז של מירי רגב. התוצאה שהגענו אליה היא הודות לחברי כנסת נהדרים וחרוצים בוועדת החינוך, שבמשך שבועות ארוכים הצליחו לעכב את החוק הזה ולמנוע ממנו להגיע להצבעה כאן במליאה כשהממשלה הזאת עוד הייתה עם 65 חברי כנסת, כי אם היא הייתה עם 65 חברי כנסת, הצעת החוק הזאת

וכיום, עם 61, היא לא יכולה לעבור, ובצדק, היא לא צריכה לעבור. לא מדובר בחוק שתורם מאומה לחברה הישראלית או לציבור הישראלי. ההפך, הוא התכוון לגרום נזק עצום לאופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל, ואני שמח שבמאמץ גדול של האופוזיציה כולה ושל חברי הכנסת, יחד עם חלקים גם בקואליציה, מירב בן ארי, לדוגמה, שסייעה רבות, הצלחנו להוריד, להמית ולגמור את חוק הפריימריז של מירי רגב. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת יהודה גליק, מוותר, ג'מעה אזברגה, אינו נוכח, סעיד אלחרומי. יוסי יונה.

חבר הכנסת יוסי יונה,

עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

מדי שנה חלק מאיתנו, חברות וחברי הכנסת, נרשמים למפעל ההתנדבות הזה של ללכת ביום הזיכרון לחלקות צבאיות ולייצג את המדינה. השר כץ, השר ארדן, אנחנו הולכים כי אנחנו מרגישים שאנחנו שייכים, אנחנו אנשים פטריוטים, אנחנו אוהבים את המקום הזה. חלק מאיתנו, כמו אדוני היושב-ראש שיושב כאן, לחמו עבור המקום הזה. אף אחד לא יכול להטיל ולו הקל שבספקות במחויבות, באהבה ובנאמנות שלנו למדינת ישראל, לעתידה ולרווחתה. למעט שרה אחת, והיא שרת התרבות. באמת, בחוצפה שאין לה, אין לה גבול,

ראיתי אותך שוקע באיזושהי שיחה, ותשומת ליבך לא הייתה נתונה לי, ואמרתי: אני יודע כיצד אני מעיר את תשומת ליבו של חברי הטוב אלי אלאלוף, על ידי כך שאני ארים לפתע את קולי.

אכן, השיטה הזאת הוכיחה את עצמה, ואתה עכשיו מקשיב לי בקשב. הצלחת להבהיל אותו וגם להעיר אותו.

אז אני חוזר ואומר, אדוני: יושבת שם, או עומדת, שרת התרבות, ואומרת: אתם עוזרים למחבלים. שרת התרבות: אתם עוזרים למחבלים.

כי אנחנו מתנגדים להצעת החוק ההזויה והמטורללת שלה, שכל מטרתה,

ליצור פילוג ושיסוע בתוך החברה הישראלית. ריבונו של עולם, שרת התרבות. שרת התרבות, אני חוזר ואומר: אינך מבינה את תפקידך.

שרת תרבות בחברה דמוקרטית אמורה לאפשר, אמורה לעודד את חופש היצירה, ולהניח את תפקיד הצנזור למישהו אחר. זה לא התפקיד שלה. עולה השאלה: למה היא מתעקשת לאחוז בגרזן הזה של הצנזור הראשי במדינת ישראל? האם באמת התרבות היא שמעניינת אותה? האם באמת חופש היצירה הוא שמעניין אותה? לא ולא. עוד פעם שיסוי. עוד פעם הסתה. עוד פעם חלוקה בינינו לביניכם. ואני שמח באמת היום, כאשר ראיתי את העמדה של כולנו, כן, אנחנו מחמיאים למי שמגיעה המחמאה, והעובדה שנתתם את חופש ההצבעה, טלי פלוסקוב, מירב בן ארי, שעומדות שם. שוב, אני כאן בא ואומר: כן, כן, כל הכבוד, כל הכבוד שהמצפון מתעורר גם בקרב חברות וחברי קואליציה שמבינים שמהלכה של שרת התרבות הוא מהלך נלוז. אתם יודעים מה? הוא-הוא המהלך הבוגדני. כאשר מאשימים אותנו בבוגדנות,

הוא-הוא מהלך בוגדני, הוא-הוא שאמור ליצור את השסע ואת הפירוד בתוך החברה הישראלית. ואני אעלה ואומר זאת כל פעם כאשר תהיה לי ההזדמנות, אדוני היושב-ראש, לבוא ולומר לשרה: הניחי לפעולות המשסעות הללו. הניחי לפילוג. היי שרת תרבות, ואם אינך יכולה, אז הניחי גם לתפקידך. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. חבר הכנסת איתן ברושי, איננו. חברת הכנסת יעל כהן-פארן. עד שלוש דקות, גברתי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, השרים, תראו, ביום רביעי, לפני שיצאנו לסוף השבוע, הכנסת הצביעה נגד הצעה שהגשתי יחד עם חברות כנסת נוספות, עאידה תומא סלימאן, מיכל רוזין, עליזה לביא, הגשנו כל אחת בנפרד והגשנו ביחד, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא הרציחות של נשים בישראל, שפשוט עברו כל גבול. ואתם בקואליציה הפלתם את ההצעות האלה והסרתם אותן מסדר-היום כי לא היה לכם נוח שתהיה ועדת חקירה שתברר למה לא נעשה שום דבר ומדוע התוכנית לא מתוקצבת, התוכנית שאמורה להציל את הנשים מסבל ומאלימות. ואתם אמרתם שאתם לא רוצים שיבדקו, כי אתם בשלכם, והממשלה תעשה את שלה. מה שקרה אחר כך זה פשוט כנראה התגלגלות משמיים, מה שנקרא, אבל אתם נכנסתם ללופ שהפעילו, מה לעשות, לחץ ושיימינג מכל הרשתות ומכל ערוצי התקשורת נגד חברי כנסת,

בעיקר חברות הכנסת, שלא נתנו כתף לנושא שהוא באמת בלי שום מחלוקת, ולא צריך להיות נושא של אופוזיציה וקואליציה ולא ימין ושמאל: וכולם צריכים לתמוך במאבק נגד אלימות במשפחה ואלימות נגד נשים.

ואתם, בעקבות השיימינג הזה שחוויתם, ובפרט בעקבות האמירות הבלתי-הגיוניות של ראש הממשלה במקלט לנשים מוכות כשהוא ביקר שם אתמול, שהוא בכלל לא ידע על מה מדובר בהתחלה כששאלו אותו, אני שואלת את עצמי: מה, הוא לא יודע על מה הוא לוחץ כשהוא מצביע בכנסת? כנראה שלא ממש אכפת לו, לצערנו. אבל בסופו של דבר רעייתו, הגברת נתניהו, כן הביעה עמדה שזה לא נושא של קואליציה ואופוזיציה, ובכך אמרה לו למעשה: בוא, תתמוך בעניין. אז הוא החליט לתמוך בעניין ולהקים ועדת שרים. אבל אז גילו לו שכבר יש ועדת שרים, זאת לא הבעיה. אז הוא אמר: יקימו עוד אחת, כנראה. מצידו שיקימו גם חמש, אבל איפה העשייה? ויושב כאן השר ארדן, ולא נמצא כאן השר חיים כץ, אבל הדברים לפתחכם, לפתח המשרד לביטחון הפנים והמשטרה, והתיאום שיש לה או אין לה עם רשויות הרווחה, שמכירות את מרבית הנשים. מחצית מהנשים שנרצחו הגיעו למשטרה, הגיעו בפניות, ומרביתן היו מוכרות לרווחה, ובכל זאת הגיעו למצב שהן לא בחיים היום, לצערנו, וכל אישה ואישה זה סיפור חיים ומשפחה שלמה שסובלת את אובדנה. תשמעו, אני רק מקווה בשבילכם שמה שקרה בעקבות ההפלה של הנושא הכל-כך חשוב הזה ומניעת ועדת החקירה זה שהשיימינג שעשו לכם ימשיך, והציבור הישראלי ימשיך לראות במה אתם מתעסקים ובמה אתם לא מתעסקים וכמה חשוב לכם באמת הציבור שיושב בבית ושרוצה אתכם איתו ולא נגדו.

תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני אתמוך בהצעת החוק הזאת, שעוררה בשעתו רעש גדול. היא עברה שינויים בוועדה: כוונותיה טובות אבל הרגשנו בדרך שהיא לא עונה על הציפיות. אני אומר לכם משהו יותר כולל בסוגיה הזאת: תרתי משמע, השמיכה היא קצרה, תרתי משמע. ולמה אני מתכוון? הרצון להשאיר את הסיעודיים בבית נובע מהכישלון של המדינה להתמודד עם הסוגיה הזאת. ואז, מאחר שגם לא יודעים מה לעשות עם העובדים הזרים, שמספרם קטן או קטֵן, מעבירים את האפשרות הזאת לידי המשפחה, ויוצרים פה הסתבכויות בלתי רגילות, שאנחנו עוד נשמע עליהן. אמרנו שניתן לזה זמן לניסיון ונעשה את הניסיון הזה. אבל אני מדבר על דבר אחר. אני מדבר על כך שכבר אי-אפשר להשאיר את הסיעודי או את הסיעודית בבית. מה עושים אז? מעבירים לבתי אבות. וכאן מתקתקת פצצת זמן, שעומדת להתפוצץ בתוך זמן קצר מאוד, כי המדינה מתחכמת: המדינה הרי לא באמת רוצה לטפל. היא לא רוצה לטפל, האנשים האלה הם מטרד בשבילה, הם כבר חיו, הלוא, מעבר לממוצע, הם גם לקחו את הממוצע הגבוה, אז היא עכשיו מטילה סנקציות חדשות על בתי האבות. היא מקטינה את ההשתתפות שלה בתקציבים של בתי האבות. ובתי האבות אומרים, והייתי בכנס שלהם בשבוע שעבר והצעקה הזאת נשמעה חזק מאוד: אנחנו לא יכולים לעמוד בתקציב החדש הזה. הם כבר פנו לבג"ץ. זה יהיה או-טו-טו בבג"ץ. זאת אומרת, נכשלנו בבית, אנחנו עכשיו מעבירים לבית אבות, אבל גם בית האבות לא יכול לקבל אותם, כי הוא לא יכול לעמוד בתקציב שהמדינה מקצה לו. ומה יקרה עכשיו? חלק מהמיטות יהיו מיטות פרטיות, מי שיכול לשלם,

ומי שלא יכול לשלם, מה יהיה עליו? הוא יקבל פחות. בתי האבות, אם הם יזכו במכרז, לא ירצו להפסיד, הם יצטרכו לקצץ בהוצאות שלהם. מה זה אומר לקצץ בהוצאות שלהם? לתת פחות לאותם סיעודיים שיהיו אצלם. זה היגיון של כיתה א'. המחאה הזאת עומדת לעלות כבר בסוף החודש בבג"ץ, ואני סקרן לדעת מה תהיה ההחלטה.

משרד הבריאות אומר: שיפרנו פה, העלינו שם, ראינו את כל התמונות הקשות, יהיה יותר שכר, נעשה הדרכות. שמענו, שמענו, שמענו. אני לא מאמין לזה. אני רק מתייחס לאוכלוסייה הזאת, שהיא חסרת אונים, שזקוקה לאשפוז בבית האבות ובית האבות לא יוכל לקבל אותה: יהיו פחות מיטות, וגם המיטות שיהיו, יהיו בטיפול נחות יותר. לכן ההתחכמות הזאת היא התחכמות מכוערת, והיא תפגע בסוף באוכלוסיית הסיעודיים.

חבר הכנסת דוד אמסלם, מוותר, חבר הכנסת עיסאווי פריג' איננו, חבר הכנסת טלב אבו עראר, איננו נוכח, חבר הכנסת אכרם חסון, איננו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי, עד שלוש דקות. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: עמיתיי חברי הכנסת, הוכנו בהלם כמו כולם עם הישמע הבשורה המרה והפתאומית על רצח הילדה יארא איוב בת ה-16 מכפר גִ'ש.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, השרים, אני מבקש, במיוחד שר החינוך, אם תואיל להקשיב, היום התקיים דיון מהיר בוועדת החינוך של הכנסת על האסון הנורא בנחל צפית. אדוני השר, וגם שר הביטחון, שלא נמצא כאן, רק באפריל האחרון נהרגו עשרה ילדים ממכינה קדם-צבאית. אני משער שמשהו גורם או מישהו גורם לנושא הזה להתמסמס, ומנסים להשכיח אותו מסדר-היום הציבורי. לצערי הגדול, גם משרד הביטחון וגם משרד החינוך לא יושבים ליד שולחן ומקבלים החלטות: 1. להקים ועדת חקירה חיצונית. חבריא, עשרה ילדים נהרגו. עשרה ילדים נהרגו. ההורים שלחו את הילדים האלה למכינה קדם-צבאית, לא שלחו אותם לאיזו אפיזודה חולפת, למכינה קדם-צבאית. וכשקרה אסון, לצערנו הגדול גם משרד הביטחון וגם משרד החינוך מילאו פיהם מים ואמרו את הדבר הבא: זה לא בתחום האחריות שלנו. חבריא, אנחנו כל יום מעלים כאן כל מיני סוגיות, אבל הסוגיה הבוערת הזאת, שקשורה לילדים של כולנו, הילדים של כולנו, חלקם יגיעו למכינות, הנכדים שלנו. כל יום יוצאים טיולים. יש במשרד החינוך חדר מצב יוצא מן הכלל, שמתפקד, ואני מבקש ממך, אדוני שר החינוך: ישבתם עם המכינות ויש איזו הסדרה, אבל ההסדרה היא רק בהסכמתם. אנא ממך, תחייב את המכינות האלה. זה הדבר המיידי שאני מבקש ממך. לא לשאול אותם אם הם רוצים או לא, אם אין אישור לרדת לוואדי,

אם אין אישור ללכת במסלול מסוכן, לא הולכים במסלול מסוכן, ולא משנה מה אתה. גם בצבא, אתה יודע, היית בסיירת מטכ"ל, כמדומני, יש גבול עד כמה אתה לוקח את החיילים שלך, לאיזה קצה אתה לוקח אותם. ויש הוראות מאוד ברורות. אז, 1. תקבל את זה כשר החינוך. לפני שאנחנו נדבר מי אחראי למה, תקבל החלטה, תודיע למכינות: חובה עליכם להוציא אישור לטיולים מחדר המצב, בלי זה אתם לא יוצאים לשום טיול. 2. שהכנסת תקים ועדת חקירה. כך התחייב יושב-ראש ועדת החינוך, ואני מקווה שנעמוד בזה, שבאמת נסתכל להורים האלה בעיניים ונגיד להם: חבריא, אנחנו איתכם, אנחנו נבדוק את זה בדיקה חיצונית, לא כדי לחפש עכשיו אשמים ולערוף ראשים אלא כדי לדאוג שדבר כזה, אסון נורא כזה, לא יחזור על עצמו. תודה לך, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת איימן עודה, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חבר הכנסת חיים ילין. חבר הכנסת מוסי רז, עד שלוש דקות, אדוני.

אדוני היושב-ראש, שרים יקרים, חברות וחברי כנסת, בשבוע שעבר התפתחה פרשה מעניינת סביב Airbnb, ושר התיירות, שעומד כאן, בעצם החליט לנקוט נגדם אמצעים. יש מדינות בעולם שנוקטות אמצעים נגד Airbnb, משום שטוענים, במידה מסוימת של צדק גם, אדוני היושב-ראש, שהמיזם הזה, Airbnb, פוגע בעובדים בענף המלונאות ובגללו אנשים מאבדים את עבודתם. יש גם ערים בעולם, יש ערים באירופה, שפועלות נגד המיזם הזה, Airbnb, משום שהמיזם הזה, לפי הטענה, שהיא כנראה גם נכונה, מעלה את מחירי השכירות של דירות להשכרה. אבל אצלנו, שר ה-BDS, שיצא החוצה, שמעודד את ה-BDS כל הזמן במעשיו, ושר התיירות יצאו נגדם בגלל סיבה אחרת לגמרי. הם יצאו נגד המיזם הזה, Airbnb, בגלל שהוא העז להתנהג כמו ממשלת ישראל. הרי ממשלת ישראל היא זו שחתמה על הסכמים עם האיחוד האירופי שמחריגים את ההתנחלויות. לממשלת ישראל מותר, אבל היא דורשת מחברה פרטית בשם Airbnb, היא חייבת להשקיע בהתנחלויות. ולא זאת אף זאת, מה הודיעו שרינו? הם הודיעו, לא פחות ולא יותר, שהם יחרימו את החברה. זאת אומרת, הבנתם את זה? חרם הוא לא בסדר, אז אנחנו נחרים. את ההיגיון הזה אני לא מבין. אבל בעצם הם אומרים שהם ילכו להחרים חברה שמשקיעה בישראל, מפרסמת אלפי דירות בישראל, דירגה את תל אביב בין 23 הערים המבוקשות, כל זה בגלל שאותה חברה הלכה בעצם לפי קווי הממשלה. גם הממשלה הזו מעולם לא סיפחה את ההתנחלויות, ההתנחלויות היו ונשארו בלתי חוקיות, חרם על ההתנחלויות היה ונשאר לגיטימי, ועם Airbnb צריך להתעסק כמו שמתעסקים איתם במדינות סוציאל-דמוקרטיות אחרות, על ידי מיסוי ואמצעים אחרים.

חברת הכנסת קארין אלהרר,

חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה, אדוני,

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת,

כבוד היושב-ראש, בעד החוק הזה, אבל אני רוצה לדבר על ביטחון לאומי. הממשלה הזאת איבדה את דרכה. הממשלה הזאת גורמת נזק לביטחון הלאומי שלנו. לפני שבועיים נכנעה הממשלה הזאת לחמאס. לצערי מה שקורה מאז עם הממשלה הקורסת הזו גורם לאויבינו שמחה גדולה. אז אמרת, השר בנט, שהבעיה היא בפצ"ר.

כבוד השר, מאוד מכבד אותך כלוחם, אני חושב שהדברים לא היו במקום. ואמר חבר כנסת לפני כן שהבעיה היא הרמטכ"ל. הרתעה, חברי הכנסת, זה לא. ולמי שלא זוכר מה זאת הרתעה, אני רוצה להזכיר. זה גם כוח, וזה קיים: יש לנו צבא מצוין, מפקדים וחיילים, אבל הצד השני של משוואת ההרתעה, כבוד היושב-ראש, מדבר על תהליכי קבלת החלטות, על עוצמה של דרג מדיני שמוכן לפעול, הן מדינית, לפני הכול מדינית, וגם צבאית, כשצריך. רבותיי חברי הכנסת, כאן אנחנו בכישלון מוחלט, וכדי להוסיף לכישלון, הגדילה לעשות שרת התרבות שלנו. היא, שהייתה פעם בצה"ל קצינה בכירה, חברי הכנסת, היא מאשימה רמטכ"ל לשעבר במותו של ילד. נכון, מותר לבקר פעולה כזאת או אחרת.

האשמת בני גנץ במותו של דניאל, זיכרונו לברכה, זו חציית קו בלתי נסבלת. בלתי נסבלת. ואני בטוח, כבוד השר ישראל כץ, שיושב כאן לפניי, שאתה מסכים איתי בעניין זה. ככה לא מדברים לרמטכ"ל לשעבר. ואני הייתי מצפה מראש הממשלה ומכל אחד מהשרים להתייצב כאן ולגנות את הדברים האלה של שרת התרבות בקול ברור, כי זה דבר בלתי נסבל. אבל אתם נותנים לה להמשיך להתבטא. אז היום זה נגד כחלון, ומחר אתם תהיו שם, שרי הממשלה, תחת גסות הרוח הזאת שכל תכליתה היא עוד כמה קולות של כאלו שאולי אוהבים את ההתנהגות הזאת. חברים, חברי הכנסת, זאת דמותה של ממשלה קורסת.

תסתכלו בראי ותראו איך אתם נראים, למען ביטחון ישראל. אתם גורמים נזק, ולכן מקומכם לא בשורה כאן, בשורה הזאת, בשורה הראשונה.

חברת הכנסת סתיו שפיר, עד שלוש דקות, גברתי. בבקשה. תודה, כבוד סגן יושב-ראש הכנסת. אני עליתי לכאן לדוכן כדי להביע פליאה גדולה על החלטתו של יושב-ראש הכנסת היום לדחות את בקשתי ואת בקשת חברתי יעל כהן-פארן להעלות מחדש את ההצבעה על הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בעניין רצח הנשים ואלימות במשפחה בישראל. אנחנו ישבנו פה בשבוע שעבר, ממש רק לפני כמה ימים, ועלו הצעות מצד כמה חברות כנסת בבקשה להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, וישבה הקואליציה והתאמצה כל כך להשיג את הרוב הנדרש כדי להפיל את ההצעה המתבקשת הזאת ולמנוע את הבדיקה המעמיקה של טרור אמיתי שמתחולל נגד נשים, עשרות נשים בשנה, שנרצחות בביתן, ועוד רבות שנפצעות ונפגעות והופכות לקורבנות לאלימות בבית. הצביעה הקואליציה, התאמצה הקואליציה להפיל את ההצעה שלנו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית כדי שסוף-סוף יהיה אפשר להתחיל ולתקן, ורק אתמול אומר ראש הממשלה שהוא בכלל לא מבין במה מדובר, שהוא הצביע בעד, שהוא חושב שצריך להקים ועדה, אגב, ועדה כבר קיימת, היא פשוט לא מתוקצבת, ועדה שאמורה להידרש לנושא, ועדת שרים. בראשותו של השר לביטחון פנים ארדן. אבל שום דבר לא מתחולל עם הוועדה הזאת. ומאחר שראש הממשלה כנראה שכח שהוא הגיע לכאן במיוחד כדי להצביע נגד, ביקשנו, חברות הכנסת, להעלות מחדש את ההצעה הזאת. התקנון מאפשר ליושב-ראש הכנסת להעלות את ההצבעה מחדש. רק ניסינו לעזור, לסייע בידו של ראש הממשלה להצביע הפעם נכון, כפי שהבטיח. אבל אוה, מה קרה? יושב-ראש הכנסת סירב לקבל את בקשתנו, ואפשר להניח שהדבר הזה נעשה בתיאום. זאת לא הפעם הראשונה. להזכירכם, רק לפני כמה חודשים ישבנו פה, לפני היציאה לפגרת הקיץ, ועלה חוק הפונדקאות. הקואליציה הצביעה נגד האפשרות שלהט"בים יוכלו לעשות פונדקאות, הצביעה נגד, וראש הממשלה ישב כאן ופנה אלינו ואמר: אני מבטיח שההצעה תעבור, אנחנו נעלה אותה מחדש. חלף הקיץ, הכנסת חוזרת, ואת ההצעה הזאת מובן שלא העלו מחדש. וכשהיא הועלתה על ידינו הקואליציה הפילה אותה עוד פעם. כאילו אין יותר אמת ואין שקר, אין יותר נכון ולא נכון. אין עובדות. ראש הממשלה חושב שהוא יכול להגיד בתקשורת דבר אחד ולעשות בדיוק ההפך. רגע אחד קודם ורגע אחד אחרי, כאילו אף אחד לא הולך לבוא איתו חשבון. הוא רגיל שהוא יכול לא לענות לפניות של עיתונאים, לא להתראיין, לא להגיע לפה ולענות לחברי הכנסת, לא להתייצב בוועדות, לא לתת דין וחשבון.

מדובר בדמוקרטיה. ראש הממשלה חייב לבוא ולמסור דין וחשבון לציבור. וראש הממשלה חייב להפסיק לשקר. ממשלה שמשקרת לאזרחיה, האזרחים יעיפו אותה מכאן וטוב כמה שיותר מהר.

חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. עד שלוש דקות, אדוני, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו עומדים לקראת ימי החנוכה הבאים עלינו לטובה. וכימים ההם, שהגזרה הייתה "להשכיחם תורתך", כן בזמן הזה עומדים אנו שוב מול גזרות המנסות לפגוע באורחות חיינו על ידי גזרת הגיוס הבאה לקבוע מכסות או יעדים, כאילו עולם הישיבות זה תחנת אספקה של כוח אדם לצה"ל. האם מגזרים אחרים גם חייבים במכסות? האם העולם האקדמי גם חייב במכסות? והאם גם שם מאיימים שאם לא יביאו את המכסות הרצויות ינתקו-יקצצו את תקציביהם? וכימים ההם, שהיוונים בעזרת המתייוונים גזרו על אי-שמירת שבת, כך בזמן הזה. איך קבעה נשיאת בית המשפט העליון בחוק המרכולים? כל אחד יעצב את השבת לפי דרכו והשקפתו. והינה, בא בג"ץ בימים אלה ומוציא צו על תנאי נגד שר התחבורה, ידידנו ישראל כץ, לנמק מדוע לא מבצעים את בניית גשר יהודית לפי התכנון בשבתות. השבת היא יום מנוחה וקדושה. היא ניתנה כמתנה לעם ישראל ואנו מכריזים שוב, אנחנו לא נתפשר על קדושת השבת. בימים אלה סוערת המדינה עם אל על, שזלזלה בשומרי שבת בצורה מכפישה, והיום היא פרסמה איזו הודעה, אפילו בלי בקשת סליחה. המילה "סליחה" אפילו לא מופיעה שם. והינה אני קורא על הסכם חשאי עם טייסי אל על, על איזה 100 מיליון ש"ח ובתוכם תשלום של 250% על טיסה בשבת. הרי אל על שובתת בשבת, איך מתיישב הסכם חשאי זה לשלם 250% על טיסות שבת עם אל על, השובתת בשבת? איך זה מסתדר?

היא טסה בשבת, היא טסה בשבת. אנו נעמוד כצור חלמיש להגן על גם לומדי התורה ללא פשרות וגם על השבת, כהנחיית מועצת גדולי התורה. תודה, אדוני. הם טסים בשבת, על מי אתם עובדים? בשביל זה הם מחזיקים את סאנדור. אתם עובדים על עצמכם בעיניים. בדיוק על זה דיברתי. ישראבלוף. תודה. חברת הכנסת לאה פדידה, בבקשה, עד שלוש דקות, גברתי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תגיד לי, חבר הכנסת דודי אמסלם, עצרת את הנשימה היום כשהייתה מסיבת עיתונאים של השרה רגב? או אולי מישהו בבית לא נשם? החסיר פעימה? על מה מסיבת העיתונאים? פשוט בנט קיבל קצת תשומת לב, עשה שתי מסיבות עיתונאים, ליברמן קיבל קצת תשומת לב, אז גם הגברת רגב, השרה, צריכה תשומת לב והכריזה על מסיבת עיתונאים. על מה, על כלום ועל שום דבר. מה היה לך להגיד במסיבת העיתונאים, השרה רגב?

חוץ מאשר: תסתכלו עליי, אני צריכה תשומת לב. הרי שום דבר לא חידשת לנו. באת וסיפרת מה כחלון אמר. אנחנו יודעים, הוא אמר מעל גלי האתר בכל מקום. סיפרת לנו מה ליברמן אמר, הרי גם את זה אנחנו יודעים. אז על מה ועל שום מה? אני אגיד לך על מה, כי דרמה קווין לא מסתפקת בזה שלקחו לה את הצעת החוק של הפריימריז. היא צריכה לבכות בקול, יחד עם כולם. אז דעי לך שאף אחד לא הזיל דמעה על חוק כל כך פופוליסטי, כל כך מיותר, כל כך טיפשי. חוק שנועד לקדם אותך באופן אישי ואת הפריימריז שלך. אז לא נשאר לך. האמת, התפלאתי. בפעם שעברה ישבתי כאן ונאמתי מולך: ביבי בישל דייסה. הייתי בטוחה שהוא מתכוון לתת לך איזו הצעת חוק.

קיפחו אותך, ואנחנו צריכים לסבול מסיבת עיתונאים על כלום ועל שום דבר.

חברים בתקשורת, אני מתפלאה שבכלל הלכתם למסיבת העיתונאים הזאת. הרי זה היה ברור שעל כלום ועל שום דבר, ולפעמים הדברים מסתדרים מאליהם. הרי מי צריך חוק כזה ומי צריך לבוא ולהסתכל בעיניים ולהגיד: יש ימין, יש שמאל, יש בוגדים, יש שונאים. נו, באמת. והכי מפחיד בהצעת החוק הזאת היה ששיקול הדעת יינתן בידי השרה. והרי כולנו יודעים כמה שיקול דעת שקול, מתון, רציני היא מפעילה. הרי שיקול הדעת שמנחה אותה, איזו שמלה היא תלבש, איזה סלפי היא תקבל. ולכן זה היה המטרד הגדול ביותר, ששיקול הדעת יהיה בידי השרה. אז אני קוראת לך מכאן, השרה: לא הכול מסתובב סביב תשומת הלב שאת צריכה לקבל ולא הכול מסתובב סביב הדרמה שאת מייצרת כאן. תרדי מאיתנו. תרדי מהצעות חוק מטורפות כאלה, מהצעות חוק שמשסעות ומפלגות, מהצעות חוק שאף אף אחד לא צריך, הן מיותרות. והינה, זה הסתדר. הוכיחו לך שלא צריך את זה, והגיע מזור לכולם.

תודה רבה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, חברת הכנסת ענת ברקו, חבר הכנסת יואב קיש, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי,

חברת הכנסת טלי פלוסקוב, עד שלוש דקות, גברתי, בבקשה. תודה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, אחד, אני רוצה באמת לברך את השר חיים כץ על עוד דבר נוסף וטוב בנושא הרפורמה ובנושא הסיעוד,

הייתי רוצה שהשר ישמע מה שאני אומרת, אני לא יודעת אם הוא שומע, אבל אני רוצה לשתף אותו בחוויות של הימים האחרונים בנושא הסיעוד. חוקקנו חוק של רפורמה בסיעוד, אפשרות להמיר שעות טיפול לכסף. וכשאני קוראת מכתב של אחת מהאזרחיות הוותיקות, היא כותבת מכתב למטפלת שלה, ובמכתב כתוב: אני רוצה לשתף אותך, הבת שלי במצב כלכלי מאוד קשה, ואני נאלצת לוותר על הטיפול בבית, ואני נאלצת לפטר אותך, כי אני חייבת לפתור את הבעיה הכלכלית של הבת שלי. זה אחד מהמקרים, ויש עוד כאלה. אני יודעת גם על מקרים שהילדים, בלי לשאול את ההורים שלהם, חס וחלילה, אני לא מדברת על כולם, אני מדברת על מקרים בודדים, וזה מה שמשמח אותי, כמובן, הם אלה שמתקשרים ולוחצים על הכפתור 4, כדי לקבל ארבע שעות טיפול, להמיר אותן לכסף. רבותיי, השר, תודה שנכנסת. קודם כול, פרגנתי על החוק, כמובן, אבל חשוב לי מאוד שגם תדע על הדברים שאנחנו מתמודדים איתם בימים האלה.

סיפרתי על כמה מקרים של המרה לכסף, אנשים שממירים שעות לכסף רק בגלל המצב הכלכלי הקשה של הילדים שלהם. ויש לי פנייה אישית, אני יכולה להראות לך שם של אישה מבוגרת שכתבה: אני נאלצת לפטר את המטפלת כי המצב הכלכלי של הבת שלי מאוד קשה. אז מה את מציעה, שלא לתמוך בהצעת החוק הזאת? אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת, אני אסביר לך, אני אגיד לך מה,

בהצעה שאתה מעלה בוודאי ובוודאי אנחנו נתמוך. ודאי שנתמוך.

אני רק אומרת שמעבר למשפט: לתת גמלה בכסף, אנחנו צריכים לקחת אחריות, לאן הכסף הולך.

ובטח גם אתה ואף אחד מכם לא רוצה, שהכסף שאנחנו נותנים כדי לחזק את הקשיש, כדי לדאוג שמישהו יבוא בבוקר ויכין לו ארוחת צוהריים, כדי שמישהו ילך לבית מרקחת להביא לו תרופות, פשוט הכסף הזה ילך לילדים. ואף אחד מאיתנו לא יודע, ואנחנו לא בודקים, אני רוצה להפנות את תשומת ליבך: לא בודקים לאן הולכים אותם 1,407 שקלים או אותם 819 שקלים. אנחנו כן לוקחים אחריות רק כשאנחנו נותנים שליש,

ושאר הכסף, לא יודעים. לפי דעתי, אנחנו איכשהו צריכים להתערב פה.

קשה לי מאוד לתת יד להרס היסטורי של כל מערך הסיעוד שקיים במדינת ישראל, שהרבה מדינות לומדות ממנו. חבל מאוד אם זה מה שיהיה בעקבות הרפורמה, שרצינו להיטיב עם הקשישים, ואנחנו לא יודעים מה יקרה.

כדאי לשקול.

יסכם את הדיון השר חיים כץ, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, שמעתי בשקיקה את דברייך, שמעתי בקשב רב את דברייך, ואפילו ישבתי בחוץ ונכנסתי להקשיב ולשמוע. יושבת פה חברת הכנסת שלי יחימוביץ. בזמנו הלכנו על פיילוט, שלי ואני, בארבעה אזורים בארץ, ונתנו את האפשרות לקבל גמלה בכסף. ראינו, ושמענו את קול הצעקה וגם שמענו את כולם: יגנבו, ייקחו להם. למען האמת, לא הייתה היענות גדולה, כי הפרסום היה חלש וזה לא היה נוח. יחד עם זה, בזמנו היה פה שר האוצר מאיר שטרית, ואני אמרתי שכל אזרח ותיק עשיר, שלא צריך מהמדינה, שהוא בן 90 או בן 85, שיוכל לקחת עובד זר,

שיהיה איתו בבית,

שיראה אם הוא חי, והוא ישלם לו, לא חשוב, או עובד זר או עובד ישראלי. המגמה, אמרו לי: לא, הוא יסחור בה והיא תנקה בתים במקומות אחרים. בואו, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שהאזרחים הישראלים, ואללה, ישרים, ומי שמקבל את הסיעוד, מקבל את הסיעוד. ואם מישהו נאלץ לא לקחת את הסיעוד בשביל לקנות לילד שלו תרופות, אז המערכת צריכה לראות איפה אנחנו יכולים לתת יותר ולשנות את שיטת ההצמדה של מקבלי הבטחת הכנסה, כי עוד מעט 1 בינואר ויהיה עדכון קצבאות. על פניו, שמולי, זה נראה שכל אזרח ותיק, הקצבה שלו,

יש לך קשרים בעיתונות, תשים את זה מחר בעיתון, תעלה ב-18 שקלים. זה נראה נורמלי? על פניו, אם לא תהיה הפתעה במדד של החודש הבא,

איציק, יש לך קשרים בעיתון? אם תהיה הפתעה והוא יעלה בעוד 0.1%, אז היא תעלה בעוד שקל וחצי,

באיזה עיתון יש לו קשרים? מה? לא אמרת באיזה עיתון. הוא, יש לו קשרים בידיעות ובכל העיתונים. אבל מי יודע לספור, חיים, מי סופר,

עמיר, אני מכבד מאוד את איציק שמולי, ולא במירכאות. אני מדבר, כי אני מכבד, כי הוא בן אדם חרוץ ועובד ואכפתי. בגלל זה העיתונים, יחד עם זה, אם אתה תגיד את הדברים המעניינים שהוא אומר, לא תקבל כיסוי תקשורתי כמו שהוא מקבל. חיים, קודם כול, נו, עמיר. אני מדבר כי אני מכבד אותו, כי הוא נלחם, אם ככה אתה מתייחס לאנשים שאתה מכבד אותם, אני מפחד להיות בחבורה שאתה רוצה,

מה אמרתי לא בסדר? אתה רק מרעיף מחמאות, לא.

אם אני אגיד שמעלים את זה, אם אני אגיד שמעלים ב-18 או 19, אבל מה אתה אומר,

אתה אומר: אפילו את 6 השקלים לא אנחנו הוספנו, זה המדד. אז מה אתה אומר? מה אתה עושה, אני אומר את זה על שיטת ההצמדה. זו בעיה. נכון. נכון. אני לא מתכחש. אבל בעצם מה, אתה יודע, יש את עמיר פרץ. אתה רואה את עמיר פרץ? עמיר פרץ היה יו"ר ההסתדרות וראש המפלגה כשאני הייתי. פעם הייתה שיטה של הצמדה למדד מינוס 0.5%. אמרו שאם בשנה המדד יעלה מעל 3%, נגיד, היו עושים מינוס 0.5% חודשי כפול 0.95, ואם זה עולה, יקבלו. ואז הייתה שחיקה גדולה בפנסיות. הלך עמיר פרץ, כטוב ליבו ביין, הלך למהלך ואמר: מאחר שלא הייתה הצמדה, אנחנו ביום תוספת היוקר נוסיף שקל אחד, ואז הגמלאים יקבלו את כל ההצמדה.

זוכר. אתה יודע מה עשו לנו ברחוב? מה, אנחנו פראיירים, אתה נותן לנו שקל? אז כולם קיבלו תוספת יוקר שקל, והגמלאים קיבלו 3%, 3.5%, בגלל כל השיטה. אתה יודע מה עשו לנו ברחוב? באתי לאיזה מפגש, תנו עוף בקריית מלאכי,

כמעט הרביצו לי: מה, אנחנו פראיירים, אתה נותן לנו שקל? אז הסברתי על שיטת ההצמדה, עם הגמלאים, איך זה הולך, אבל היה מדד מינוס 0.5%, כל היתרה כפול 0.9, צריך לעבור 3%. אז זה היה מתבטא בחצי שנה, מינוס 0.5% זה 3% ואללה, זה משמעותי, לפנסיות זה היה משמעותי, אבל הרגו אותנו על השקל. אז פה, שיטת ההצמדה במדינת ישראל, גם לגמלאים וגם לאזרחים הוותיקים, עד לפני 15 שנה בערך גמלת הבטחת הכנסה הייתה צמודה לשכר הממוצע במשק, כמו ההצמדה שלך, לא כמו ההצמדה שלי, כמו ההצמדה שלך, של הח"כים. בוא נדבר על שכר השרים, שעלה ב-5,000 שקל, ועל הקצבה, שעלתה ב-6 שקלים, לא בזכות הממשלה, בזכות המדד. שכר השרים עלה ב-5,000 שקל בשביל להשוות אותו לשכר הח"כים. עיני לא צרה. לא, לא. למה, תעלו בעוד 5,000, אבל תעלו גם לגמלאים.

שכר השרים עלה ב-5,000 שקל בשביל להשוות אותו לשכר הח"כים. אין הבדל בין שר וח"כ, בטח לא אם הוא יו"ר ועדה. בטח לא אם הוא יו"ר ועדה. כי בשלוש השנים האחרונות שכר הח"כים צמוד למדד, והמדד היה אפס, זה השרים, והח"כים צמודים לשכר הממוצע, הייתה להם עלייה של 10%, וזה ה-5,000 שקל. אמרו: לא יאה ולא נאה שהשרים יקבלו פחות מהח"כים, אז העלו את זה. אז היו כמה פה, כמו תמיד: אני מוותר, אני לא

אני אמרתי: אני לא מוותר, כי אני חושב שאני ראוי לזה. אנחנו חוזרים לביטוח הלאומי. בחודש שעבר עברנו לחוק הסיעוד, התחלנו להפעיל את חוק הסיעוד. יש לנו כמה בעיות: 1. עובדים סוציאליים בתקנים. מאחר שכולם תומכים, ואללה, תאמין לי, בא לי לראות, אתה יודע מה בא לי לראות? מאחר שאנחנו באים בחוק הזה לעזור לפריפריה, והחוק הזה נותן לפריפריה כל כך הרבה, כי יש שם בעיה של מטפלים סיעודיים, כי המטפלים הסיעודיים מעדיפים לעבוד בתל אביב וברמת גן ובירושלים, איפה שיש להם אזור לצאת החוצה מהעבודה לחופש. בחארט אל-תאנאק, במקום רחוק, אין להם לאן לצאת, בא לי לשים להצבעה, ובוא נראה אם הם מפילים את זה. ואללה, אתה יודע, אני רוצה לראות אם עזרה לאוכלוסיות הכי חלשות, הכי חלשות, בפריפריה, חיים, אין להם אלוהים. אין דבר כזה. הינה, אדוני ראש הממשלה הגיע. תאמין לי, בשבוע שעבר הם הפילו אחלה חוק שבעולם. לא כזה. יותר טוב, לא פחות מזה. החוק הזה נולד לעזור, ולכן, מאחר שהוא נולד, אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק בקריאה הראשונה.

חברי כנסת, נא לשבת כולם. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. נא להצביע על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 209) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי, ביטול התנאי לעניין מגורים עם בן משפחה מטפל), התשע"ט 2018. נא להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 209) (תשלום גמלת סיעוד לידי הזכאי, ביטול התנאי לעניין מגורים עם בן משפחה מטפל), התשע"ט 2018, לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקבלה.

הצעת החוק

מחובת הנחה. יציג את הצעת החוק השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין.

אנחנו מורידים אותה מסדר-היום?

ישראל כץ מעלה אותה. חבר הכנסת ישראל כץ, בבקשה. השר ישראל כץ, בבקשה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, השרים, חברי וחברות הכנסת, הנדון: החוק להסדרת הביטחון, תיקון, הוראת השעה. בחוק להסדרת

בחוק כ-26 גופי תשתיות קריטיות אשר מונחים על ידי המערך. בין הגופים הללו ניתן למנות את חברת החשמל,

רשות שדות התעופה,

נמלי הים, רכבת

היום היא כינסה עוד מסיבת עיתונאים לעוד נאום היסטרי ומגוחך שבו נופפה לכל עבר בכל מיני שטויות שאף אחד כבר לא קונה. אבל דבר אחד, השרה מירי רגב, את לא יכולה לעשות: נגמרו הימים שאת עושה סיבוב על הראש שלנו ואנחנו מורידים את הראש ואת מתחילה עם "מחבלים וטרור" וכל הקשקושים וכל השטויות שלך. אם את רוצה לעמוד מאחורי הדברים שאמרת היום, אני מבקשת ממך, אני דורשת ממך ואני קוראת לך להסיר את החסינות שלך ולעמוד בפני תביעת דיבה, שאחת ולתמיד תסתום את הפה לכל השקרים שלך ולכל השטויות שאת מוציאה מהפה, ושאת ממלמלת, ונוזל לך, ואת כבר לא יודעת מה את עושה. בואי, אני מציעה לך, תעמדי מאחורי הדברים שאמרת. נורא נורא חשוב לך מהמחבלים והטרור ומי מעביר כסף. זה שהממשלה שאת יושבת בה העבירה כסף למחבלים במזוודות, זה לא מעניין אותך, את לא תקומי ותתפטרי על הדבר הזה כמו שצריך, אבל שקרים את יודעת טוב מאוד לפזר.

בבקשה, תסירי את החסינות שלך, תעמדי זקופה וגאה כמו שאת מצטיירת ותעמדי בפני תביעת דיבה, שפעם אחת מגיעה לך. אני מתכוונת להגיש אותה מייד לאחר הסרת החסינות שלך, ונקיים את הדיון הזה אחת ולתמיד, כי את לא יכולה לשקר יותר ושזה יעבור לך בשקט.

תודה רבה. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה. מי מדברת? מרצ מדברים, תתנצלי, קודם תתנצלי על, ותתנצלי על שקרים שלך, אין בעיה, אני אסיר חסינות.

אני אסיר, אדוני היושב-ראש, השרים, תודה רבה לכן. בבקשה. אדוני ראש הממשלה, רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שהשר כחלון והשר ליברמן הם בוגדים.

האם אתה חושב שהשר כחלון והשר ליברמן הם חברים בקרן החדשה? לא שאני חושבת שזה רע, אבל אתה יודע, היום זה נחשב לבגידה, כי השרה מירי רגב אמרה היום שגם השר כחלון וגם השר אביגדור ליברמן הם חברים בקרן החדשה. ואצלכם, שם, להיות חבר בקרן החדשה, המשמעות היא להיות בוגד, יריב, אויב. אני חושבת שהיא סתם אמרה שהם תומכי טרור, בלי חברות. שהם תומכי טרור, אומרת יושבת-ראש האופוזיציה. אז, אדוני ראש הממשלה, באמת, אחת השרות הבאמת-יותר קרובות אליך חושבת שהשר כחלון והשר ליברמן הם אנשים שצריך לתייג אותם כבוגדים. ואני רוצה לומר לך, וחבל שאתה יוצא, שמה שאתם עושים בממשלה שלכם, אדוני ראש הממשלה, זה לסמן לא רק שרים אלא לסמן כל מי שלא מתיישר איתכם כבוגד. כל מי שלא מסכים עם העמדה שלכם הוא בוגד, לא יריב, לא יריב פוליטי אלא אויב, בוגד. וככה אתם מסמנים לא רק שרים אלא אתם מסמנים ציבור שלם. ציבור שלם שלא מסכים איתכם, הוא מייד הופך להיות לא לגיטימי. ואם יש, חס וחלילה, מישהו או גוף שגם אומר לכם: תפעלו לפי החוק, אתם גם מייד רוצים לגדור אותו, שומרי הסף, בית משפט עליון, יועצים משפטיים. כי אצלכם יש טובים ורעים, אצלכם יש יהודים טובים ויהודים רעים. אין אצלכם במדינה הזאת אנשים שסתם רוצים לחיות עם ערכים ליברליים, עם שוויון, עם חופש ביטוי והבעת עמדה שלא חושבים כמוכם, אצלכם כולם חייבים להתיישר. אז פעם השמאל בוגדים, ופעם התקשורת הם בוגדים, ובית המשפט העליון כבר לא ציונים, ויועצים משפטיים, צריך לסתום להם את הפה. והיום ראינו שזו לא באמת אידאולוגיה, זה פשוט מי שלא חושב כמוכם הוא בוגד, חבר בקרן החדשה, וחייב להתיישר. די כבר, תלכו הביתה. תודה רבה. חברת הכנסת עליזה לביא, חבר הכנסת טלב אבו עראר, איננו נוכח. חבר הכנסת מוסי רז, עד שלוש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, הכנסת קברה היום קבורת חמור בחלקת הפאשיסטים, מוסי, תחזור על זה, בבקשה. הכנסת קברה היום קבורת חמור, בחלקת הפאשיסטים שבבית הקברות לחוקים נבזיים, את חוק ההשתקה של התרבות, שכונה בכל מיני שמות אחרים אבל הוא חוק ההשתקה של התרבות.

הכנסת קברה אותו לבלי שוב. מי שקוברים אותו לא קם מהקבר שבו קברו אותו. בזכות רצונו של ליברמן לעונש מוות, וליברמן במוות חזק כנראה, חוץ ממוות של הנייה, בזכות רצונו של ליברמן לעונש מוות הוטל עונש מוות על החוק הזה, שנועד לקעקע את חופש הביטוי וחופש היצירה במדינת ישראל. הייתי בדיונים בוועדה, שמעתי מה נאמר שם. בעצם היו שתי טענות שסותרות אחת את השנייה על ידי משרד התרבות.

שאין חוק שמטפל בעניין וצריך להסדיר, והשנייה אמרה שבעצם אין שום שינוי בחוק הזה, הוא רק מעביר ממשרד האוצר למשרד התרבות. שתי הטענות האלה לא נכונות על אף הסתירה, הרי בטוח שלא יכול להיות ששתיהן נכונות, אבל שתיהן לא נכונות. ישבנו שם וראינו איך במשך השנים מאז חוק הנכבה הוגשו תלונות, כמעט כולן על ידי אותו מגיש סדרתי, שלא צפה בכלל בסרטים ובמחזות שעליהם הוא התלונן. ראינו איך 17 תלונות של המשרד לתרבות התבררו כלא-נכונות, וגם הם לא צפו בכלל ביצירה לפני שהגישו את התלונות האלה. עמדה פה השרה, שיצאה החוצה, כי האמת כואבת, מה לעשות, עמדה פה השרה כשהציגה את החוק בקריאה הראשונה ודיברה על הסרט "נאילה והאינתיפאדה"; סרט שאני ממליץ לכל חברת כנסת וחבר כנסת לראות, סרט רגיש, שמדבר על מאבק פמיניסטי לא אלים של פלסטיניות נגד הכיבוש. והיא אמרה שהסרט הזה מאדיר מחבלות. הסיבה שהיא אמרה את זה מאוד פשוטה: היא לא צפתה בסרט, אף אחד מטעמה לא צפה בסרט. ואת הסרט הזה היא הביאה כדוגמה למה צריך להשתיק, למה צריך לקעקע את חופש הביטוי במדינת ישראל. וטוב שנפטרנו מהחוק הנורא הזה. תודה רבה. חברת הכנסת נורית קורן, חברת הכנסת מיכל בירן, חבר הכנסת עיסאווי פריג'. כאן. אה, חברת הכנסת מיכל בירן נמצאת.

עד שלוש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אחרי שלוש שנים של עתירה בבג"ץ נגד הרפורמה בבריאות הנפש, היום הגענו לדיון המסכם, שבו ההרכב בבג"ץ רמז לנו בצורה ברורה שהוא מציע שנסיר את העתירה, שנמשוך את העתירה. היו גם הישגים חלקיים בתוך הדבר הזה. הייתה שם אמירה מאוד ברורה של בג"ץ שהוא מאמין להתחייבויות של המדינה ושל קופות החולים שלא ייגרעו זכויות מזכותם של אזרחי ישראל לקבל טיפול נפשי ראוי. הבעיה היא ששוב, מלכתחילה נכנסנו לעניין כי אנחנו לא כל כך מאמינים לכל הדבר הזה. הרפורמה הזאת בעצם העבירה את האחריות מאחריות ישירה של המדינה דרך המרפאות של בריאות הנפש, שאדם פשוט יכול היה להיכנס, להגיד: אני במצוקה, היו תורים גדולים, היו בעיות גם במרפאות האלה, אבל בגדול הייתה שם מערכת של פסיכיאטרים ופסיכולוגים ועובדים סוציאליים שנתנה מענה. החשש היה, והוא אכן התממש, שברגע שזה עבר לקופות החולים,

צריך להגיד שניסו להעביר את זה כמעט עשר שנים בכנסת, וחברי כנסת שונים בוועדות העבודה והרווחה בגלגולים שונים עצרו את זה, ובסוף זה הגיע בצו. והחששות הגדולים היו: דבר ראשון והכי מרכזי הוא שאנשים שלפני כניסת הרפורמה קיבלו טיפול בחינם במה שנקרא "מצבי חיים" לא אבחנה פסיכיאטרית: אדם שהיו לו גירושין מכוערים, אבטלה ארוכה, חלילה שמישהו שהוא אוהב נהרג בנסיבות טרגיות, כל הדברים האלה בעצם לא מכוסים מאז כניסת הרפורמה לתוקף. בזמן שמשרד הבריאות טוען שהם כן מכוסים, קופות החולים אומרות בצורה ברורה שהן לא תומחרו כדי לטפל גם במטופלים הללו, במתמודדים הללו, ואם רוצים שיטפלו גם להן צריך להוסיף עוד כסף, וזה לא נעשה. הסכנה השנייה היא הפגיעה בסודיות. במרפאות של בריאות הנפש זה היה קצת כמו AA, כל מי שהגיע לשם ידע שזה המצב. עכשיו, מאז שזה עבר לקופות חולים, אנשים לפעמים מגיעים עם טופס 17 כי נשברה להם הרגל, וכתוב עליו שהיה להם ניסיון אובדני לפני עשר שנים. בטח ביישובים קטנים, הצורך ללכת לרופא המשפחה בשביל לקבל הפניה לטיפול פסיכולוגי הוא חסם בפני הרבה מאוד אנשים, מה שגורם לזה שמי שיש לו כסף פשוט הולך למערכת הפרטית, ומי שאין לו כסף עלול פשוט להישאר ללא טיפול. אז שוב, אני מודה שנחמץ ליבי קצת ממה שקרה היום בבג"ץ. אבל אנחנו נמשיך להילחם, גם ברמה הפרטנית המשפטית, כשיהיו אנשים שלא יקבלו את מה שמגיע להם, וגם ברמה הפרלמנטרית. חבר הכנסת אלי אלאלוף הקים ועדת משנה בראשות נורית קורן למעקב אחרי הרפורמה בבריאות הנפש. ואני חושבת שאנחנו נצטרך להפשיל שרוולים ולהעלות הילוך בפעילות הוועדה הזאת, כדי לוודא שכל אזרח ישראלי שמעוניין וזקוק לטיפול נפשי יקבל את הטיפול הראוי והמוצלח ביותר.

חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה, עד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חברים, חבר הכנסת מאיר כהן, משהו לעניין. מה העניין של היום? אני מנסה למצוא דרך, למצוא עניין בחוסר העניין שקיים במליאה מזה שבועות, שאנחנו פול גז בניוטרל, ממשלה של פול גז בניוטרל. וכל יום קרקס חדש מצטרף אלינו. מלכת הקרקס היום הייתה שרת הרעש והצלצולים, שברחה מהאולם כי היא לא יכולה לשמוע את הדברים. אני עוקב אחריה בוועדות ובהתנהלות. אני רוצה לציין רק שתי עובדות שמשרד התרבות ושרת הצלצולים עשו. התקיים דיון בוועדת הרפורמה, היא התעקשה, רפורמה, קראו לזה רפורמה: לקחו את כספי הטוטו, הכסף של המהמרים בטוטו, שמיועד לקבוצות הכדורגל ולמתקנים. משרד התרבות לקח את כוח החלוקה הכספית, ומשרד האוצר לקח יותר ממיליארד דולר, להחזיק את הכסף אצלו. היא העבירה סמכות מהטוטו אליה, דבר שהיא לא מבינה בו, ולא יודעת איך לחלק כסף לקבוצה בליגה ג' וקבוצה בליגה ב'. העיקר שיהיה לי מה לעשות, העיקר שתהיה לי סמכות, זה הרעש והצלצולים. עכשיו עברנו למה שנקרא נאמנות לרגב ולתרבות. מה עשתה? לקחה וביקשה סמכות ממשרד האוצר אליה. הרי זה קיים, זה קיים במשרד האוצר, כל העניין של חלוקה כספית, ואתה יכול לאסור אם יש חתירה תחת יסודות המדינה. קיים, הכול קיים. אבל העברת סמכות, היא עוסקת בהעברת סמכות כדי לעשות לה משקל, לעשות לה, יש לה מה לעשות, מה לדבר. כל ההתנהלות שלה לאורך כל הוועדות זה פול גז בניוטרל. זאת השרה, היא רעש וצלצולים, וימים יגידו. תודה, אדוני. תודה רבה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן, בבקשה. עד שלוש דקות.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברות וחברי הכנסת ואדוניי השרים, חבל שאין כאן אף שרה אישה,

גם השרה גמליאל, תשמעו, אני רוצה לענות כאן, להגיב על דברים נוראיים ואיומים שאמרו עליי כאן, מעל הדוכן הזה, לפני כמה ימים, כשהצעתי הצעת חוק בנושא משק הגז. לפני כמה ימים עמד כאן והשיב לי שר האנרגיה, השר שטייניץ, שלא נמצא כאן כרגע אבל אני בטוחה שהדברים יגיעו אליו,

השמיץ אותי בצורה נבזית וזלזל בידע שלי ובמידע שאני הבאתי בפניכם, בפני הכנסת, כשהצגתי את הצעת החוק. אני חושבת שלפני שהוא אומר דברים כאלה, שגם מזלזלים ברמה אישית, היה רצוי שהוא יעצור רגע ויבחן מי הדמות שעומדת לפניו, מה הידע שלה ועד כמה היא מבינה או לא מבינה בנושא האנרגיה, משק הגז. ואני בטח יכולה ללמד אותו כמה דברים. תשמעו, כל מה שהיה השבוע בנושא צינור הגז, הצינור הארוך בעולם, העמוק בעולם, הגדול בעולם, מה אני אגיד לכם, יחסי ציבור נפלאים למפיקי הגז ולדימוי של ישראל כמעצמת אנרגיה.

אני רק רוצה להודיע: אני סוגר את הרשימה לדיון הזה. יחסי ציבור נפלאים לחברות מפיקות הגז, למי שרוצה להציג את ישראל כאיזו מעצמת-על בתחום הגז והאנרגיה. אבל חברים, גם אם היה כזה הסכם, ואין כזה הסכם, והכול קשקושים, ואנחנו יודעים את זה, כי שום דבר לא חתום, ועד שהדברים במשק הגז ובתחומים של תשתיות כל כך גדולות לא סגורים, אז אין על מה לדבר, זה עוד לא שם. אבל בסופו של דבר, וזה העניין, משק האנרגיה צריך להזרים את הגז לישראל לפני שהוא דואג להזרים אותו למדינות זרות. אני לא מדברת על יחסים עם שכנותינו הקרובות, שם אף פעם לא התנגדתי ולא חלקתי, ואף אחד מגורמי המקצוע לא חלק על הצורך לדאוג לכך שלשכנינו הקרובים גם יהיה גז. אבל לדאוג לכך שהגז ייוצא לאירופה לפני שזורם כאן גז לכל המפעלים, זה הרי חלם. ומה שהשר שטייניץ עוד לא למד ואני יכולה לספר לו, הוא מעולם גם לא רצה לשמוע ממני, זה על דיונים שהיו הרבה לפני שהוא נכנס למשרד האנרגיה, שאני הייתי שותפה להם בתור מי שהייתה המנכ"לית של הפורום הישראלי לאנרגיה, שעסק בנושא הזה, דיונים עם השר הקודם, הקודם קודם, ד"ר עוזי לנדאו, כשהיה בממשלה ב-2009 2013 שר האנרגיה. באחד הדיונים שאני זוכרת, ב-2011, הזמין השר כמה אנשים מאוד מאוד מכובדים, שר האנרגיה לשעבר משה שחל, פרופ' משה אומן, אנשים שהיו בממשלה, פרופסורים אחרים, פרופ' ברנדה שפר, דני גוטווין, אנשים מתחום הכלכלה, אנשים מתחום האקדמיה, וכמובן אנשי משק האנרגיה, כדי לשמוע מה לדעתם צריך לעשות עם הגז. זה היה דיון פתוח, הפרוטוקול שלו בוודאי נמצא במשרד האנרגיה, תמללו כל מילה. מה שמדהים, זה היה עוד לפני שקיבלו כל החלטה ממשלתית על כמה לייצא, איזה לייצא, האם לייצא, השאלה שנשאלה שם הייתה מאוד פשוטה: לכמה שנים רצוי שמדינת ישראל תשמור לעצמה גז? בכמה שנים מדובר? כמעט כל יושבי החדר ההוא, והיו שם באמת נכבדים וחכמים, עלה המספר של בין 40 ל-50 שנה. במדינת ישראל רק התגלה אז לווייתן,

שנה שנתיים לפני כן, והמספר היה 40 או 50 שנה של אופק אסטרטגי, כדי לשמור לעצמנו ביטחון אסטרטגי וביטחון אנרגטי ולא לגמור את כל הגז שלנו בחמש דקות.

אני רק אסיים. ההחלטה שהתקבלה בסוף, כמו שכולם יודעים, לאור ועדת צמח והממשלה הקודמת: 25 שנה, שזה בערך חצי ממה שכל המומחים שם גרסו, משהו שהרבה יותר מתאים לחברות האנרגיה וכנראה גם לשר שטייניץ. תודה רבה. תודה רבה. עכשיו ידבר חבר הכנסת יואל חסון, אם הוא נמצא. אם לא, מיכל רוזין, איננה, חיים ילין, איננו, סאלח סעד,

נחמן שי, עולה. אחריו, מיכאל מלכיאלי. תודה, אדוני היושב-ראש. כמה פעמים אפשר היה להגיד לשרת התרבות לרדת מהחוק הזה? כמה פעמים? אמרנו לה כשהרעיון עלה, אמרנו לה כשהוא נוסח, אמרנו לה כשהוא הגיע לוועדה, אמרנו לה כשהוא הגיע הנה. בוועדה, בדיונים, כל הדרך היא קיבלה אזהרות. אבל זה השמן וזה הדלק שמניע אותה, עם זה היא חיה, כך היא מתקדמת, כך אולי היא מגיעה למקומות שהיא רוצה. אבל, בסוף, בסוף, כשמסתכלים אחורה, החוק הזה אולי הביא לה תועלת, אבל הביא נזק גדול למדינת ישראל, לדמוקרטיה הישראלית ולקהילה, לקהילת האומנים, ליוצרים, שאלה לכאורה האנשים שהיא מדברת איתם ואמורה לנהל איתם שיח. הם לא רוצים לדבר איתה, הם לא רוצים לראות אותה, הם צועקים "בוז" כשהיא באה לאירועים שלהם, הם דוחים אותה. אז הם לא צריכים לחבק אותה והיא לא צריכה לחבק אותם, זה בכל זאת ממשלה והם אומנים, אבל יש איזשהו שיח. כל הרעיון המכונן הוא שמדברים אחד עם השני. את זה היא הפסידה, היא הפסידה לא רק מהיום אלא לאורך הדרך הארוכה שהיא מנהלת את המשרד הזה, שפעם היה לי הכבוד לנהל אותו, ואני מכיר אותו מקרוב. הוא משרד יקר ורב-חשיבות. הוא מקור לגאווה, בסופו של דבר, כי ישנם שם אנשים מקוריים ויצירות נהדרות ואיזשהו משהו שמשקף את כוחה ואת ייחודה של מדינת ישראל. את כל הדברים האלה היא כרתה, בכל הדברים האלה היא פגעה. והכי גרוע זה האווירה שנוצרה סביב האומנות במדינת ישראל, כאילו מצפים שהאומנות תעבוד את המדינה, תשרת את המדינה, תפאר אותה ותרומם אותה.

לא. זו לא תפקידה של האומנות. תפקידה של האומנות הוא לעורר דיון, לעורר אנשים לחשוב, להזמין ביקורת, להתסיס. בשביל זה יש אומנות. זה מה שעושים אומנים בכל מקום בעולם, במדינות דמוקרטיות, כמובן. את זה רצתה מירי רגב להשתיק, את הפיות האלה היא רצתה לסתום, את הידיים האלה היא רצתה לעצור. וזה כישלון גדול. אני מקווה שהחוק הזה מת, לא נשמע עליו יותר, לא נראה אותו יותר, אבל כשבהיסטוריה יסתכלו אחורה, יראו את היום הזה כנקודת המפנה.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, איננו, איימן עודה, איננו, שרן השכל,

איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. תודה רבה לך, אדוני. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שבועיים החלטתי לעשות מעשה. לפני שבועיים חוק נאמנות בתרבות עדיין היה אמור לעלות. הוא אפילו היה אמור לעלות במליאה להצבעה בשבוע שעבר. ואני החלטתי לעשות מעשה והלכתי לראות את הסרט מחולל החוק הזה. כולם יודעים איך קוראים לסרט הזה, נכון? כמה צפו בו, בסרט "פוקסטרוט"?

אנחנו יודעים שהשרה, צפית בסרט "פוקסטרוט"? אני שמחה לשמוע. חברת הכנסת יחימוביץ וחברת הכנסת כהן-פארן, אתן ח"כיות מצטיינות וגם מבינות בקולנוע, ובעיקר, אתן יודעות על מה אתן מדברות כשאתן פוסלות משהו. חברת הכנסת ורבין, יש אחד שלא יודע על מה מדובר,

אה, אז אני אספר לך. הסרט "פוקסטרוט" הוא סרט, שומו שמיים, הינה ראש הממשלה נכנס, אני לא יודעת אם הוא צפה בסרט "פוקסטרוט".

אני מוכרחה להגיד לכם, מבחינה קולנועית לא השתגעתי ממנו, אבל הסרט "פוקסטרוט" מדבר על פוסט-טראומה ממלחמה. אדוני היושב-ראש, פוסט-טראומה ממלחמה, יודע על זה כל מי שיושב כאן סביב השולחן והיה במבצעים והיה בסיטואציות לחימה קשות, ואני מוכרחה להגיד שאני לא, אבל אני רואה את האנשים סביבי, במיוחד אנשים ממלחמת יום כיפור, שיצאו מהמלחמה והמלחמה לא יצאה מהם. הלכתי לראות את הסרט "פוקסטרוט" תחת הרושם האדיר שהותירה עליי השרה, שהסרט הזה, אסור שיוקרן בשום מקום במדינת ישראל, וחלילה לו שיהיה מוקרן באיזשהו מקום בעולם, כפי שהיה בצרפת, שהשגרירה שלנו שם לצערי קיבלה החלטה לא נכונה והחליטה שלא ללכת להקרנה האדירה שלו. השרה רגב, את עשית שירות אדיר לסרט "פוקסטרוט".

לא בטוחה שמבחינה קולנועית הגיעו לו כל השבחים האלה, אבל מבחינה עניינית, אסור לדבר על פוסט-טראומה? יש שם קטע אחד בסרט שהוא מאוד קשה, אדוני היושב-ראש. באמת סרט קשה. כל מי שהוא ישראלי,

מבין את הסיטואציה שהחיילים שלנו, הצעירים האלה בני ה-18, ניצבים בפניה, סיטואציה איומה אל מול האוכלוסייה הפלסטינית. למה צריך לפחד לדבר על הדבר הזה? למה, כדי שאנחנו נהיה מסוגלים להתמודד גם עם הדברים הקשים, שהבחירות המדיניות שלנו עושות. למה אנחנו צריכים לפחד מזה? אדוני היושב-ראש, רק היום במדינת ישראל מתחילים לדבר על פוסט-טראומה ממלחמה כמו שצריך. רק היום מתחילים להבין מה האנשים האלה, צעירים וצעירות, עוברים. לא כולם חווים את זה מייד, לא כולם מדברים על זה מייד, אדוני היושב-ראש, אבל כל אלה שהיו במצבים האלה, בסופו של דבר הפוסט-טראומה יוצאת מהם. כי מה הם בסך הכול? הם ישראלים, חלק גדול מהם יהודים,

מי שאינו יהודי ונלחם בצבא, זה ברור לגמרי, אנחנו לא חושבים ומדברים אחרת שבועיים אחרי שסא"ל מ' נהרג בסיטואציה נוראית.

אני מסיימת. מה פתאום "פוקסטרוט" היה צריך לחולל חוק מיותר כל כך? איך קרה לנו הדבר הזה? טוב שהחוק הזה ירד. אני מקווה שהוא ירד לכל החיים והלך למגרסה הקרובה.

תודה רבה. חבר הכנסת יוסי יונה, בבקשה.

לאה פדידה, אחרונת הדוברים. אדוני היושב-ראש, אדוני ראש הממשלה, קודם כול, אני רוצה להעיר הערה לגבי הנוכחות. אני חושב שבסופו של דבר הסיפור הזה של 6159: עושה חסד עם כנסת ישראל בכך שהינה, אנחנו רואים, ישנה מליאה, ישנם חברות וחברי כנסת ויש דיון. נעים לדבר כאשר המליאה מלאה יותר מאשר כאשר היא ריקה. אני רואה שלחברתי ציפי לבני יש איזשהן השגות בעניין הזה. להפך.

אם כן, את תומכת בכל לב בדבר. אני רוצה להתייחס לעניין של הסייבר. אדוני ראש הממשלה, אשמח מאוד לקבל את תשומת ליבך, כי זה באמת נוגע לך ולנו.

אנחנו מאוד גאים, אדוני ראש הממשלה, על כך שבנותינו ובנינו הם מאוד מוכשרים, יש להם מיומנויות מקצועיות מאוד מאוד גבוהות, והם יודעים לעשות אקזיטים מופלאים. אבל ישנן ידיעות בשבועות האחרים שמטרידות אותי, ומן הראוי שיטרידו אתכם. מתפרסמות כתבות בעיתונים שונים על מעורבותן של חברות סייבר שנותנות שירותים למשטרים עריצים ברחבי העולם. אדוני ראש הממשלה, אתה עמדת כאן והתגאית ודיברת בשבח הדמוקרטיה הישראלית. אני מצטרף לדברי השבח.

אדוני היושב-ראש, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אבל משטר דמוקרטי, יש מקום שישמרו אותו, יש מקום שיטפחו אותו, ויש מקום שנהיה, אדוני היושב-ראש, יותר מאשר דמוקרטיה, אור לגויים. אבל לא הייתי רוצה, אדוני היושב-ראש, שנהיה סייבר לגויים במובן הרע של המילה. ולכן אני מנצל את הבימה הזאת, חברות וחברי כנסת: לכל הממונים על הבטחת הייצור של הסייבר, אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים ששמנו לא יוכפש בעולם. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים שהטכנולוגיה המתקדמת שלנו לא תגיע למשטרים עריצים. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, שהטכנולוגיה המתוחכמת והמתקדמת שלנו לא תיפול בידם של אנשים שפוגעים בזכויות אדם בסיסיות. על פניו, אני אומר: על פניו, ואני מאוד מאוד זהיר בעניין הזה, נראה שאנחנו לא זהירים דיינו, גברתי סגנית שר החוץ. זה באמת עניין מוסרי וערכי עבור כולנו. חבל. חבל ששמנו יוכפש בעולם בגלל שהטכנולוגיות היפהפיות, המתקדמות, החשובות הללו תיפולנה בידיים לא טובות. ויש מקום לדאגה, גברתי. יש מקום לדאגה, אדוני היושב-ראש. ואני באמת מפציר, ואני רואה בזה עניין לאומי, עניין ערכי, עניין שחשוב לכולנו, שהטכנולוגיות הללו לא יגיעו לידיים הללו, והן מגיעות, ואני אומר זאת בכאב ובעצב, אפילו לא בביקורת, במובן זה שאם יש אות קין כפועל יוצא של נפילתן של הטכנולוגיות הללו בידיים זרות, זה אות קין על כולנו. על כולנו. אני רוצה לומר הערה אחת, אדוני, ברשותך: יש פער מאוד גדול בין ההתפתחות הטכנולוגית העצומה לבין הרגישות המוסרית של ילדינו.

אני חושב שזה גם התפקיד שלנו, של מערכות החינוך שלנו, להדגיש את המאפיין הערכי הזה, שלא יהיה מצב, כפי שאנחנו רואים היום, הפער העצום בין התפתחות טכנולוגית כבירה ומואצת לבין רגישויות מוסריות שהייתי מכנה אותן מעוכבות,

תודה לחבר הכנסת יוסי יונה. אחרונת הדוברים, חברת הכנסת לאה פדידה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, האמת היא שיש לי נאום מצוין, אבל אני חייבת לשאול שאלה את ראש הממשלה בנימין נתניהו: אדוני ראש הממשלה, אתה רוצה להגיד לי שאתה לא יודע על מה אתה מצביע? אתה רוצה להגיד לי שאתה מצביע מכוח האינרציה? אומר אתמול במקלט לנשים מוכות: לא ידעתי, לא שמעתי. אני ממש מודאגת שבביטחון אתה עושה ככה, אומר: תעשו, ואחר כך: לא ידעתי, לא שמעתי, בואו נקים ועדה. אז אני מקווה שבתור שר ביטחון תקפיד להקשיב ולדעת על מה אתה מצביע, אדוני ראש הממשלה. אבל אני רוצה לאתגר את הבית הזה ולשאול, חידון, האם אתם מכירים את האמירות הקשות שנאמרות בבית הזה, ומי אמר.

מי אמר את המשפט הזה: אני הומופוב גאה? כן, קואליציה, אופוזיציה, מי אמר את המשפט הזה: אני הומופוב גאה? לא יודעים? הרמז הבא: אשתי לא רוצה חפלות המוניות בלידה שלה. מי אמר את זה?

אוה, נקודה. מי אמר את זה: לאנוס אישה זה כואב, מה שנעשה היום זה אונס ברוטלי? מי אמר את זה? מה, אתם לא יודעים? אוי, נו, באמת. מי אמר את זה: יש לי פנטזיות מיניות שאני לא מגשים אותן, כאן, בבית הזה? סליחה, אפשר לבקש, חברת הכנסת, לא להזכיר שמות? לא הזכרתי שמות. אני שואלת מי אמר. אני כבר אומר לך מראש. מי אמר? אני רוצה שהם יענו לי. מי אמר את המשפט הזה? מי אמר את המשפט החכם, והתנצל אחר כך:

יש לי חמישה ילדים, שניים מהם לא עניים, אז אין עניים. וואי, איזה חכם זה, גדול מהחיים. מי אמר את המשפט הזה: אתם אפסים, וכמובן שהתנצל אחר כך? האמת, אחרי כל אמירה שאמרתי הוא התנצל. מי אמר שמשפחות חד-מיניות הורסות את החברה הישראלית? מי אמר שלאישה יש תפקיד מסוים, לגבר יש תפקיד מסוים, כך ברא אותם אלוהים, וחס וחלילה שלא ישתבשו הדברים? ומי אמר למי בטוויטר, והטוויטר סגר אותו ל-12 שעות? יש רק חבר כנסת אחד כזה. כששאלתי את הח"כים בפרסה מי לדעתם החבר כנסת הכי גזעני ושוביניסט, אמרו לי שם אחד, מתברר שהוא בכלל לא אמר את האמירות האלה. יש רק חבר כנסת אחד בבית הזה שמרשה לעצמו להגיד אמירות שוביניסטיות,

גזעניות, ויודע להתנצל אחר כך. מה זה שווה להתנצל אחרי אמירות כאלה,

תודה רבה.

כל אחד בבית הזה יודע מי חבר הכנסת הזה שאמר את זה, וסגרו לו את הפה ל-12 שעות, אולי הגיע הזמן שיסגרו לו את הפה ליותר שעות. תודה רבה לחברת הכנסת פדידה. שר התחבורה ישראל כץ, שר התחבורה והמודיעין,

ידבר עכשיו, ישיב בשם הממשלה. ישראל כץ, בבקשה.

ברשותך, אשיב על כמה מהטענות שהועלו כאן ואתאר בתמצית את תהליך מערך הסייבר הלאומי כפי שהוא קרה וכפי שראיתי אותו כחבר הממשלה במו עיניי. לפני כמה שנים ישראל לא הייתה על מפת הסייבר העולמי המאורגן, נושא שהופך להיות מרכזי במה שמתרחש היום בעולם. ראש הממשלה יזם, אני זוכר את זה היטב, את הקמת מערך הסייבר הלאומי בשלבים. אני זוכר שרוני בר-און, אני לא יודע באיזה תפקיד הוא היה אז בדיוק, תקף ולגלג ואמר: ראש הממשלה עוד פעם מדבר על איזה סייבר, על מערך סייבר, סליחה, לא אמרתי את

אני ראיתי את הדברים וראיתי אותם מתפתחים. ההחלטה שראש הממשלה קיבל היא להקים מערך סייבר לאומי בפריפריה. חברת הכנסת לאה פדידה, את על גבול הפריפריה, כי אנחנו כל כך מחברים עכשיו את הכול, שיקנעם היא כבר במרכז. הרי יזמנו את אותו מזלג שכולם עוברים בו, כמו שאת ומשפחתך יודעים. ההחלטה המודעת הזאת שראש הממשלה קיבל היא למתוח את הגבולות של ההייטק, של הסייבר, ברמה הגבוהה ביותר שיש לישראל, בעצם, ובתרגום ובשילוב של המודיעין הצבאי, של היכולות הצבאיות עם המערך האזרחי, עם הגוף שנמצא. אגב, זה לא קרה במקרה. ראש הממשלה, כבוגר MIT, הוא בדיוק, הוא העתיק מודל שעבד בארצות הברית: היה מערך של המודיעין צבאי האמריקני בלב הקמפוס של MIT, ה-NSA, רשת המידע והמודיעין האמריקנית. יש גם מודל כזה בסטנפורד, קליפורניה. בעצם, נוצר כאן שילוב בין היכולות של המודיעין הצבאי, והאקדמיה מעורבת איתם בחלוקת המידע וכמובן לימודו. ואז נוצר מערך אזרחי שלם, עמק הסיליקון שם ובאר שבע כאן. והעובדה הזאת, שבמרחק של שעה מהמרכז, בבאר שבע, קם מערך סייבר לאומי ברמה מהגבוהות ביותר בעולם, בלי שום ספק, אני סיירתי שם, אני מזמין אתכם גם לבקר שם, כל אחד לפי סיווגו, זה דבר מדהים, שבעצם מעביר את היכולת הגבוהה ביותר של מדינת ישראל לנגב. בעקבות זה באים האנשים, וגם קריית המודיעין מוקמת עכשיו, בהחלטה של הממשלה, ליד צומת ליקית, וגם אותו מאגר ידע עצום, ויכולת, יעברו לשם. זה מהפך אדיר, החלטה מודעת, מדיניות ויישום של המדיניות לרתום.

הכוח הגדול זה החברות הפרטיות. יש כאן ידע עצום, יכולות עצומות. חלק ניזון מהרקע הצבאי וחלק מתחיל ישר מהצד האזרחי. מערך הסייבר הזה, שאנחנו מעגנים אותו היום, לא בהוראת שעה, מוסיף לחוסן הלאומי של מדינת ישראל ומבטיח שישראל תמשיך להיות ותהיה בוודאות בין המדינות המובילות בעולם בתחום שאולי אין חשוב ממנו, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה חברתית, כאשר אנחנו משלבים את כל תושבי מדינת ישראל, חיבור אמיתי של הפריפריה, עם כלים אמיתיים, המובילים ביותר בעולם, להיות חלק מהעוצמה הזאת. לכן, אבקש מכולם לתמוך בהצעת החוק ולהעביר אותה לאחר מכן, אדוני היושב-ראש, ברשותך, לוועדת החוץ והביטחון להמשך קידום החוק. תודה רבה לשר ישראל כץ. אתה מציע להעביר את זה לוועדת חוץ וביטחון. אז אנחנו נצביע עכשיו על ההצעה להעביר את הנושא לוועדת חוץ וביטחון. מי בעד?

ההצעה להעביר את הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט 2018, לוועדת החוץ והביטחון נתקבלה. 81 בעד, 12 נגד.

רבותיי, אני ביקשתי מחברת הכנסת פדידה שלא תזכיר שם, והיא לא הזכירה שם. חבר הכנסת סמוטריץ טוען שכולם הבינו שזה אליו, אז אני מאפשר לו שלוש דקות במקום חמש דקות. מה זה?

אדוני היושב-ראש, חבריי השרים וחברי הכנסת, חברת הכנסת פדידה, אני מבין מדברייך בנאום הקודם שנפגעת ממני, למרות שניסיתי להסביר שזה לא היה בכוונה. התנצלתי כאן על הדוכן, התנצלתי בפנייך בפרסה, התנצלתי בפנייך בטוויטר. אז אני רוצה, אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כדי להתנצל בפנייך בפעם הרביעית, בפני מליאה מלאה. טעיתי, מעדתי בלשוני, לא בכוונה, חלילה, לא התכוונתי לצחוק, טעות לשונית במובן הכי טכני של המילה. תודה רבה.

ולמרות זאת, ולמרות זאת, מאחר שנפגעת, וכפי שניכר, אחרי כל כך הרבה זמן נשאת את הנאום שנשאת, אז אני מבקש שוב סליחה ומתנצל על הטעות.

על אף אחת מן האמירות שייחסת לי. כידוע, אני מאלה שעומדים מאחורי דבריהם.

תודה לחבר הכנסת סמוטריץ. מודה ועוזב ירוחם, בצלאל. אנחנו עוברים להצעת חוקה הבאה, הצעת חוק למניעת ההסתננות, בקריאה ראשונה. יציג את הצעת החוק סגן השר משולם נהרי. אני סוגר את הרשימה. מי שרוצה עוד יכול עכשיו לגשת. חבר הכנסת אחמד טיבי. מי עוד? טוב, אני סוגר את הרשימה.

השר משולם נהרי, בבקשה. פתח פיך ויאירו דבריך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת רבותיי,

מרוב התנצלויות עוד יהיו לי פה תכף, מספיק,

אבקש שקט באולם. אתם מעכבים את הדיון, רבותיי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, מטרת החוק היא להאריך את האיסור הקיים על הוצאת כספי מסתנן מישראל, איסור אשר הוא כלי הכרחי להתמודדות עם אוכלוסיית המסתננים. הנושא מעוגן במסגרת הוראת שעה, התשע"ג 2013, והתוקף של הוראת השעה עתיד לפקוע ביום ו' בטבת התשע"ט, 14 בדצמבר 2018. לכן, מה שמתבקש הוא להאריך את הוראת השעה ב-18 חודשים, ובמהלכם תמשיך להיבחן נחיצותו של האיסור ויעילות דרכי אכיפתו. בשבוע שעבר עלה הנושא הזה כהצעת חוק פרטית, והתחייבנו שביום שני שלאחר מכן,

היום, נביא את זה כהצעה ממשלתית. אני קורא לחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק. תודה לסגן שר הפנים הרב משולם נהרי. רשימת הדוברים: חבר הכנסת אברהם נגוסה, איננו, חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, עולה? בבקשה. אחריו, חברת הכנסת ענת ברקו. מכובדי היושב-ראש, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו מתנגדים להצעת החוק הזאת ונצביע נגדה.

כדי להביע כאב, צער וזעם על הפשע הנוראי בכפר ג'ש, הריגתה של בחורה צעירה, יארא איוב, רציחתה של יארא איוב בת ה-16, ביתור גופתה וזריקתה בפח אשפה. איום ונורא. אני קורא ליו"ר הכנסת להסכים להצבעה חוזרת לעניין ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא אלימות נגד נשים. ישנן תוכניות שלא יושמו להגנה על נשים שנתונות בסכנה של אלימות. ישנם דברים רבים שאפשר לעשות. אנחנו כחברה ערבית זועקים לשמיים. לא יכול להיות שאנחנו החברה המוכה ביותר בעניין של רצח נשים, יותר מאשר בגדה המערבית, יותר מאשר ברצועת עזה, יותר מאשר בירדן ובאחוזים גבוהים מאוד, לפי כל קריטריון. אנחנו לא יודעים את הפרטים של הרצח הזה, לא יודעים מי המנוול או המנוולים שעשו את הפשע הנוראי הזה,

אנחנו כחברה וכהנהגה ערבית מחויבים לעשות הכול, אבל הכול, כדי למנוע וכדי להילחם בפשעים הנוראיים האלה. המשטרה לא עושה מה שצריך, אתה יכול לסכם. הממשלה לא עושה מה שצריך, ואני קורא לכל חברי הכנסת, לפחות, לפחות, זה צעד קטנטן שיראה על רצינות, לטפל בעניין הזה: הצבעה חוזרת על ועדת חקירה פרלמנטרית.

תודה רבה לחבר הכנסת זחאלקה. חברת הכנסת ענת ברקו, מוותרת. חבר הכנסת משה מזרחי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראשית, אני רוצה להתנצל בפנייך, חברת הכנסת טלי פלוסקוב, על התקרית על הדוכן קודם, כי אני רוצה לסיים מאותה נקודה שבה נגררתי מפה, ברשותך.

ראש הממשלה היום הגדיר את מדינת ישראל כמוצב קדמי של העולם החופשי, ופה אני פונה לשרה מירי רגב, והפעם בשפתה, כן? הטעות במקור: בסיום האקורד של המנדט הבריטי, איש אחד ששמו דוד בן-גוריון החליט על הכרזת העצמאות של מדינת ישראל. 6,300 איש ואישה נהרגו על הקמתה. אותו איש אמר ב-29 במרס 1949 ככה: "מדינת ישראל, אני מקווה, לא תהיה אף פעם מדינה טוטליטרית, שבה יקבע השלטון את האמת המדעית, את הסגנון הספרותי, את כיוון האומנות או דרך הרוח. במדינת ישראל תהיה חירות גמורה לאנשי הרוח, ואיש לא יכבוש ולא ישעבד את הרוח האנושי". ועכשיו לגופו של החוק הזה, החוק-דמה, פלצבו, אני מדבר על הוראת השעה, כמובן. הייתי בדיון בוועדת הפנים. חמש שנים, החוק הבלתי-אנושי, המגביל הזה, שחשבו שהוא ידרבן את המסתננים, פליטים, מבקשי עבודה וכו' החוצה, חמש שנים, כמו אבן אכף, אפילו לא כתב אישום אחד, לא סנקציה אחת, לא חקירה אחת, לא כלום. על מה אתם מבקשים עוד 18 חודשים,

עשרות אלפי מהגרים ברישיון, ואני מדבר על מעל 50,000 עובדים שמגיעים הנה בהיתר ונותרים פה, חלקם הגדול גם בדרום תל אביב, ללא היתר שהייה. הם לא מפריעים לאף אחד, הם כנראה גם הרבה פחות שחורים מאלה שמטרידים את מנוחתם של תושבי הדרום. כל החקיקה הדרקונית הזאת, שלא הייתה אפקטיבית, שנועדה רק להרגיע את המצפון, היא בניגוד גמור לדוגמה, למוצב הקדמי של העולם החופשי. לא נכנסים אלינו יותר, וחבל שראש הממשלה לא פה, צריך לפרגן לו: הקים את הגדר, מאז אחד לא נכנס. תתמודדו בדרך קצת יותר הומנית עם המעטים שנותרו פה. וחוץ מזה, יאללה, תסגרו כבר את הבסטה, חברים. אנחנו מדממים לחינם פה את מילינו. תודה רבה לחבר הכנסת מזרחי. חבר הכנסת איציק שמולי, מוותר, יואב קיש, איננו. דב חנין.

תודה לך, אדוני היושב-ראש. רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, החוק הזה הוא עוד אחד מאותה סדרה של חוקים שנועדו להילחם במבקשי המקלט, למרר את חייהם, לייסר אותם גם בשוטים וגם בעקרבים, ובדרך הזאת לשגע גם אותם, גם את השכנים שלהם בשכונות דרום תל אביב ובמקומות אחרים וגם את החברה הישראלית כולה. אני קורא לכם, עמיתיי חברי הכנסת, להתנגד להצעה להאריך את הוראת השעה המיותרת והפוגענית הזאת. אני רוצה לומר לכם, עמיתיי חברי הכנסת: הצעת החוק הזאת, שעוברת, הופכת העברת כספים של מבקשי מקלט לחוץ-לארץ לעבירה פלילית, היא אחד המנגנונים הפוגעניים, אבל גם המיותרים, ביותר שהומצאו בין כל מנגנוני הפגיעה שאתם ניסיתם לייצר נגד מבקשי המקלט. בדיון שהתקיים בוועדת הפנים דיווח סגן ניצב אסף אלמוג ממרחב יפתח כי במשך חמש השנים שבהן הוראת השעה הזו קיימת לא הוגש אפילו כתב אישום אחד מתוקפה. אז למה להאריך אותה בעוד שנה וחצי? מה שהוראת השעה הזו עשתה, היא פיתחה שוק עברייני של הוצאת כספים מישראל, והשוק העברייני הזה, אין בו שום תועלת, יש בו רק נזקים ורק בעיות. עוד צריך לומר, אדוני היושב-ראש, שבשנים 2009 2012 פעלו בסיני מחנות עינויים, שאליהם הובאו מבקשי מקלט מאפריקה, שנחטפו ועונו, ונדרש אז כופר מבני המשפחות שלהם בעבור שחרורם. אותם אנשים שעובדים בארץ השתמשו בכסף שהם הרוויחו, השתכרו בארץ, כדי לפדות את בני המשפחות שלהם מאותם מחנות עינויים. אם החוק הזה היה קיים, אז בעצם הם לא היו יכולים לעשות את הדבר הזה, והאנשים היו נותרים במחנות עינויים ובסבל נוראי. לכן, אדוני היושב-ראש, החוק הזה הוא חוק מיותר. אותה הוראת שעה לא הניבה אפילו כתב אישום אחד, היא רק יצרה שוק עברייני של העברת כספים לחוץ-לארץ. זו גם הוראה גזענית, מכיוון שהיא חלה אך ורק על מבקשי המקלט שמגיעים מאפריקה, והיא הוראה פוגענית מכיוון שהיא מונעת ממבקשי המקלט להעביר כספים שהם הרוויחו כדין בישראל לקרוביהם שנמצאים במצוקה.

את הצעת החוק הזו צריך לדחות. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין. חבר הכנסת יהודה גליק, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי השרים, חבריי חברי הכנסת המתוקים והמתוקות מן הקואליציה ומן האופוזיציה, אני ברשותכם רוצה לנצל קצת היום את הבמה הזאת, ששמעה קצת מרירויות וקצת תלונות וקצת תחושות רעות וקצת התבטאויות קשות, לשנות טיפה את האווירה. ביום שני הבא, היום הראשון של חנוכה, כמדי שנה, אני עושה בכנסת כנס שנקרא "רואים טוב", שבו אני מבקש להביע הערכה לאזרחים ולעמותות שרואים טוב, שפשוט תורמים לראיית טוב. השנה, היום הראשון של חנוכה גם חל ב-3 בדצמבר, שהוא היום הבין-לאומי למודעות לשילוב בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית, ולכן השנה הכנס הזה יעסוק, יתמקד, גם, בדגש מאוד חזק, בגופים שמשלבים בעלי מוגבלויות. השנה יקבלו תעודות הוקרה: גוף שנקרא "כל יכול", שמעסיק כ-200 בעלי מוגבלויות, "מקומטוב", מסעדה מקריית שמונה שמופעלת על ידי ילדים בעלי מוגבלויות, מעבר לזה יש גם קבוצת בני נוער שמעודדים אנשים שלא לעשן, יש גוף שנקרא "מתוק בלב", של גדי בשארי, שעוזר גם לבעלי מוגבלויות, אדם בשם אבי ג'מאל מחיפה, שעוסק בהרבה מאוד צדקה, עמותת "אנוש" שעוסקת בבעלי מוגבלות ומתמודדי נפש, עמותת "יחדיו" שעוסקת בנשים בזנות, אלו שמתמודדות עם זנות, לצאת מזה, "מכורים לחיים" אנשים שיוצאים מסמים, אדם שהיה מכור לסמים, שהקים בית חם בבית שמש, "סיכוי שווה" בראשות אורן הלמן, שעוסק בשילוב בעלי מוגבלויות בעסקים, רחל לבבי אברהם, שעוסקת בסיוע לנפגעים בדרום תל אביב, עמותת "ידידים", שעוסקת בסיוע לאנשים בדרכים, "חבל הצלה", שעוסק במצוקותיהם של גברים גרושים, סלאח סלאח מירכא, שעוסק בסיוע גם לבעלי מוגבלויות בתוך האוכלוסייה הדרוזית, נאיל זועבי, שעוסק בשילוב בין יהודים וערבים, ארגון "אמיצים" ארגון שעוסק בקידום אלמנות ויתומים צעירים, "סוטריה" זה גוף של בית מאזן לבעלי התמודדות עם הנפש, פה בירושלים, אהובה מרין, גברת מבאר שבע, שמתנדבת בתחום הזה של סיוע, עמותת "המרכז לחינוך יהודי ציוני" באופקים, שגם כן מתעסק בבעלי מוגבלויות, ועמותת "עלה" בסניף ירושלים. האירוע יתקיים ביום שני הבא באודיטוריום בכנסת, בין השעות 10:30 ו-13:00. אני מזמין את חברי הכנסת להיות שותפים למתן תעודות ההכרה, ולעודד את ראיית הטוב בחברה הישראלית.

תודה לחבר הכנסת יהודה גליק. תמר זנדברג, מוותרת, רויטל סויד, מוותרת, עליזה לביא, איננה. אחמד טיבי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, על פי הנהלים החדשים בעניין הדיג בחוף אכזיב, מאנדרטת המעפילים בחוף אכזיב צפונה נאסר הדיג כלל, ובין האנדרטה דרומה, לכיוון בית אלי אביבי, ניתן לדוג מהחוף בלבד, רק עם חכת עץ וללא אמצעי עזר, כשהמרחק בין הדייג לפיתיון לא יעלה על 20 מטר. זאת ריבונות. לפקח רשות הטבע והגנים סמכות לקנוס דייגים, ואף להוביל למאסר וחילוט של ציוד הדייג, והם השתמשו בסמכות באופן תדיר בחודשים האחרונים, ובצורה פוגענית. הטענה של הדייגים, ואני מעביר אותה כאן, יהודים וערבים כאחד, שזה הרגל, זה ספורט, דיג בחכה, שהם עושים עשרות שנים. אין פגיעה, כפי שמציירים ברשות הטבע והגנים, והפגיעה הממשית היא מדיג באמצעות רולרים, המושים מהים טונות של דגים, לא באמצעות חכה, איתן, ולא דיג ספורטיבי, באמצעות חכות ורולרים.

הם מבקשים להחזיר את המצב לקדמותו ולהמשיך לדוג כפי שעשו עד ההחלטה, באמצעות רולרים, ואפילו להרחיב את שטח הדיג באזור, במקום לצמצם אותו דווקא. מה זה דגים מסתננים?

היות שזה מכוון נגד דייגים, גם יהודים וגם ערבים, אז לא יודע מה הראש שעמד מאחורי ההחלטה הזאת, להתנכל דווקא לאנשים, זה תחביב, זה ספורט. הייתי יכול לענות לאדוני, כיוון שהדיון הזה היה בוועדת הכלכלה.

וזו הצגה, זאת אומרת, אני מכיר את הנושא בעל פה.

אני רק יכול לומר לאדוני את הדבר הבא. בתור סגן יושב-ראש, שפעם היה יושב-ראש ישיבה, אתה אומר את זה על זמנו של חבר הכנסת טיבי. לא, לא, לא, חשובה לי התשובה. לא, לא, אני מאפשר לך לענות. אני רק אומר לך, אדוני, שהדגה בישראל במשבר עצום מאוד מאוד. והיא תיפגע מ-137 דגים?

לא, לא, זה הרבה יותר. תאמין לי, זה לא כך, אני עסקתי בזה, ואני אחרון שיגידו עליו שהוא מתנגד לדייגים. דאגתי גם לפיצוי עבור הזמן שהם לא דגים. ספורט, ספורט, איתן. אתה יודע, אז אני רוצה לקטוע אותך, ולתת לך לענות. פניתי היום לשר אלקין, והוא אמר לי שהוא מכיר את ההחלטה, והוא ביקש להחזיר את הנושא לשולחנו כדי לדון בנושא מחדש.

אולי הוא יצליח לייצר תרביות דגים. אבל מה שברור, שדייג אוהב דגים. לא כל כך ברור,

תודה רבה. למה הוא דג אותם,

תודה רבה לחבר הכנסת טיבי.

הוצאנו את הדייגים, ואת והמכמורתנים, הוצאנו. חבר הכנסת מוסי רז, בבקשה. אבל לא הבנתי, אחמד טיבי, איך זה קשור לחוק המסתננים. דגים שהסתננו לחוק. קשה לתפוס אותם, דגים שהסתננו. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, נאמר שאני לא יודע על מה מדברים כאן, לא מכיר את הנושא שמדובר עליו. אני לא יודע אם מדובר על מבקשי מקלט, מסתננים, עובדי קבלן, לא חשוב מה, ומסבירים לי שיש הוראת שעה שהייתה בתוקף חמש שנים, חמש שנים לא עשו בה שום שימוש, ורוצים להאריך אותה בעוד שנה וחצי. בספק גם אם יצא ממנה משהו. ברור שלא יצא כלום, ורוצים להאריך אותה בעוד שנה וחצי. למי בדיוק זה נשמע סביר, הדבר הזה? למי בדיוק הדבר הזה נשמע דבר הגיוני, שאנחנו צריכים לבזבז עליו את זמננו, המדינה צריכה לחוקק חוק כזה, להאריך את התוקף של הוראת שעה כזו? אני אגיד לך בדיוק למי, אדוני היושב-ראש: למי שרוצה כל הזמן להשתמש במצוקה של מבקשי המקלט ושל התושבים בדרום תל אביב,

צריך להגיד: תושבי דרום תל אביב בבחירות המוניציפליות האחרונות סירבו לבחור בכל הנציגים האלה שבאים פה לכנסת ומציגים את עצמם כנציגי דרום תל אביב. איש מהם לא נבחר, והם התמודדו, ובא לנצל את המצוקה הזו כדי עוד לסכסך, עוד להסית. קראתי אתמול שבשנה האחרונה, מאז תחילת השנה, בדרך לחופי ספרד טבעו 640 פליטים. יש מצוקת פליטים בעולם, מאות מתים, ומה עושה המדינה, ואנחנו צאצאיהם של אלה שבאו בצורה כזו לכאן? אנחנו ממשיכים להתעסק

אותם 50,000 שבאו לפה, וכבר לא באים שש שנים, הם באו לפני שש שנים ומעלה, ובתקופה הזו הם כבר פחתו ל-30,000 אלף ומשהו, כי כל שנה עוזבים כ-3,000 או 4,000. ממשיכים להסית נגדם, ממשיכים לחוקק נגדם, ממשיכים לדבר עליהם בוועדות, במקום לקלוט. מה זה 30,000 בים של עשרות מיליוני פליטים שמסתובבים בעולם? באירופה, בגרמניה, קלטו מיליון בשנה. יכול להיות שזה אפילו יותר מדי. במקומות אחרים קולטים פליטים, ואנחנו? שש שנים לא בא לפה בן אדם, ממשיכים להסית נגדם, ממשיכים להסית אחד בשני, מדוע? מפני שהממשלה איננה מסוגלת להתמודד עם המצוקות בדרום תל אביב. במקום לטפל בבעיית החינוך ובבעיות האחרות בדרום תל אביב, תמיד קל להצביע על האשם, שהוא איננו אשם, אבל להגיד: הוא אשם. תודה רבה לחבר הכנסת מוסי רז. חברת הכנסת נורית קורן, איננה, מיכל בירן,

עיסאווי פריג' איננו. יעל כהן-פארן, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, הארכת הוראת השעה שמובאת לפה היום, היא פשוט להאריך משהו שלא עובד, שלא הוכח, שלא הראו לנו בוועדת הפנים שבכלל הייתה לו אפקטיביות,

ובעצם להמשיך את ההתעללות במבקשי המקלט. תקראו להם פליטים, תקראו להם מסתננים, אני יודעת שאתם מעדיפים את המילה האחרונה, אבל בסופו של דבר, מרביתם ביקשו בקשות מקלט, שלא ניתנו להם, כמעט כולן לא נבדקו אפילו, ואלו שנבדקו, נבדקו תחת קריטריונים מאוד תמוהים, שבערכאות שונות של בתי דין הם נפסלו. אבל אתם בשלכם, אתם פשוט רוצים להראות לאותם תושבים, שליבי איתם, ואפשר היה להקל את מצבם, ללא שום ספק, בלי קשר לחקיקה הזאת ובלי קשר למהלכים המאוד-אכזריים,

שאתם מקדמים כאן, אתם פשוט רוצים להראות להם שאתם עושים משהו. אז גם אם המשהו הזה הוא כלום, הוא חסר אפקטיביות מוחלטת, ואתם אפילו לא בודקים, מה שנאמר לנו בוועדה זה שאף כתב אישום לא הוגש. חמש שנים הייתה הוראת השעה הזאת, שום דבר לא קרה ממנה, אף כתב אישום. אף אחד לא באמת אכף אותה, וגם לא בדקו בכלל מה הייתה האפקטיביות שלה. בסופו של דבר, ואני לא אחזור על דברים קודמים שנאמרו, זה ייצר מצב שאתם מנסים להרתיע, אתם מנסים להגיד: אל תבואו לכאן, הם כבר לא באים. כל אותם אנשים שהגיעו כשלא הייתה גדר ולא היה גבול עם מצרים כבר לא נכנסים לכאן, אפס כניסות. כל המהלכים שאתם מייצרים, שהם להרתיע אנשים חדשים מלהיכנס, הם פשוט מהלכי סרק, שכל-כולם יחסי ציבור שלכם כלפי קומץ אנשים בדרום תל אביב, שכמו שנאמר כאן קודם, אפילו לא נבחרו ברמה המוניציפלית לייצג את דרום תל אביב במועצת העיר. אבל אתם בשלכם. אני מציעה לכם להתעשת, כי המדינה הזאת צריכה טיפול אמיתי ושורשי בבעיה של המהגרים, הפליטים, מבקשי המקלט, ואתם פשוט נמנעים מלהגדיר איזושהי מדיניות שגם תטפל בהם וגם תטפל בדרום תל אביב, ובמקום זה מנהלים מאבקי סרק, שלא יובילו לשום דבר. תודה רבה לחברת הכנסת יעל כהן-פארן.

הכנסת יואל חסון, מוותר, מיכל רוזין, איננה, חיים ילין, איננו. סאלח סעד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השתתפתי היום בדיון בוועדת החינוך והזדעזעתי למשמע אוזניי. ראיתי את הדמעות הזולגות של ההורים שילדיהם נהרגו ונספו בשיטפון בנחל צפית. הזדעזעתי ממה ששמעתי, שעדיין לא למדנו ולא הסקנו את המסקנות. אני קורא כאן למשרד הביטחון ולמשרד החינוך: למה אנחנו מחכים, לאסון הבא שיקרה? הרי מדובר כאן בעשרה נערים שנספו בשיטפון מיותר. 200 טיולים באותו יום בוטלו, ודווקא במכינה הזו עמדו והתכוונו ונכנסו ממש לנחל בעת השיטפון. אני קורא כאן למשרד הביטחון ולמשרד החינוך, ואני אומר להם: צריך להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. אני מזדהה עם מה שאמר יעקב מרגי חברי, יושב-ראש ועדת החינוך, שעסוק בטלפון עכשיו. לרוב אני לא מסכים איתו, אבל הפעם אני באמת הסכמתי לכל מילה שהוא אמר. הוא הציע להקים ועדת חקירה פרלמנטרית. אני אומר שחייבים להקים את הוועדה הזו, מכיוון שאנחנו חייבים למנוע את האסון הבא. אנחנו נבחרנו כנציגי ציבור כדי לשמור גם על התלמידים האלה, במכינות הקדם-צבאיות, ואין לנו שום כוונה לסגור את המכינות האלו, כי המכינות האלו זה מפעל ציוני חשוב מאוד, בסך הכול המטרה שלנו היא שהאסון הבא לא יקרה, שנעצור את הדבר הזה לפני שיהיה.

תודה רבה לחבר הכנסת סאלח סעד. נחמן שי, איננו, מיכאל מלכיאלי, איננו. איימן עודה,

כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת וחברות הכנסת, יארא איוב, רק בת 16, נרצחה. (אומר דברים בערבית: "יארא של צמות הזהב, שחיים מתנודדים בהן, וכל כוכב לוחש את סודותיו, יארא. למשמע שירתה מתרוממת רוחך ומכווננות הרוחות את מיתריהן, יארא". כפר גִ'ש השקט והפסטורלי שבצפון מוכה יגון וכאב. אני שולח את תנחומיי למשפחה, לאימא מוכת היגון ולאב מוכה היגון, וגם לבני כיתתה של יארא.) יארא

לפני כמה ימים, והיום נמצאה גופתה.

וגם לכל אל-ג'ש, ליבנו איתכם (אומר בערבית:

יותר מ-20 נשים נרצחו מאז תחילת השנה, לצד עשרות גברים. אלו אנשים שמשלמים בחייהם בזמן שהממשלה מחלקת נשקים. והמשטרה מתעלמת. ארדן, המשטרה מתעלמת: אין עצורים, אין כתבי אישום ואפילו אין חקירות. ההתמודדות עם האלימות בתוך האוכלוסייה הערבית, שקרן מתועב. יש, ויש חקירות, ויש אפילו, תמשיך, ארדן השקרן, תמשיך לשקר. ההתמודדות עם האלימות בתוך האוכלוסייה הערבית היא הנושא מספר אחת שאנחנו ברשימה המשותפת מתמודדים איתו. יארא נרצחה לא פעם אחת, אלא פעמיים: מייד אחרי ההיעלמות של יארא התחילו אנשים להפיץ עליה שמועות בזויות. החברה הערבית מדממת מבפנים. אני אגיד את זה שוב ושוב ושוב: אנחנו דורשים להוציא את הנשק מהיישובים הערביים. אין שום כבוד ברצח, אין שום דבר טוב ברצח, תודה. אין שום דבר בנשק. כבוד היושב-ראש, הגשנו בקשה להקים ועדת חקירה. ראש הממשלה טען שלא הבין את ההצעה. אז עכשיו הוא מבין את ההצעה. אני מבקש להחזיר את ההצעה ביום רביעי ולהצביע בעדה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת עודה. שרן השכל, מוותרת. יוסי יונה, בבקשה. אחריו, סתיו שפיר, אחרונת הדוברים, ואחר כך יסכם סגן השר משולם נהרי. אדוני היושב-ראש,

אני רוצה לשוב ולנגוע בנושא, בעניין שעמד לפתחנו היום, חוק הנאמנות בתרבות, ובעצם זה נכון לעסוק בו שוב ושוב בבית הזה. היום אנחנו נוכחנו בשפל שאליו יכול השיח הציבורי, ובמיוחד גם השיח הפרלמנטרי, במיוחד גם האופן שבו גם שרים בממשלת ישראל, שכולנו מכבדים, ממשלת ישראל, עד כמה שאני מתנגד לדרכיה, היא גם הממשלה שלי, אדוני היושב-ראש. והינה מזמנת שרת התרבות מסיבת עיתונאים ותוקפת ללא רחם אנשים שעד אתמול היו בקואליציה איתה, ומדברת על שרים כמו השר משה כחלון, ששוב, ודאי שיש לנו מחלוקות אידאולוגיות ופוליטיות איתו, אבל לומר עליו, ניחא, אומרים על אנשי השמאל שהם עוכרי ישראל,

מכפישים אותנו וניחא, שופכים את דמנו לריק כך, אבל הינה, האיש שאתמול היה חבר בקואליציה הפך לפתע האיש שנותן כסף למחבלים. תחשוב על זה, אדוני היושב-ראש. משה כחלון, ליברמן, בכלל, זה באמת אבסורד שקשה לתאר אותו, שהוא מתעקש על חוק אווילי: להטיל עונש מוות על מחבלים, הוא הפך להיות גם איש הקרן החדשה לישראל. הוא האיש, יחד עם כחלון, שרוצה לתת כסף למחבלים. לא רק תמר זנדברג, אלא שר הביטחון של אתמול, אדוני היושב-ראש, ושר האוצר נוכחי, אדוני היושב-ראש, אלה הם שאמורים לתת כסף למחבלים. רק ראה לאיזה שפל אנחנו מגיעים. וזו בדיוק, אדוני היושב-ראש, הבעיה שאנחנו מבקשים להסב את תשומת ליבו של הבית הזה אליה: כשאתה מתחיל להכפיש ואתה נמצא במדרון החלקלק של ההכפשה הזאת, אתה לא עוצר באדום. מבחינתי, בוודאי תחילתה של ההכפשה זה כבר אדום, אבל נניח, שימו לב לדינמיקה המכוערת הזאת,

אדוני היושב-ראש. לכן אנחנו פה חוזרים ומוחים ומבקשים גם מהצד הזה של הבית לתת את דעתו לדבר הנורא הזה, ושהוא-הוא, ביוזמתו גם ישים סוף לשיח המפלג, המשסע והמכפיש.

תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. אחרונת הדוברים, סתיו שפיר, ואחריה, סגן השר משולם נהרי. שלוש דקות, בבקשה. תודה, אדוני. מאחר שאנחנו ביום שבו אנחנו ממש מתכבדים כל הזמן לראות את ראש הממשלה בכבודו ובעצמו מגיע לכאן להצביע, מחזה כמעט נדיר בכנסת, קיוויתי שאולי ראש הממשלה יישאר גם לדיון בתפקידו כראש ממשלה, כשר הביטחון, כשר החוץ, כשר העלייה והקליטה, כשר הבריאות, שכחתי את אחד התפקידים? זה מתחיל קצת לבלבל באמת. אולי הוא ישיב לכמה שאלות שיש לנו כאן, לחברי הכנסת,

שאלות שבוערות מאוד לציבור כבר זמן רב. כשר הבריאות היה מאוד מעניין לגלות אם שר הבריאות הואיל בטובו להגיע לאחד מבתי החולים ולחדרי המיון בתקופה האחרונה ולתת את הדעת על המצב המחפיר שהם מגיעים אליו, כשהמוני חולים לא מקבלים מענה בגלל מחסור בכוח אדם ומחסור בתקציבים. מה שר הבריאות בנימין נתניהו מתכוון לעשות בנושא?

בריאות משעממת אותו. כשאורנה פרץ, תושבת קריית שמונה, שאלה אותו על שירותי הבריאות בפריפריה, הוא אמר לה שהיא משעממת. לא ראינו שום ניסיון לתקן את האמירה המכוערת הזאת כלפי אזרחית שכל מה שהיא ביקשה זה שירותי בריאות תקינים. כשר הביטחון אולי יואיל ראש הממשלה נתניהו לספר לנו מה הוא מתכוון לעשות כדי להסדיר את המצב בעזה, כדי שלא נגיע בעוד כמה חודשים עוד פעם לאותה סיטואציה שהיינו בה עכשיו, כדי שתושבי העוטף לא יופגזו עוד שנים על ידי אש, שרפות, רקטות וטילים. 15 שנה זה מספיק, די והותר. אבל ראש הממשלה ושר הביטחון לא טורח בכלל להגיע לעוטף עזה. הוא לא הגיע לבקר כמעט שנה ביישובי הגדר. אין לו אומץ להביט בעיניים לתושבים ולתת להם תשובות. היינו שואלים את שר העלייה והקליטה נתניהו מה הוא עושה לגבי התפרצויות האנטישמיות באירופה ובארצות הברית, ואיך הוא מתכוון, כאן בבירת העם היהודי, מדינת ישראל, מה הוא מתכוון לעשות כדי להגן על יהודים בכל העולם מפני תופעות הטרור האיומות האלה. היינו שואלים את שר החוץ בנימין נתניהו מדוע הוא ממשיך לקצץ בתקציב המשרד של עצמו, עד כדי כך שהיום ישראל סוגרת נציגויות של משרד החוץ בחו"ל, בעוד שהפלסטינים רק הולכים ופותחים יותר ויותר מהן. איך יכול להיות שאנשים כבר לא הולכים לקורס צוערים, מרוב שהמשרד הזה מתכווץ? איך יכול להיות שהסמכויות שלו נקרעות ממנו ועוברות לשורה של משרדים חסרי כל אפקטיביות וחסרי כל מהות, חוץ מלהעביר עוד ועוד ועוד כספי ציבור על שום דבר ולא כלום, ולא לסייע ליחסי החוץ של ישראל? איך יכול להיות שהנושא הכי רגיש אסטרטגית מטופל על ידי מקורבים של ראש הממשלה בצורה חסרת שקיפות וביקורת, לחלוטין, ולא על ידי אנשי המשרד ואנשי המקצוע שאמורים לטפל בהם.

יש לי עוד שאלות רבות, בפעם הבאה.

לא רק שאינו טורח להגיע לכאן ולהשיב, הוא מקפיד להמשיך ולשקר לציבור,

לשקר בעניין רצח נשים, תודה רבה לחברת הכנסת, לשקר על הפונדקאות. לשקר ולשקר, ולשקר ללא כל תשובות.

תודה רבה לחברת הכנסת סתיו שפיר. יעלה סגן שר הפנים הרב משולם נהרי, בבקשה. אחריו, הצבעה.

היושב-ראש, חברי הכנסת, סעיפים 7א עד 7ג לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד 1954, נוספו לחוק במסגרת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג 2013, כהוראת שעה לתקופה מוגבלת. סעיפים 7א ו-7ב לחוק קובעים איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל, שהפרתו מהווה עבירה פלילית לפי סעיף 7ג לחוק. סעיף 7א לחוק קובע איסור כאמור על המסתנן עצמו, וסעיף 7ב לחוק קובע איסור כאמור על אדם אחר המוציא כספים מישראל בעבור מסתנן. איסור זה מסייע בהתמודדות עם תופעת ההסתננות בכך שהוא יוצר אפקט מרתיע ומביא להקטנת הכדאיות הכלכלית שבהסתננות לישראל, ובדרך זו, לצמצום התמריץ להסתננות לישראל ולעידוד המסתננים לצאת מרצונם מישראל. לאיסור תכלית נוספת והיא מניעת מעורבות של גורמים עברייניים בתהליך העברת כספי המסתננים לחוץ-לארץ. בהתאם לכך, נקבע בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000, כי העבירה של הוצאת רכוש מישראל בעבור מסתנן, לפי סעיף 7ג(ב) לחוק, היא עבירת מקור. קביעה זו מאפשרת שימוש בכלים נוספים של אכיפה כלכלית במקרים המתאימים, כגון העמדה לדין של גורמים מרכזיים בשרשרת העברת הכספים בשל עבירה של הלבנת הון והחלתם של הסדרי החילוט הקבועים בחוק איסור הלבנת הון, המאפשרים חילוט רכוש בשווי הרכוש שבו נעברה העבירה. איזה רעש. אני מבקש מכם שיהיה שקט,

רבותיי, שרת המשפטים ויושב-ראש הקואליציה, הנואם לא יכול לדבר. הוא מבקש שקט. כמו כן, קביעה זו מאפשרת לייעל את האכיפה, מאחר שהדיווח שיימסר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, לפי חוק איסור הלבנת הון, על פעולות בלתי רגילות,

העברת מידע ממוקד הרשות האמורה לרשויות החקירה. כאמור, איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל נקבע כהוראת שעה, במסגרת הוראת שעה, התשע"ג. מאז חקיקתה הוארך תוקפה של הוראת השעה האמורה כך שהיא עתידה לפקוע ביום ו' בטבת התשע"ט, 14 בדצמבר 2018. פקיעתה של הוראת השעה, ומכאן, פקיעתו של האיסור הנזכר על הוצאת כספי מסתנן מישראל, עלולה לאפשר הוצאת כספים מישראל בלא הגבלה, דבר שעלול להוות תמריץ לפשיעה כלכלית ואף תמריץ להסתנן לישראל ולהשתקע בה. חברי הכנסת מתבקשים לשבת. מי שרוצה לדבר, שידבר, אבל לא בקול.

בנוסף, בשל הקפאתו לעת הזו של מתווה ההרחקה של מסתננים למדינות שלישיות, ולאור פקיעתן של הוראות פרק ד' לחוק, שהסדירו את הקמתו של מרכז השהייה למסתננים, ביום ט"ז באדר התשע"ז, 14 במרס 2017, נותרו רשויות האכיפה בלא כלים מספקים להתמודדות עם אוכלוסיית המסתננים. במצב דברים זה, איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל מהווה כלי הכרחי להתמודדות עם אוכלוסיית המסתננים, ומוצע, על כן, להאריך את תוקפו. אומנם מאז כניסתה לתוקף של הוראת השעה לא הוגשו כתבי אישום בעבירה האמורה, אבל כאמור לעיל, נחיצותו של האיסור קיימת גם עתה ביתר שאת, והמשטרה הציגה מתווה פעולה לאכיפת האיסור בשילוב עם גורמים נוספים. על כן, מוצע לתקן את סעיף 1 להוראת השעה מהתשע"ג, כך שזו תמשיך לעמוד בתוקף למשך 18 חודשים מאז תחילתו של החוק המוצע, ובמהלכם תמשיך להיבחן נחיצותו של האיסור ויעילות דרכי אכיפתו. בזמן הזה, של הארכה הנוספת, הממשלה רוצה לבדוק את יעילותו של החוק. כפי שכבר נאמר פה על ידי כמה דוברים, חמש שנים לא קרה שום דבר ולא הועמדו לדין, לא היו כתבי אישום, אבל עכשיו הממשלה רוצה לבדוק את הנושא הזה ולתקן מה שצריך תיקון. החוק הזה הוא חוק חשוב, הוא חוק מרתיע. גם אם לא הוגשו כתבי אישום, הוא חוק מרתיע. הוא דבר שימנע עבריינות וגם ימנע מסתננים.

מאחר שהנושא חשוב מאוד, ויש צורך, לכן גם בהצעה הפרטית ביקשו יותר מ-18 חודשים, אבל אנחנו הגבלנו את זה ל-18 חודשים בלבד, כדי באמת להזדרז ולבדוק את הנושא הזה ולבדוק את נחיצותו ויעילותו של החוק. על כן, אני קורא לכל חברי הכנסת להצביע בעד החוק.

תודה רבה לסגן שר הפנים משולם נהרי. אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת החוק למניעת הסתננות. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) (הארכת תוקף), התשע"ט 2018, לוועדת הפנים והגנת הסביבה

56 בעד,

עיסאווי פריג' מודיע שהוא רצה להצביע נגד והוא הצביע בעד בטעות.

הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום, של חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון. תנמק את הצעת החוק חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון,

אני עומד לסגור את רשימת הדוברים בתוך 30 שניות,

שעכשיו יבוא. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. הרשימה נעולה. חבריי חברי הכנסת, אני שמחה להביא להצבעה בקריאה ראשונה את חוק הצבת מצלמות במסגרות חינוכיות לילדים בגילאי לידה עד שלוש. אני מזכירה לכם שהצעת החוק המקורית, כפי שהוגשה, דיברה בעצם על הצבת מצלמות בכל מקום שבו שוהים חסרי ישע. הצעת חוק זכתה להתנגדות רבתי לא רק בקרב משרדים ממשלתיים אלא גם בקרב הציבור, עד לחודשים האחרונים, שבהם נחשפנו לשורה של התעללויות במסגרות שכאלו, שהשיא שלהם היה מותה של יסמין וינטה, זיכרונה לברכה. אני רוצה להזכיר לכם שאם לא המצלמה במקרה זה, גם הפרשה הזו הייתה מסתיימת בעוד קביעה של מוות בעריסה, והמפלצת הזו שהביאה למותה של יסמין הייתה נשארת גם בימים אלה בתוך גן, ואנחנו לא יודעים מה היה קורה לילדים שתחת חסותה. אני זוכרת שבהצבעה לקריאה טרומית, אחרי שהצלחנו לשכנע את משרדי הממשלה תוך כדי הגעה לפשרה כן להעביר את החוק בוועדת השרים, הסכמתי למתווה של וולונטריות, שאומר שמי שיסכים להציב מצלמות יזכה לתקצוב ולתמרוץ מצד הממשלה. עמדתי כאן על הדוכן וספגתי קיתונות של האשמות. אמרתי לכם כבר אז: חברים, אנחנו יכולים להמשיך ללכת עם הראש בקיר ולהתעקש על העקרונות שלנו ולהישאר בלי חוק ולשבור אולי את הראש אבל לא את הקיר, או שאנחנו יכולים לשים רגל בדלת, להביא את הצעת החוק לדיוני הוועדה ולעשות הכי טוב שאנחנו יכולים כדי להוציא הצעת חוק מיטבית, שתגן על הילדים שלנו. וכך היה. במשך החודשים האחרונים, בדיונים אינטנסיביים מאוד, הצלחנו לגבש מתווה, שבסופו תהפוך הצעת החוק הזו לחובה. המתווה בעצם אומר: שלוש שנים של הסתגלות, שבהן אנחנו נתמרץ ונתקצב את מי שיתקשר עם המדינה ויציב מצלמות, ובתום שלוש השנים, ההצעה הזו תהפוך לחובה וכל מוסד חינוכי של גילאי לידה עד שלוש יתחייב בהתקנת מצלמות כחלק מתנאי הרישוי. אני מזכירה לכם שרק לפני כמה שבועות העברנו כאן את חוק הפיקוח על מעונות היום. שני החוקים הללו ביחד ייתנו הגנה מרבית לילדים שלנו. אני רוצה להודות לשרה שקד על הסכמתה להגעה למתווה, והכנסנו, למעשה, שני סייגים: האחד, מקומות שבהם יהיו מעל 80% מההורים שלא יסכימו להציב מצלמות, והשני הוא שהמצלמות לא יוצבו במרחבים שמשמשים למגורים. ובכך בעצם גם הפכנו את החוק לחובה וגם יצרנו את האיזונים הראויים והנכונים בחוק, כדי באמת לייצר מצב שבו יהיה אפשר להגן על הילדים שלנו מצד אחד, אבל גם לחיות עם המציאות החדשה הזו בשלום. עוד הכנסנו לתוך המתווה את מעונות היום השיקומיים, מתוך הבנה והכרה שגם שם הילדים זקוקים להגנה. ואני אומר לכם במאמר מוסגר: אני מאוד מקווה שאחרי שנשלים את המהלך הזה, נצליח להרחיב אותו גם לגילי שלוש עד שש, כי גם שם הילדים שלנו זקוקים להגנה. אני רוצה להודות לחברת הכנסת קארין אלהרר, חברתי, שלא נמצאת כאן עכשיו אבל הייתה שותפה לכל הדיונים בצורה עקבית ועזרה לי להגיע להכרה, מול משרדי הממשלה, שזו מטרה משותפת לכולנו, אם אנחנו רוצים לתת הגנה מקסימלית לילדים. אני לא טומנת את ראשי בחול. אני יודעת, ושמעתי כאן מחברי כנסת את הטענות, שמצלמות לא באמת ימנעו את האלימות ושתמיד אנחנו שומעים על כך בדיעבד. אבל אני רוצה להזכיר לכם, חברים, שרק בזכות המצלמות והראיות שהמצלמות הללו מספקות אנחנו יכולים להוציא את העשבים השוטים מתוך המערכת. אנחנו יכולים לגרום לכך שאותם אנשים שפוגעים בילדים שלנו לא ישובו לפגוש אותם מדי בוקר. בזכות הראיות הללו אנחנו נצליח להוציא אותם החוצה. ולכן, חברים יקרים, כדי באמת להשלים את התהליך השלם שהתחלנו, גם בחוק הפיקוח על המעונות, שלצידו יש את כל הנושא של ההכשרה של הסייעות והמטפלות, מובא גם חוק הצבת המצלמות במסגרות גילי לידה עד שלוש לאישור הכנסת. אני מבקשת את התמיכה של כולכם, ואני מבקשת שתצביעו בעד. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שאשה ביטון. אנחנו עוברים לרשימת הדוברים: חבר הכנסת סאלח סעד, איננו, חיים ילין, איננו. ניבין אבו רחמון,

כבוד יושב-ראש הכנסת, חברות וחברי הכנסת, לפני פחות משנה התקשרה אליי חברה קרובה שלי. היא לא ידעה מה לעשות. שני ילדיה התאומים, שהביאה אותם לעולם אחרי סבל רב, טיפולים וניסיונות רבים, לא ישנו טוב, היו מפוחדים. הם בכו כל בוקר ולא רצו ללכת לגן. שאלתי אותה על הגן עצמו, על הגננת. היא נראתה לה בסדר. היא אמרה שהגננת סירבה להתקין מצלמות כי זה פוגע בפרטיות. מצבם של הילדים הידרדר. הורים אחרים התחילו לחשוד בגננת, ואחד מהם אף התקין מכשיר הקלטה בתיק של הבת שלו. אוי ואבוי, מה הם שמעו: הגננת הכניסה את הילדים למחסן חשוך וסגרה את הדלת. היא סירבה להאכיל ילדים שעשו בעיות. זה היה פשוט גיהינום. החומר שהוקלט היה לראיה, הגננת נעצרה והגן נסגר. הראיה הזו, ששימשה את המשטרה ואת בית המשפט, היא שהצילה עשרות ילדים מהתעללות, היא שהגנה על הילדים מפני פגיעה אנושה בגוף, בנשמה ובאישיות. הצעת החוק הזו ראויה לתמיכה, כי המצלמות בגנים ישמשו את רשויות האכיפה במקרה של חשד להתעללות, באותה מידה, היא לא פוגעת בפרטיות, היא תגן על הילדים ועל הגננות החפות מפשע, שנותנות את נשמתן ואהבתן לילדים שלנו וזכאיות גם הן לכלים שיגנו עליהן. אנו חייבים לעשות כל שביכולתנו כדי ליצור סביבה בטוחה לילדים שלנו.

תודה רבה לחברת הכנסת ניבין אבו רחמון. תמר זנדברג, איננה, מיכל בירן, מוותרת, מוסי רז, מוותר, עאידה תומא סלימאן, איננה, רויטל סויד, מוותרת, מיכל רוזין מוותרת, קארין אלהרר, איננה, עיסאווי פריג' איננו, נחמן שי, איננו, איציק שמולי, מוותר, איל בן ראובן, מוותר, סתיו שפיר, מוותרת, יוסי יונה,

מירב בן ארי,

יואל חסון, מוותר, יעל כהן-פארן, מוותרת, יהודה גליק, איננו, מרב מיכאלי,

ענת ברקו, מוותרת? ענת ברקו מוותרת, עבד אל-חכים חאג' יחיא,

מיקי לוי איננו, מנחם אליעזר מוזס, איננו, איתן ברושי,

קסניה סבטלובה,

לאה פדידה, איננה, לאה פדידה, מוותרת. אחמד טיבי יעלה. סייד א-ראיס, אדוני היושב-ראש, הריסות בתים. הבית של משפחת שעבאן בלוד,

נהרס באופן ברוטלי, תוך פגיעה במשפחות, בבני אדם, בכבודם האנושי שנרמס. הרי מה יש לאדם בנסיבות כאלה חוץ מתקרה ומגורים וקורת גג? אומרים: בנייה לא חוקית, זו אדמה פרטית. אתם חונקים את היישובים, את הערים המעורבות, את לוד, את הנגב. תראה מה עשו במחנה שועפאט, 16 חנויות, עסקים, טבח של בתים. בלוד יש מצוקה. יש מצוקה לזוגות צעירים, חלקות, בנייה, והבית הזה, הוציאו גם צו, ומפקד המשטרה במקום התעלל.

זאת עבירה על החוק של השוטרים. זה דבר לא אנושי. האזרח הערבי רוצה לבנות ברישיון אם ניתנת לו ההזדמנות, אם יש תוכניות מתאר, אם יש חלקות לזוגות צעירים, ואין. הזכירו את טמרה. ההוא הזכיר את טמרה לאחרונה, והכול היה שקר. כל מה שנאמר על טמרה היה שקר. השטח הזה שסומן הוא שטח חוקי של היישוב, יש בו עסקים, יש בו מעט בתים, יש בו מסעדות. אנשים בונים על הקרקע הפרטית שלהם, לא על קרקע ציבורית. ולכן, יש לחשוב על הכשרה, על תכנון, ולא על הרס כפתרון. לא לדבר איתנו בשפת הדחפורים אלא בשפת התכנונים וההרחבה. אנחנו רוצים לתכנן, רוצים להרחיב, רוצים ותמ"לים, לא רוצים להרוס. לא רוצים להרוס. לכן גם ישבתי עם סגן היועמ"ש קמיניץ, גם שוחחנו עם סגן השר גלנט בקשר לכמה יישובים ערביים בענייני שיכון. יש למצוא פתרון ומזור לאנשים שאין להם קורת גג אחרי שהדחפורים הרסו להם את הבית.

תודה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת נורית קורן, איננה, טלב אבו עראר,

יוסף ג'בארין,

עמר בר-לב,

עפר שלח, איננו, אברהם נגוסה, נמצא ומוותר. ג'מאל זחאלקה, עולה? בבקשה.

היושב-ראש, אני התלבטתי קשות באשר להחלטה על החוק הזה, בגלל העניין הלא-פשוט של הפגיעה בפרטיות. אנחנו חיים במצב של צילום יתר. אתה לא יכול לנגב את האף ברחוב, כי עשר מצלמות מצלמות אותך. בכל מקום שאתה הולך, מצלמים אותך. יש רעש פה, בשמאל. אפילו כשאתה מבריח טלפונים לכלא מצלמים אותך. נכון או לא? אתה לא יודע איפה יש מצלמה. אני לא יודע אם יש בחדרים שלנו בכנסת מצלמות,

אני לא יודע שבכל פרוזדור יש מצלמה. אי-אפשר לחיות ככה. אדם תחת עין כל הזמן. יש מצלמות בביקור אסירים. כל הזמן.

אני מדבר על דבר רציני. אני מוכן לענות לכל קריאת ביניים אינטליגנטית. יש בביקור אסירים. קשה לך להגיד משהו כזה. בביקור אסירים גם יש מצלמות. אם תגיד משהו אינטליגנטי, אני אענה לך. אז מה, נפסיק את המצלמות? גם בביקור אסירים יש מצלמות. אני לא אענה לך, בגלל הרמה הנמוכה. לכן, גם בביקור אסירים,

אסור ליפול לפופוליזם. כשקורה מקרה קשה, וקשה מאוד, אנחנו יודעים ש-hard cases make bad law. כלומר, כשיש אסון נוראי, דבר נוראי, אפילו פשע נוראי של פגיעה בילדים קטנים במעון, אז כשבאים ואומרים: שמים מצלמות, בסדר גמור. כולם אומרים: עושים משהו. אבל המחיר לא עוצר שם. הרי בכל מקום רוצים לשים מצלמות. העובדים כל הזמן תחת הצילומים. האח הגדול עובד שעות נוספות. וכל מיני דברים קורים לאנשים בחנויות, כשאתה הולך להחליף בגדים, מצלמים אותך. בכל מקום מצלמים אותך. אני חושב שהגיע הזמן לרסן את הצילומניה הזאת, בכל מקום, בכל זמן, בכל מקום, כנראה, ואני לא יודע לאן נגיע בסופו של דבר. יש תהליך, שברור לאן הוא מוביל, שבו אתה לא יכול אפילו לנשום בלי שיצלמו אותך, בנשימה שלך.

בלב כבד אני אצביע עבור החוק הזה, לא בנפש חפצה,

בתקווה שבקריאה שנייה ושלישית החוק הזה, ישימו עליו, איך אומרים, שלא ייעשה שימוש לרעה, שלא ייעשה abuse לעניין הצילומים, תודה לחבר הכנסת ג'מאל

חברת הכנסת עליזה לביא,

מיכאל מלכיאלי, מוותר, איימן עודה,

שרן השכל, מוותרת. שלי יחימוביץ, בבקשה.

ואחריה, איילת נחמיאס ורבין, אחרונת הדוברים. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, הרוב המכריע של ילדים שנופלים קורבן להתעללות הם לא קורבנות של גננות וסייעות. יש לזה אלפי דוגמאות, אני אביא רק אחת. בעשור האחרון 661 פעוטות נשכחו ברכב, לא על ידי הגננות, על ידי ההורים. 30 מהם מתו בייסורים באופן הנורא הזה. האם נעלה על דעתנו לשים מצלמה בכל רכב של הורה? הרי מקרי המוות המצמררים ביותר קורים שם, היינו מצילים המון נפשות רכות. כנ"ל טלטולים, הזנחה פושעת, טביעה, תאונות קשות למיניהן כתוצאה מרשלנות, השפלות, קללות, מכות, גילוי עריות, כל אלה קורים, למרבה הצער והכאב, בהיקפים עצומים בבית, והם נחלתם של עשרות אלפי ילדים על בסיס יומיומי. תשאלו את בטרם, תשאלו במרכזי הסיוע לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, תשאלו בחדרי המיון, תשאלו ברשויות הרווחה. אבל ברור שבחיים כהורים לא נסכים שיוצבו עלינו מצלמות מעקב. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות מושא למעקב 24 שעות ביממה, ואפילו לא שעה אחת ביממה, רק כי יש איזה הסתברות סטטיסטית מסוימת שאנחנו עבריינים. זאת פגיעה קשה מאוד בזכויות אדם ובפרטיות, אבל על הסייעות, על הגננות, על המטפלות, אין שום בעיה לשים מצלמת מעקב, למרות החלק המאוד-מאוד קטן שלהן בפגיעה בילדים. מאוד קטן: רק 6% מהמקרים של פגיעה בילדים מתרחשים במסגרות. כל היתר: הרוב,

במקומות אחרים, ברשות ההורים.

כי אנחנו יכולים, כי אלה נשים שאין להן קול. הן לא יכולות להשמיע קול ולהגיד: אנחנו מסורות, אנחנו חרוצות, אנחנו עובדות נורא קשה, אנחנו מרוויחות שכר מזעזע, אנחנו מחבקות את הילדים שלכם, אנחנו מאכילות ומנקות אותם, והפושעות שבקרבנו הן מיעוט קטן ומבוטל. תראו באיזו קלות אנחנו מטילים בהן דופי, באלפי נשים, באופן קולקטיבי. מדברים עליהן בהכללה נוראה, כאילו הן נפקדות נוכחות,

בכלל הן לא חלק מה"אנחנו". אנחנו מדברים עליהן כאילו על איזה מכשיר זר לנו, לא חלק מה"אנחנו" כי הרי עלינו אסור לשים מצלמות מעקב. ולא פחות חשוב, ואולי יותר, היות שסיימת אני יכול לשאול אותך: במוסדות אחרים לא שמים? אצל ילדים יותר בוגרים לא שמים? בבתי הספר שמים במסדרונות, לא בכיתות.

במקומות עבודה זאת בעיה מאוד קשה, אבל שמים. ובהרבה מקומות נפסקו. היו תביעות של עובדים, לפעמים, שהיה עליהם מעקב, והעובדים האלה תבעו. הייתה פסיקה לאחרונה בבית דין לעבודה לטובת רופאה שתבעה את המעסיקים שלה, ששמו מצלמה בחדר.

וקבעו שזו פגיעה בפרטיות, כי היא רופאה והן סייעות. אז הוועדה תצטרך לדון בכל ההיבטים שהעלית פה. אבל ברשותך, אדוני, עוד דבר אחד, מאוד חשוב לי, בסדר, אני, מה קרה, מה? באמת. יש לך משפט סיום?

ואם לא, תירשמי לנאום הבא. אני נרשמת לנאום הבא. תראה כמה חברים שלי ויתרו, תן לי, מה?

אבל תראה את כל הזמן הזה שאנחנו דנים, באמת.

אני באמת מציע שתירשמי לנושא הבא, ואז יהיו לך שלוש דקות מלאות. למה את צריכה להגיד במשפט אחד? אני מאוד אשמח אם תיתן לי לסיים,

אבל רק משפט אחד, אני לא יכול יותר. לא, אני רוצה להתייחס לנושא נוסף, וזה משפט אחרון. בסדר, משפט אחרון. אתם מתחילים להיות בכלל מודעים למשמעות,

רק משפט סיום, בסדר, גמרנו.

מה יש?

עם כל הדיון הזה כבר יכולתי לסיים.

אני לא נתתי לאף אחד ולכן אני לא רוצה לעשות אפליות. תגידי משפט סיום, וכל מה שיש לך להגיד, תגידי בחוק הבא. אתם מתחילים לחשוב על המשמעות של הצבת מצלמות בתוך גני ילדים ופעוטונים? על איזו אבן שואבת זו לפדופילים? מספרים לי על מערכת סגורה, מה, אתם צוחקים עליי? הרי כל אחד יכול לבוא בלילה עם USB,

לשדר אליו הביתה, לשדר לרשת.

וזה לא איזה סרט ג'יימס בונד, זה קורה באמת. תודה רבה, חברת הכנסת יחימוביץ. אז אפשר להילחם ולעשות הכול למען שלום ילדינו,

בלי להיות האח הגדול. תודה רבה.

חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. נא להקפיד, שלוש דקות. כל מי שרוצה להגיד עוד משהו, יש חוק נוסף ולא מגבילים מה להגיד. תודה רבה לך, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני בעד חוק הצבת המצלמות. אני מוכרחה להגיד שאני לא בלי לבטים, ומה שאמרה חברת הכנסת יחימוביץ הוא לא רק נוגע ללב, גם עניינית הוא לא מופרך, ואנחנו נצטרך להידרש לסוגיות האלה אחרי הקריאה הראשונה. אבל אני רוצה לדבר הערב על יארא איוב. יארא איוב היא אישה צעירה מגוש חלב,

אני לא מכירה את יארא איוב. אני לא חושבת שיש פה מישהו שמכיר את יארא איוב. אבל יארא איוב כנראה נרצחה בייסורים קשים. והערב גילו את גופתה של ילדה בת 13 בתל אביב, שנרצחה. ילדה בת 13. ואנחנו כאן מקיימים כל פעם את הדיון ההזוי,

אדוני היושב-ראש, אני מדברת על משהו שמאוד קשה לי לדבר עליו,

אבל סגירת הרשימה עכשיו,

עם כל הכבוד, היא באמת לא הייתה במקום עכשיו, בדברים שלי. אז אני מבקשת שתוסיף לי חצי דקה, כי זה פשוט לא לעניין. יארא איוב, אף אחד מאיתנו לא הכיר אותה, ואני לא יודעת מי הילדה האנונימית הזאת לעת הזאת, בת ה-13. אבל אני יודעת דבר אחד: דמן של נשים במדינת ישראל נהיה הפקר. ואני לא רוצה להתחיל כאן, הפיתוי לגלוש כאן להאשמות בין הקואליציה לאופוזיציה הוא מאוד מאוד רב. אני ראיתי אתמול את ראש הממשלה, ואני ניסיתי להבין איפה הוא היה כשהצבענו על זה בשבוע שעבר. אבל אני לא רוצה לגלוש למקום הזה. אני רק רוצה לבקש מכם להסתכל על הנשים האלה, שנרצחות כאן מדי שבוע, ולהבין שאנחנו לא מדברים על איזשהו אירוע שולי זה לא אירוע שקורה בהכרח בחצר האחורית, זה אירוע שיכול לקרות לידנו. אנחנו לא שמים לב, אדוני היושב-ראש, אני אודה לך אם אתה תרגיע את האווירה במליאה ותגרום בבקשה לחבר הכנסת ביטן להפסיק להפריע. רבותיי, חבר הכנסת מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, אתה לא שם לב שכל הזמן אתה מדבר עם החבר'ה בקול. זה לא כינוס של חברים פה, אנא לדבר בשקט ולא להפריע לנואם. אני לא רוצה לגלוש למקומות האלה של האשמות. באמת קל לגלוש לשם,

בינינו, אני יושבת עכשיו בוועדת חקירה פרלמנטרית מאוד מאוד מאוד סבוכה, ואני לא יודעת אם ועדת חקירה פרלמנטרית יכולה לטפל בזה. אבל אני יודעת דבר אחד: יש 50 מיליון שקלים שראש הממשלה, בפשטות, היה צריך אתמול להגיד שהוא מקצה אותם היום בבוקר לטובת התוכנית למניעת אלימות כלפי נשים. זה כל מה שראש הממשלה היה צריך לעשות. ותאמינו לי שבאותו רגע, באותו רגע, כבמטה קסם היה נעלם הדיון הזה על מה הצביעו בשבוע שעבר בוועדת החקירה הפרלמנטרית.

אבל לא, שוב דיברו: זה כמו טרור. לא, זה כמו טרור. חברות וחברים, זה קורה אצלנו בבית. יארא איוב וילדה, לעת הזאת אנונימית, בת 13. איך אתה ישן בלילה, גלעד ארדן? איך אתה ישן בלילה? תודה רבה לחברת הכנסת ורבין. חברת הכנסת שאשא ביטון תסכם את הדיון וניגש להצבעה אחרי דבריה. כמה זמן,

30 שניות, דברים חשובים. יש לכם הזדמנות לקרוא לכולם להצביע. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני רוצה להודות לך, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שהעלית את הדברים החשובים.

הרבה מאוד מאוד ילדים נפגעים בהיפגעות בלתי מכוונת מדי שנה. כיתה שלמה נמחקת, עשרות אלפי ילדים שמגיעים למיון, 23,000 מאושפזים מדי שנה. הזכרת את הנושא הכואב של שכחת ילדים ברכב. אני רוצה לומר לך שבכל אלה ובעוד הרבה אחרים טיפלנו במסגרת הוועדה לזכויות הילד בארבע השנים האחרונות, ואם את תבדקי את התוצאות של שני הקיצים האחרונים בנושא שכחת ילדים ברכב לעומת הקיץ שהיה לפני שנתיים, את תוכלי לגלות שבזכות עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית של הסברה, יחד עם ארגון בטרם, יחד עם משרד הבריאות ומשרד הרווחה והרבה מאוד משרדים אחרים שהיו שותפים, הצלחנו להוריד בצורה מאוד מאוד משמעותית, כמעט עד לכדי אפס, את נושא שכחת הילדים ברכב, ואנחנו כמובן נמשיך לעשות גם את זה. בנושא הטביעות ונושא ההיפגעות המכוונת, זו הקדנציה הראשונה, זו הפעם הראשונה שבכנסת ישראל מתקצבים תוכנית לאומית שכזו בכ-50 מיליון שקלים, 10 מיליון לכל שנה, כדי למנוע את ההיפגעות הזו. מה שאני רוצה לומר בעצם שזה לא או זה או זה, וזה לא זה במקום זה, אלא זה גם זה וגם זה. ואני נמצאת כאן כדי להגן על הילדים בכל חזית אפשרית. אנחנו עושים את זה בנושא של בטיחות הילדים ואנחנו נעשה את זה גם במעונות. ואם את היית מקשיבה לי, את היית רואה שאני אומרת: אנחנו רוצים לעקור את העשבים השוטים שנמצאים במערכת ולמנוע את הפגיעה החוזרת בילדים. כל העשבים השוטים האלה מאפילים על מערכת שלמה של סייעות וגננות שעושות עבודת קודש, ואם אנחנו לא נוציא אותם מתוך המערכת לא נצליח להחזיר את האמון של ההורים בכל אותן סייעות שמגיעות מדי בוקר כדי לשמור לנו על היקר מכול. ולכן, חברים יקרים, צר לי על כל הטענות הללו, אבל אני באמת מבקשת מכם לתמוך בהצעת החוק. היא חשובה, היא מגינה על הילדים של כולנו.

תודה לחברת הכנסת שאשא ביטון. אנחנו נצביע עכשיו על הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה להעביר את הצעת חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות,

וחוזרת לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד להכנה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים להצעת החוק הבאה, הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים, של חברות הכנסת טלי פלוסקוב ונורית קורן. תנמק את הצעת החוק חברת הכנסת טלי פלוסקוב.

בסוף אתה תלמד אותי כל מה שאומרים בעשר דקות, בשתי דקות, לפי הקצב. אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה כאן, שרים, חבריי חברי הכנסת, הצעת החוק למניעת מפגעים סביבתיים, שהגשתי יחד עם קבוצת חברי הכנסת, נולדה לאחר שהחברה להגנת הטבע פנתה אליי, ופנו אליי גם חברי הכנסת דב חנין ויעל כהן-פארן, שאני מבינה שהנושא הזה מאוד קרוב לליבם. היוזמה להצעת החוק באה בעקבות האסון האקולוגי בנחל אשלים ביוני 2017, מי שזוכר, שנגרם בשל קריסת סוללה של מאגר שפכים במפעל רותם אמפרט. למי שאינו יודע, הנזק שנגרם כתוצאה מדליפת עשרות אלפי מיליקוב של שפכים תעשייתיים חומציים מבריכות מפעל רותם אמפרט לנחל אשלים ילווה אותנו עוד שנים ארוכות. השפכים האגרסיביים, שזרמו בנחל בעוצמה ובגובה רב, פגעו ועוד יפגעו באופן ישיר במגוון של צמחים ובעלי חיים שהנחל הוא ביתם, ועוד מוקדם לאמוד את מידת הנזק. התנהלות המפעלים המזהמים הינה כרוניקה ידועה מראש. מפעל רותם אמפרט נמצא כבר ב-2016 בפסגת הרשימה האדומה של המשרד להגנת הסביבה. בתי הזיקוק בחיפה שנה אחר שנה נמצאים בראש הרשימה, ומפעלי ים המלח ממשיכים לייבש את משאב הטבע הייחודי שלנו.

החוק בישראל אינו מאפשר לציבור לתבוע מפעלים מזהמים על פגיעה בטבע, מאחר שהפגיעה בו אינה מוגדרת בחוק כמפגע סביבתי. זיהום אוויר, זיהום קרקע או זיהום מים הינם מפגעים סביבתיים, אולם פגיעה בערכי טבע מוגנים אינה נחשבת מפגע סביבתי. מדובר בעיוות ובלקונה בחוק הקיים, ועל כן הצעת החוק היא פשוטה, מכניסים פגיעה בערך טבע מוגן כמפגע סביבתי שאפשר לתבוע בגינו את המזהם.

שהגשתי יחד עם חברת הכנסת יעל כהן-פארן וחבר הכנסת דב חנין, וחברת הכנסת נורית קורן הצטרפה עם הצעת החוק שלה, יאפשר את הרחבת היכולת של הציבור, לתבוע את מי שפגע במשאבי הטבע, השייכים לכולנו. אני אחזור ואומר: לא אאפשר להקל ראש בכל הקשור לאוצרות הטבע, מסלולי הטיול, התיירות והנופים הנפלאים שלנו. אתם בטח יודעים שאני גרה בערד, וכל מה שאני עכשיו מספרת לכם מחובר לערד. אני רוצה לומר תודה לכל העוסקים במלאכה, שעזרו לקדם את החוק. תודה לתמרה לב ממשרד המשפטים, לגיל ברינגר, יועץ שרת המשפטים, לעו"ד דלית דרור מהמשרד להגנת הסביבה, לשר להגנת הסביבה זאב אלקין וליועצת שלו רחל גור, לגיתית הרש ולעו"ד טל צפריר מהחברה להגנת הטבע. אני חייבת להגיד לכם שהאנשים האלה עשו עבודה בשקט-בשקט ומול כל משרד ממשלתי, עד שהגענו למצב שבוועדת השרים החקיקה הזאת הייתה עוברת. לכן באמת כאן התודה היא אמיתית,

לא בשביל המילים היפות.

אני רוצה להודות ליועצים של כל חברי הכנסת שקראתי בשמם, כי גם פה הייתה עבודה משותפת של כולם ביחד. אני לא יכלה לרדת מהדוכן בלי להגיד תודה מיוחדת ליושב-ראש ועדת הפנים חבר הכנסת יואב קיש. אם לא היית אתה ולא היית לוקח את זה: טלי,

את רוצה? את רוצה? זה לא היה קורה. אז, אדוני, אני מנצלת את ההזדמנות. אם אנחנו עכשיו מעבירים את זה בראשונה, אין שום סיבה שלא נעביר את זה עכשיו, לפני הבחירות, שאנחנו לא יודעים מתי הן יהיו, איך אמרה שרת המשפטים שלנו: איפשהו בין מרס לנובמבר. אם נוכל להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר, כמובן ההערכה תהיה מלאה אליך, ואני יודעת שאתה יכול. אז, תודה רבה, אדוני, ותודה לכל השותפים.

מבקשת להצביע בקריאה ראשונה עבור החוק הזה.

תודה לחברת הכנסת פלוסקוב. אנחנו עוברים לרשימת הדברים. דב חנין, אני סוגר את הרשימה.

כמה רשומים או כמה דוברים? רשומים הרבה. תודה לך, אדוני היושב-ראש. אדוני ראש הממשלה, רבותיי השרים, עמיתיי חברי הכנסת, יש לכם, לכולנו, זכות להצביע בעד החוקים החשובים והטובים ביותר שנחקקו בכנסת הנוכחית כדי להגן על הארץ שלנו, כדי להגן על הנופים שלנו, כדי להגן על הנחלים שלנו, כדי להגן על שמורות הטבע שלנו. היטיבה לספר חברת הכנסת טלי פלוסקוב את הרקע להצעת החוק הזו, אותו אסון אקולוגי נורא שקרה בנחל אשלים הנפלא, המקום שכולנו כל כך אוהבים לטייל בו, כאשר ברכת השפכים של רותם אמפרט נפרצה וחומר חומצתי זרם לנחל המקסים הזה, חיסל שליש מאוכלוסיית היעלים, ויצר חורבן סביבתי שיישאר איתנו עוד שנים רבות. למרבה הצער, האסון הזה בנחל אשלים הוא לא הראשון. קרו דברים כאלה גם במקומות אחרים בעבר. אנחנו זוכרים לפני שלוש שנים את האסון הסביבתי בשמורת עברונה כתוצאה מפריצת הצינור של חברת קצא"א. ישנו המשרד להגנת הסביבה, ואנשי המשרד להגנת הסביבה עושים עבודה, אנשי רשות שמורות הטבע עושים עבודה, אבל התקציב שלהם מאוד מצומצם, מספר הפקחים לא מספק, ואנחנו צריכים כלים אפקטיביים של אכיפה אזרחית. הצעת החוק הזאת, כפי שהסבירה חברת הכנסת פלוסקוב, מרחיבה את תחום המפגע הסביבתי כך שגם פגיעה בערכי טבע תיחשב למפגע סביבתי. המהלך הזה הוא מהלך דרוש, הוא מהלך חיוני והוא מהלך שיאפשר לנו להגן בצורה טובה יותר על הטבע שלנו. אני רוצה להצטרף לרשימת התודות של חברת הכנסת פלוסקוב: להודות גם לשותפותיי האחרות, חברת הכנסת יעל כהן-פארן וחברת הכנסת נורית קורן. ואני רוצה להודות גם לך, טלי, על העבודה שלך.

צריך גם לך להודות על העבודה והפעילות שלך בקידום הצעת החוק הזו. ואני מצטרף בפנייה אליך, אדוני יושב-ראש ועדת הפנים: את אותה נמרצות בהכנה לקריאה הראשונה בוא נעשה גם בהכנה לקריאה השנייה והשלישית, ובשבוע הבא, אם ירצה השם, נביא את זה כבר למליאת הכנסת.

תודה רבה. חברת הכנסת יעל כהן-פארן. תודה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, ראש הממשלה, שנמצא איתנו כאן, והשרים, ראש הממשלה, אני מקווה שכשתצביע, כמובן, אני מקווה שבעד הצעת החוק הזאת, שגם תזכור על מה הצבעת, ואולי תאזין לנו לחשיבות ההצעה הזאת. אז באמת לא אחזור יותר מדי על דברי הדוברים הקודמים דב חנין וטלי פלוסקוב. אני מאוד מעריכה את העבודה שלך,

לקידום החוק, וגם נורית קורן שתדבר בוודאי מייד, שיזמה את החוק שצורף ביחד, ודב. דב ואני הסתובבנו כאן והחתמנו, אני חושבת ש-80 חברי כנסת חתומים על הצעת החוק הזאת, וזה לא קורה כל יום, כולכם יודעים את זה. באמת אין כאן עניין של פוליטיקה, של ימין ושמאל. יש לנו ארץ כל כך קטנה וכולנו אוהבים אותה, וכולנו רוצים שמעט הטבע שעוד יש בה, ובאמת אין הרבה, יישאר ויישמר לטובתנו, לילדינו, לדורות הבאים. ואנחנו רוצים למנוע ככל הניתן את המפגעים. ומה לעשות, כנראה לא יכולנו לקדם את החוק הזה בלי איזה אסון קטן, אז לא כל כך קטן, אפילו גדול, אסון נחל אשלים, אפשר לקרוא לתיקון החוק הזה אפילו תיקון אשלים, כי אסון נחל אשלים קרה לפני שנה וחצי והנחל עוד לא חזר לעצמו, אנחנו עדיין לא יכולים לטייל בו, ואני לא יודעת מתי נוכל לטייל בו וחבל כל כך, האסון הזה הרי היה יכול להימנע. הדברים היום ידועים. המפעל ידע שהוא לא מתנהל כמו שצריך, וכבר 20 שנה בערך היו שם דוחות שהבריכות האלה בסכנת התמוטטות וזה יכול לקרות כל רגע. ואם המפעל היה יודע שהוא יכול לשלם על כך, וזה מה שהחוק הזה מנסה לעשות, שאם, אם, אם יקרה אסון, המפעל ישלם על כך. בואו נקווה שההתנהלות של כל המפעלים, במיוחד אלה שנמצאים במדבר ליד שמורות טבע, תהיה אחרת אחרי שהחוק הזה יעבור. אני מצטרפת לברכות לכל השותפים: לחברה להגנת הטבע, ליושב-ראש ועדת הפנים, שבאמת קידם את הדיון בצורה מאוד מהירה, ואני מקווה שנגיע במהרה לשנייה ושלישית בשבועות הקרובים.

תודה רבה. חברת הכנסת נורית קורן.

אדוני ראש הממשלה, חבריי חברי הכנסת, חברי דודי אמסלם, אני אקצר, אני אקצר. בעצם בחוק הזה אנחנו עוצרים את המפעלים המזהמים ומגבירים את האכיפה. וכמו שכל חבריי אמרו פה, אפשר לקרוא לחוק הזה בעצם חוק אשלים, כי אנחנו רוצים לשמור על כל שמורות הטבע ולשמור על הנחלים שלנו ולנסות למנוע מפגעים ואסונות נוראיים. לא ייתכן שפגיעה בטבע כנגד ארצנו האהובה אינה נחשבת מפגע סביבתי ואינה מוגדרת כך בחוק. לא ייתכן שנמנע מהציבור את היכולת והכלים המשפטיים לפעול על מנת להגן על הסביבה, כי פגיעה בערכי טבע מוגנים הינה מפגע סביבתי בדיוק כמו זיהום אוויר, קרקע, מים וחומרים מסוכנים. לי אישית יש היכרות קרובה עם הנושא. אני מתגוררת בשכונה שבה גזי קרקע רעילים התפשטו מזיהום רב-שנים של מפעלי תעש השרון, באופן המסכן את חיי התושבים.

לנוכח הזיהומים החמורים ביותר, הפוגעים בערכי הטבע, שלצערי הפכו להיות כמין דבר שבשגרה, אני מבקשת את תמיכתכם בחוק וזאת על מנת שנוכל לעודד אכיפה אזרחית באופן המשלים את הפעילות של המדינה ומסייע לה לעצור את המפעלים המזהמים ולהגביר את האכיפה כנגדם, כי הפעם, אחת ולתמיד, מוכרחים לשים לזה סוף. תודה, אדוני. תודה. חבר הכנסת חיים ילין, איננו, חבר הכנסת סעיד אלחרומי, מוותר, חברת הכנסת תמר זנדברג, איננה, מיכל בירן, מוותרת, מוסי רז, מוותר, עאידה תומא סלימאן, איננה, רויטל סויד, מוותרת, מיכל רוזין, מוותרת, עיסאווי פריג' איננו, נחמן שי, איננו, איציק שמולי, מוותר, איל בן ראובן מוותר, אלעזר שטרן, איננו, סתיו שפיר, איננה, יוסי יונה, מוותר, מירב בן ארי,

יואל חסון, מוותר, יהודה גליק,

מרב מיכאלי, איננה, ענת ברקו, מוותרת, מיקי לוי, מוותר, מנחם אליעזר מוזס, איננו, איתן ברושי,

קסניה סבטלובה,

לאה פדידה, איננה, אחמד טיבי, איננו, טלב אבו עראר,

יוסף ג'בארין,

עמר בר-לב, איננו,

אברהם נגוסה,

ג'מאל זחאלקה, איננו, יואב קיש מוותר, עליזה לביא,

מיכאל מלכיאלי, איננו, איימן עודה, איננו, שרן השכל, מוותרת.

עוברים להצבעה על הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה מס' 19 בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה, 53 נגד, אין נמנעים, אין ההצעה להעביר את הצעת חוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות) (תיקון מס' 10) (מניעת פגיעה בערכי טבע מוגנים ובאזורים מוגנים), התשע"ט 2018, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. הצבעה

אם יושב-ראש ועדת הרווחה הבין את העניין, אז אני רוצה רק להודות ליושב-ראש ועדת הכלכלה מר איתן כבל, למנהלת הוועדה לאה ורון וליועצת המשפטית אתי בנדלר ולעוזרי הפרלמנטרי עו"ד יהודה כהן,

ההצעה להעביר את הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס'

(דחיית מועדי פירעון של הלוואה לדיור בשל פטירה), התשע"ט 2018, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

ההצעה חוזרת לדיון בוועדת הכלכלה. אנחנו בהצעה האחרונה של הערב,

חוק התכנון והבנייה, של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר